השאילתה הראשונה היא השאילתה של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שאילתה מס'

בנושא: התנגדות משרד הבריאות להגדלת מספר תאי הלחץ בישראל. אני מזמין את סגן שר הבריאות יואב קיש לעלות לדוכן להשיב ואת חבר הכנסת פינדרוס, לגשת למיקרופון כדי להקריא את השאילתה, ברגע שסגן השר יעלה לדוכן.

כן, חבר הכנסת פינדרוס, תקריא בבקשה את השאילתה. לאור ההמלצות של ארגון הבריאות

מדוע לא פועל משרדך להגדלת מספר התאים, למרות בקשותיהם של בתי חולים וגופים פרטיים? תודה. כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת פינדרוס, חברות וחברי הכנסת, השאלה מתחלקת לשני נושאים. אני אתחיל דווקא בנושא השני, ביעילות של תא לחץ בנושא טיפול בקורונה. אנחנו בוחנים כל הזמן טכנולוגיות ואמצעים חדשניים לטיפול בקורונה, בגלל שמדובר בסך הכול, כמובן, בתופעה חדשה. יש ניסיון מאוד מועט בטיפול בתא לחץ, ויש מעט פרסומים מדעיים על קבוצות קטנות של מטופלים שבהם אכן הטיפול נוסה. גם בארץ החלו ניסויים קליניים בנושא, אבל הטיפול עדיין בשלב ניסיוני, ולכן הדעה המקצועית של משרד הבריאות היא שכרגע עדיין מוקדם לגבש איזושהי עמדה מקצועית על היעילות של הטיפול. אז בעניין הזה אנחנו, לא רק אנחנו, עוד לא שוכנענו שהטיפול עצמו אפקטיבי. אני שם את זה רגע בצד ואני רוצה לענות לך גם לגבי נושא תא הלחץ עצמו. לפי תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד 1994, תא לחץ מוגדר מכשיר מיוחד. מספר תאי הלחץ שניתן להפעיל במדינת ישראל קבוע בתקנות. נכון להיום מכסה זו מוצתה, ולא ניתן לאשר תאי לחץ נוספים עד לעדכון התקנות. שינוי התקנות מותנה באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ובהסכמת שר האוצר. חשוב לעדכן כי משרד הבריאות חשב, וחושב, שנכון לעדכן את התקנות, ולהגדיל את מספר תאי הלחץ. ב-4 בנובמבר 2018 אף בוצעה פנייה של סגן שר הבריאות בזמנו, חבר הכנסת יעקב ליצמן, לשר האוצר דאז חבר הכנסת משה כחלון, שבו הוצפו הצורך והחשיבות לשנות את תקנות מכשירים רפואיים מיוחדים ולהגדיל את מספר תאי הלחץ בבתי החולים, ולתת מענה ראוי יותר למטופלים שזקוקים לטיפול מסוג זה. אנחנו ממשיכים במאמצים לעדכון תקנות המכשירים הרפואיים המיוחדים על מנת להוסיף תאי לחץ נוספים למערכת הבריאות. בעיקרון, חשוב להכיר בכך שיש מדיניות, ואני מודה שאנחנו בוחנים אותה עם השר של הגבלות על כל המכשירים עצמם. אנחנו מכירים את זה לא רק בתאי לחץ, לדוגמה גם במכשירי MRI. גישה שיותר רווחת במשרד האוצר היא, איך נקרא לזה, הם אומרים: לא להציף את השוק במכשירים שיעודדו בדיקות שאינן נחוצות. אנחנו לא חושבים שאנחנו נמצאים במקום הזה. אני חושב שנכון לאפשר תוספת. אנחנו עדיין באירוע שכרגע לא מתקדם בגלל הדברים שתיארתי. שאלה נוספת לחבר הכנסת פינדרוס.

האמת היא, השאלה שלי, המתעוררת מהתשובה שלך, זה אם אתה מאמין במה שהכתיבו לך לומר. אמיתי, אני מרגיש מאוד לא, לפי דבריך, לא בדקו. גם לא בדקו בקורונה אם המחלה חוזרת פעם שנייה. יש הרבה דברים שלא בדקו. ייקח זמן, תהליכים. זאת אומרת, אתה אומר לי: שר האוצר. רק שאלה נוספת, האם אתה יודע על שר האוצר, מאיזו מפלגה הוא? האם אי-אפשר לפתור את הדבר הזה מ-2018, כשאנשים מתים, או קוטעים להם איברים, או חולי סרטן לא מבריאים, או יש חשש קל שאולי זה יכול לעזור בדיוק כמו מכונות ההנשמה לחולי קורונה. ידוע גם לך, אדוני סגן השר, אני מאמין שבתא הלחץ היחיד שפעיל באמת במדינת ישראל עזוב את יוספטל ואת אלישע, בתא הלחץ היחיד טופלו כמה עשרות חולי קורונה שהיו בסיכון חיים, וניצלו חייהם, כולל אישיות ציבורית ידועה. אני לא מכיר את הסיפור על האישיות הציבורית ידועה. אני שמעתי את זה. דווקא ניסיתי להבין, אבל עוד לא קיבלתי תשובה מוסמכת. ילד מביתר עילית שהיה בקומה כמעט, ידוע לכולם, הטיסו אותו מבית חולים בחיפה, בשביל תא הלחץ,

ילד חולה קורונה. אני אומר עוד פעם. אתה נוטה להאמין בסיפורים. במערכת הבריאות הישראלית, והעולמית, בסדר? אין הוכחה משמעותית. אין הוכחה לכלום בקורונה, אתה צודק.

יש הליכים, גם לחיסון, גם לתרופות, שנבדקים, יש מאמרים קליניים. הנושא הזה מתפתח. לומר עכשיו שבגלל שמישהו אמר והחליט זה טוב, התשובה היא לא. אנחנו לעולם לא נעבוד ככה. אני יכול להגיד לך יותר מזה. לחולי סוכרת וסרטן ברור לכם שזה טוב? ב-2018 אמרתם שאתם תפתרו את הבעיה הזאת בכנסת הזאת. רק לא שמעתי מה אמרת בתחילת המשפט. אני אומר שלחולי סוכרת וסרטן כל העולם מודה שזה עוזר. לא קוטעים איברים לחולי סוכרת בגלל הדבר הזה,

מחכים שנה בתור כולם יודעים. סגן השר ב-2018 כתב לוועדת הרווחה,

לא, לא, לאוצר. הוא עוד לא קיבל את ההסכמה של כחלון.

אני לא יודע, שר האוצר באיזו ממשלה הוא? שר האוצר בממשלה הישראלית, אתה מתכוון?

אז אני מציע ככה. כדי לתת תשובה, מכיוון שהנושא הזה הוא החלטה של השר,

שבהמשך לשאילתה, לשאול את שר האוצר. שנייה, רגע. בסך הכול קיבלת פה עמדה עקרונית של משרד הבריאות שתומכת. אני אומר עוד פעם. אני לא רוצה, חס וחלילה, לספר פה את כל הדברים שמשרד הבריאות עושה, אבל הוא עושה באמת הרבה דברים. אני מציע שתוציא מכתב פנייה מסודר לשר הבריאות ולשר האוצר, ותבקש שיקדמו בהקדם את העניין הזה. הם יכנסו ישיבה, והדבר יוחלט. בעיקרון, אני מייצג פה את עמדת המשרד. עמדת המשרד היא חיובית. בשביל לקדם את התהליכים, לכן שאלתי אם זו העמדה שלך או של המשרד. אני פה מייצג את עמדת המשרד, היא לא שלי אישית. דרך אגב, אני מסכים איתה. אני בפירוש אומר שלגבי קורונה אין הוכחות, ולא ניתן לבוא ולהגיד שתרופת הקורונה היא תא לחץ. התשובה לכך: בוודאות, כרגע לא אולי כן,

זו התשובה, זה חלק מכל ההליכים, עושים מהלכים מאוד מהירים. בנושא השני,

כדי לזרז את העניין, שתוציא מכתב לשר הבריאות וגם לשר האוצר. תקבל את עמדת שני השרים. אם שניהם בעד, אז אנחנו נקדם את ההליך הזה.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אוריאל בוסו.

אדוני היושב-ראש,

משרד הבריאות מקפיד לפרסם את נתוני התחלואה היומית בקורונה מעט לפני צאת השבת, וגם לאחר צאת השבת. בשתי השבתות האחרונות פורסמו הנתונים חצי שעה לפני צאת השבת וגם לאחרונה, בראיונות ברדיו ובטלוויזיה של אנשים ממשרד הבריאות, כנראה בניגוד לתקשי"ר, של עובדי משרד הבריאות. מה יעשה אדוני בנדון?

אני שומע את שאלתך בפעם הראשונה. אני אבדוק את זה, בסדר? לא אתן לך תשובה שאין לי מושג על מה אתה מדבר. נבדוק אותה ונראה. אתה מוזמן להגיש את זה כשאילתה מסודרת, אז בבקשה. זה לא קשור לנושא הקודם, כמובן. תודה רבה, אדוני סגן שר הבריאות יואב קיש. אני מזמין את השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון לעלות ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 53, של חבר הכנסת אריאל קלנר, בנושא: היערכות ישראל לאירוע כמו זה שאירע בנמל ביירות. בבקשה, אדוני השר.

אני מנצל את ההזדמנות שאתה כאן על מנת להעביר באמצעותך איחולי החלמה לשר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ. כולנו מקווים שישוב במהרה לאיתנו. בבקשה, חבר הכנסת קלנר. גם אני מצטרף לאיחולי ההחלמה, כמובן. ביום 4 באוגוסט 2020 אירע פיצוץ בנמל ביירות בשילוב פגיעה בחומרים מסוכנים. רצוני לשאול: 1. האם קיים חשש לאירוע בסדר גודל דומה בישראל בכלל ובמפרץ חיפה בפרט?

האם יש תוכנית סדורה לטיפול באירוע מסוג זה? בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, ראשית, אנצל את ההזדמנות בכנסת לאחל החלמה מהירה לשר הביטחון חבר הכנסת בני גנץ, שברגעים אלה ממש עובר הליך רפואי לא מורכב מדי. נקווה שיסתיים ממש בשעות הקרובות, והוא ישוב לאיתנו ולעשייה למען ביטחון ישראל ומדינת ישראל. אני מאמין שכולנו מצטרפים לאיחולי הבריאות ולתקווה שיחזור מהר להוביל כאן. חבר הכנסת אריאל קלנר, מכובדיי חברי הכנסת במליאה, בפתח הדברים אתייחס לפרטי האירוע שהתרחש בביירות בתאריך 4 באוגוסט 2020, אשר במהותו היה פיצוץ של חומר מסוכן מסוג אמוניום ניטראט, שהוחזק במחסן ארעי למשך תקופה של כמה שנים, בניגוד מוחלט לכללי הבטיחות המקובלים וללא פיקוח מצד הרשויות והגורמים המקצועיים בממשלת לבנון. באשר למדינת ישראל, הטיפול בחומרים מסוכנים נמצא תחת רגולציה ופיקוח של כמה גופים. המשרד להגנת הסביבה מהווה גוף רישוי בלעדי בתחום החומרים המסוכנים, ועל פי החלטת ממשלה מס' 3481, הוא משמש המנחה הלאומי לנושא החומרים המסוכנים בשגרה, רשות הכיבוי וההצלה הארצית אמונה על המענה במוקד האירוע, פיקוד העורף מופקד על צמצום נזק לאוכלוסייה ולרכוש כתוצאה מפגיעה מלחמתית בחומרים מסוכנים. החומר המסוכן מסוג אמונים ניטראט מאוחסן בישראל במספר מצומצם של אתרים מוסדרים, לרוב בכמויות קטנות משמעותית מ-2,750 הטונות אשר, לפי הדיווחים, אוחסנו בנמל ביירות טרם התאונה. הרגולטורים והממשלה בישראל זיהו את פוטנציאל הסיכון הטמון בחומר זה, ועל כן אחרי אירוע פיצוץ בעיירה וסט במדינת טקסס בארצות הברית בשנת 2013 גיבשו מדיניות מחמירה ביחס לאתרי האחסון של החומר. פה אוסיף שהיה גם מאגר גדול של אמוניום שעבר פינוי וחלוקה למכלים קטנים יותר, ובעצם, הקטנה משמעותית של הכמות הזאת במקום אחד. בנוסף, פיקוד העורף הנחה למגן כל מחסן חדש של חומר מסוג אמוניום, ובוחן את הצורך במיגון של כלל המחסנים הקיימים. הרוב המוחלט של המחסנים האלו ממוגנים כיום, בישראל בכלל ובמפרץ חיפה בפרט. יש לציין כי באופן כללי, כל מפעל המחזיק חומרים מסוכנים מסוגים שונים מחויב על פי חוק לקבל אישור רעלים, זה השם של הרישיון הזה, אישור רעלים, אישור להחזקת חומרים מסוכנים, המחייב את המפעל לנקוט סדרה ארוכה של הנחיות ותקני בטיחות מחמירים של המשרד להגנת הסביבה, כולל קביעת כמויות מותרות להחזקה של כל חומר מסוכן והתנאים הביטחוניים לאחסנו. בכל הקשור לאיומים מלחמתיים, האחריות להכנת המפעלים המסוכנים בחירום נתונה בידי מפקד פיקוד העורף בתפקידו כראש הג"א, ובמסגרת זו נבחן כל מפעל לגבי הכמויות שאותן הוא מחזיק. כמו כן נבחנים מערכות מיגון למניעת פגיעה באוכלוסייה שבאזור וכן תקנים מחמירים להחלה של פיזור חומרים מסוכנים לאוויר ולצמצום פליטתם לסביבה. במקרה של מתיחות מלחמתית קיימת תוכנית המובלת על ידי פיקוד העורף לצמצום כמות החומרים המוחזקים במפעלים לצורך תפעול לצורכי המשק בלבד, באמצעות צווים למפעלים המוגדרים כמפעלים חיוניים. רח"ל, רשות החירום הלאומית, בתפקידה כמי שמכינה את משרדי הממשלה לאירועי חירום, משתפת ומשתתפת בתרגילים לתרגול ההתמודדות במצבי חירום קיצוניים יחד עם המשרדים הרלוונטיים במטרה לתרגל כל סוג של אירוע, כולל הטיפול באוכלוסייה, אם וכאשר יידרש, זאת בשיתוף פיקוד העורף והרשויות המקומיות. פיקוד העורף מבצע היערכות איטית להתמודדות עם אירוע חומרים מסוכנים בכל מתקן המחזיק חומרים מסוכנים לרבות אמונים ניטראט. בבסיס התוכניות האופרטיביות עומד תרחיש מחמיר, אשר מנותח לצורך גיבוש מענה בין-ארגוני מיטבי לאירוע על כל השלכותיו. המענה הנצור מאורגן בפקודת מבצע, מתואם עם שאר ארגוני החירום והרשויות המקומיות ומתורגל במחזוריות גבוהה. זאת אומרת, יש פה שילוב של אחריות ממשלתית, גם המשרד לאיכות הסביבה, גם פיקוד העורף, גם משרד הביטחון ורשויות מקומיות, כמובן, על פי צווים לשגרה ולחירום. אנחנו תמיד צריכים לעמוד על המשמר. אנחנו לא יכולים לנוח על זרי הדפנה. אנחנו כבר נתנו הנחיה לבדיקה מחודשת ומעקב שאכן כל ההצהרות וההתחייבויות שהקראתי כאן מתקיימות, ואין חריגות מהכללים. אנשי פיקוד העורף החלו בתהליך של בדיקה כזאת עם הגורמים הרלוונטיים. שאלה נוספת לחבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. תודה, אדוני, על התשובה המפורטת. ברצוני לדעת מהי עמדת משרד הביטחון לנוכח תרחיש הייחוס באזור, אזור נפיץ מבחינה אסטרטגית, בנוגע להעתקת התעשיות הפטרוכימיות מהאזור או בנוגע לצמצום מדרג הסיכון.

כידוע לך, סוגיית החומרים המסוכנים והמפעלים המזהמים במפרץ חיפה היא סוגיה שנדונה עשרות שנים, כולל גם תקלות, לא קשות מדי, אבל היו גם תקלות בשנים אלה. ועל העיסוק בזה מופקדת גם ועדת הפנים בראשות מיקי חיימוביץ', יושבת-ראש הוועדה. השרה גמליאל, השרה לאיכות הסביבה, כבר ביקרה במפרץ, כבר עוסקת בכך, וכמובן ראשת העיר של חיפה. מנסים לגבש מדיניות כוללת מוסכמת, גם עם הרשות המקומית ועיריית חיפה וגם עם משרדי הממשלה, מה יישאר במפרץ חיפה, מה יצא משם, לאן יצא, באיזה אופן, שלא לסכן אוכלוסיות אחרות, וגם מה שקיים, לעבור בקרה, דילול, אמצעי מיגון, בטיחות, חירום, הכפלת מרכיבים, עודפות בשימוש. כי כידוע, כשיכולים לקרות אסון או תקלה, אתה יכול להשתמש בכלי אחד למנוע, ולפעמים אתה עושה שני כלים כדי לייצר עודפות, כדי שאם כלי אחד לא פעל בהגנה, הכלי השני פועל. זה נקרא עודפות בבטיחות, להכניס עוד מרכיבים, והדבר הזה, נותנים עליו את הדעת. אתה צודק שהאירוע בביירות הוא תמרור אזהרה לכולנו לעשות יותר ומהר ולהסתכל באופן מעמיק על המציאות. כולם עוסקים בכך תמיד, וכל שכן לנוכח האירוע הזה. שאלה נוספת, לחבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אתה יודע, אנחנו אנשים של תכל'ס, אנחנו גם מכירים. אני מנסה להבין, כי נתת תשובה בכל מיני דרכים. אני שואל שאלה ישירה: האם אתה, האם ממשלת ישראל, בטוחים שמקרה דומה לזה שקרה בביירות לא יקרה בשום מקום במדינת ישראל ולא נמצא את עצמנו עם אסון כשהכתובת הייתה על הקיר?

אני אשמח לקבל תשובה פשוטה. אני אתן לך תשובה פשוטה. חבר הכנסת עוזי דיין, זה הטלפון שלי, אני צריך להיות זמין עכשיו, בימים אלה. רק תשים אותו על שקט.

בסוף צריך להיות זמין, אבל אפשר להוציא אותו החוצה, אפשר להוציא את הטלפון לשם, לסדרנים. חבר הכנסת טופורובסקי, תשובה פשוטה על שאלה פשוטה: אנחנו לא מאחסנים באופן רשלני אמוניום. מה שהיה בלבנון זה שש שנים עם 2,750 טונות של אמוניום, בלי בקרה, בלי הפרדה, בלי מנגנוני הגנה, בלי כיבוי אש, בלי כלום. הדבר הזה לא מתקיים בישראל. דבר שני, היו בישראל מכלים גדולים של אמוניום, ודיללנו ופירקנו וחילקנו את זה למנות מאוד קטנות, עם אסטרטגיה שבה אתה מכניס מהים חומרים לשימוש ולא מחזיק מאגרים עצומים בקרב האוכלוסייה. יש תמיד,

יש עוד חומרים נפיצים חוץ,

אבל אני גם אגיד לך עוד דבר: התשובה על חומרים מסוכנים בשגרה היא בסופו של דבר המשרד לאיכות הסביבה, הוא אמון והוא הסמכות והוא בעל החקיקה בנושא. פה השאלה הייתה מה יקרה אם וכאשר בעקבות אירוע ביטחוני מאגר כזה ייפגע וכו', ושם חובתנו לפעול כפיקוד העורף בכל מקרה, בכל אסון לאומי תפקידנו לפעול כפיקוד העורף. אבל עיקר הדבר, ואם אתם רוצים לעשות follow up ולהעמיק בסוגיית החומרים המסוכנים, הרי שכמובן המשרד לאיכות הסביבה הוא המוביל של הנושא הזה. חבר הכנסת טופורובסקי, תודה. אם כן, אדוני השר, אנא תישאר איתנו כדי להשיב גם על השאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 56, של חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בנושא: הזנחה, לכלוך ואי-ניקיון במלונות אירוח לחולי הקורונה בצפון. כבוד השר, הובא ללשכתי תיעוד של הזנחה ולכלוך במלונות המארחים חולי קורונה מאומתים בצפון הארץ. רצוני לשאול: 1. מה בכוונת משרדך לעשות כדי להבטיח את שיפור תנאי האירוח של חולי הקורונה? 2. האם משרדך או מי מטעמו מפקח על מלונות אלו?

תודה לך, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. כבוד יושב-ראש הכנסת, יש לי פה דבר סדור להקריא אבל אני רוצה להעיר שתי הערות על המצב, האחת על התנהלות, והשנייה על עצם הפעולה בנושא. לגבי ההתנהלות, פורסם בעיתונות שאנחנו מספר שבע בממשלה בלהשיב על שאילתות, אנחנו במקום הראשון בממשלה הזאת. אני קבעתי כלל ששאילתות שמופנות אלינו, מהרגע הזה, ייענו. אני לא לוקח אחריות על שאילתות לשר ליברמן ולשר בנט. מי שרוצה לשאול אותנו שאלה יקבל תשובה. אנחנו ב-100% תשובות על שאילתות אל משרד הביטחון שעלו בכנסת, זה יפה מאוד וראוי להערכה. 100% ובזמן. יש עוד מרכיב: חברי כנסת לפעמים רוצים את התשובה בכנסת ולפעמים רוצים טיפול בבעיה, והם שואלים שאילתה כדי לעורר ולקבל התייחסות ולטפל. הרבה מחברי הכנסת פונים אליי בשאילתה רשמית, מקבלים תשובה בכתב ומסירים את השאילתה. מי שמאוד רוצה שנעמוד כאן ונשיב על עשרות שאילתות, נעשה את זה. מי שרוצה תשובה וטיפול בבעיה, יקבל גם את זה, מיידית, ככה אנחנו פועלים. זאת דרכנו. הערה אחת. מה שהיה חסר לי, חבר הכנסת שחאדה, זה שפניתי לעוזרים שלך שיגידו לי איפה מלוכלך ואיפה צריך ניקיון, ואני אנקה. אבל הם לא הביאו לי את זה. יש לי נתונים, אבל למה לא הבאתם? נעביר לך עכשיו. תביא, ננקה, נסדר. זאת הערה חשובה. עכשיו הערה עקרונית על סוגיית המלונות. בשעה קשה למדינת ישראל המשרד יכול להגיד: זה לא תפקידי. משרד הביטחון, בהנחיית השר גנץ, פועל במדיניות מרחיבה ואומר לכל האגפים: עד חצי המלכות. מה שמשרד הבריאות יבקש מאיתנו, מה שמשרדים אחרים יבקשו מאיתנו, מה שראש הממשלה ינחה אותנו, עד חצי המלכות אנחנו עושים. פעולת המלונות, לכאורה זה אולי מתאים למשרד הרווחה, למשרד התיירות, זה לא מתאים למשרד הביטחון לנהל מלונות בקורונה. בתחילת הגל השני היו לנו ארבעה מלונות לחירום בקורונה. עכשיו אנחנו עברנו ל-30. כל מלון קורונה כזה שאנחנו מלאימים לחודש פעילות עולה לקופת המדינה ולקופת הביטחון קרוב ל-7 מיליון שקלים, ואנחנו לא עוצרים, ועושים. אני מקבל פניות מחברי הכנסת על מישהו שקשה לו והוא רוצה עזרה, אנחנו מטפלים בכל אדם פרטני גם בסוגיה הזאת. עכשיו לעצם השאלה שלך: מזה כמה חודשים פועל פיקוד העורף כגוף מבצע כדי לסייע במאמץ המלחמה בנגיף הקורונה. במסגרת המאמץ פועלות כיום 28 מלוניות, ומתוכן 24 מלוניות הן מלוניות החלמה. מבין מלוניות ההחלמה ישנן שמונה מלוניות בצפון, מלונית זה נקבה,

שמונה מלוניות בצפון המדינה לפי הפירוט הבא, כי השאילתה שלך עסקה בצפון: בית ספר שדה אכזיב, בית ספר שדה חרמון, בית ספר שדה אלון תבור, חוף עכו, כינר, לביא, קרלטון נהריה ורוח גלילית במושב גורן. אני אומר את השמות כי בסוף אנחנו עוזרים גם לתיירנים לשרוד את תקופת הקורונה,

כל ההתקשרויות עם המלוניות נעשות על ידי משרד הביטחון ובהתאם לכל הנהלים והפקודות. לקראת פתיחתה של כל מלונית מקפיד פיקוד העורף לבצע בדיקות מקיפות, לרבות בדיקות ניקיון ובדיקת תקינות המתקנים באותה מלונית הצפויה להיפתח.

לרבות פיקוד העורף ומשרד הביטחון, מקפידים לטפל בכל פנייה או בעיה שמגיעה לגורמים מקצועיים, והיא מטופלת באופן מיידי אל מול הפונים, יעידו פה רבים מחברי הכנסת שפונים אליי באופן ישיר ועקיף ומקבלים טיפול בתוך שעות ספורות. לשם שמירה על בריאותם של צוות המלון ואנשי פיקוד העורף הפועלים במלון וכדי למנוע מגע ישיר בין המבודדים לאנשי הצוות, נדרשים השוהים במלונות לשמור על ניקיון חדרם לאורך שהותם במלונית. אז אנחנו מביאים למישהו מוצר נקי, לא יכולים להיכנס כל יום בגלל הבידוד כדי לא להדביק, לא לערבב, ואז האחריות היא של האורח. הוא שם שבוע, קיבל מלון חינם לשבוע-שבועיים, אוכל חינם, הכול עלינו, רק שישמור על הניקיון, לצערי אני מפרט, כי זאת השאילתה. בבקשה, בבקשה. כל אורח במלונית מחויב להוציא את האשפה אל מחוץ לחדרו, ואיסוף האשפה מתקיים פעמיים ביום על ידי צוות המלון.

האורחים במלונות נדרשים לשמור על הסדר בשטחים הציבוריים ולזרוק את האשפה במקומות המוגדרים לכך, אשר מטופלים על ידי הצוותים המקומיים. תמיד אמרו לי בכל מיני מקומות בירוחם, כשהייתי ראש עיר: תראה את הרחוב הזה, כמה הוא מזוהם. למה הרחוב השני נקי? אמרתי להם: זה לא בזכות המועצה, זה בזכות התושבים. אם פעם אחת מנקים משהו,

לא, חס ושלום. הייתי ראש עיר, אין אצלי "התושבים אשמים". אבל אם אתה מקבל משהו טוב, תשמור עליו, אז זאת עבודה משותפת. באזורים הציבוריים, התפקיד של פיקוד העורף הוא לשמור על הניקיון, לתחזק, בחדר הפרטי, שאתה בו שבוע-שבועיים ואי-אפשר להיכנס אליך כל יום בגלל הבידוד, אתה חייב לקחת אחריות. פקע"ר, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים ממשרד הביטחון, מקפיד לבצע אחת לחודש ביקורת בכל המלוניות, וזאת כדי לוודא עמידה בכל סעיפי החוזה ובתוך כך הניקיון והאחזקה של המלונית. יש לנו ממש חמ"ל למלונות בראשות אלוף משנה, אם אני זוכר נכון,

איש רציני, שכל עולמו זה אלפי אנשים במלונות המופעלים על ידי פיקוד העורף, שזמין עבור האורחים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ומטפל באופן מיידי בכל פנייה שמגיעה אליו. אם קיימת פנייה נקודתית וטענות בדבר לכלוך והזנחה באחד המלונות, יש להעביר זאת למשרד הביטחון ופיקוד העורף, והדבר ייבדק מיידית. אני רוצה בהזדמנות הזאת, ואני אומר את זה בכל ריאיון עיתונאי ובכל מקום בטלוויזיה: יש לנו גיבורים נסתרים בעת הזאת, גיבורים שבמידה מסוימת גם מסכנים את עצמם, אנשי פיקוד העורף, החיילים הסדירים, המפקדים וחיילי המילואים. אני רוצה להודות לפיקוד העורף, לצה"ל וכל הכוחות שעושים מאמצים ועובדים יומם וליל לטובת אזרחי ישראל בתקופה קשה זו. מעטים יודעים על תרומתם של כוחות הביטחון במאבק העיקש בקורונה בכמה תחומים, כמו רכש משמעותי עבור הטיפול בקורונה, ביצוע חקירות אפידמיולוגיות על ידי החיילים, ביצוע בדיקות וכן תפעול וניהול של המלוניות עבור האורחים. כולי תקווה כי נחזור למסלול ונתגבר על משבר זה בהקדם יחד. תודה רבה. אין שאלה נוספת לחבר הכנסת שחאדה, אבל יש שאלה נוספת לחבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני השר. אני אצטרף לדבריך בתחילת הדברים: ברכת רפואה שלמה לשר גנץ. אני גם רוצה לחזק את מה שאתה אמרת, שאתה זמין לכולם ותמיד יודע לענות, גם בשעות הקטנות של הלילה. יש דבר שבו אנחנו נתקלנו בחומה בצורה מול פיקוד העורף ומשרד הביטחון בבתי המלון שמיועדים עבור הציבור החרדי. פיקוד העורף לקח החלטות עצמאיות בנושא כשרות המאכלים. יש הרבה אנשים מהציבור החרדי שפשוט לא אוכלים את האוכל מחמת חוסר כשרות. כמה שמנסים להסביר להם, כל אלוף מקום נהיה גם רב פוסק, יודע מה טוב, והוא לא מוכן לקבל מרבנים. מי שפנה אליי זה הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שפנו אליו עשרות אנשים. היה צריך למצוא היתרים,

אני חושב שעד כמה שמשרד הביטחון כבר משקיע את כל הכספים הגדולים, כמו שציינת, היה ראוי לבוא בדיבור עם הרבנות הראשית על מנת שהאוכל יהיה מותאם לכל הציבור.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אוריאל בוסו,

ואחר כך השר ישיב במרוכז. סבא אריאל בוסו.

הבן אדם סיים ישיבה קטנה ומתיבתא לפני יומיים,

שיהיה בשעה טובה. זה מה שנקרא: כל הזכויות בלי החובות. הוא עלול לקבל פה סניוריטי, אתה יודע. אנחנו מודים ומברכים, ואצל כולם בשמחות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אנחנו יודעים שפעלת ואתה פועל להנגשת מערת המכפלה לאנשים מוגבלים, ופעלתם רבות בנושא. לאחרונה התבשרנו שאפילו שכבר עברו 90 יום לקבלת התנגדויות, הוועדה במינהל האזרחי החליטה לתת עוד 21 יום לקבל התנגדויות של הגופים. מתברר בעקיפין שיש מימון אירופי לעצור את כל פעולות ההנגשה במערת המכפלה. מה משרד הביטחון, מה אדוני עושה בנדון בשביל הליך התכנון והנגשת מערת המכפלה? כידוע, בשנה פוקדים אותה למעלה ממיליון וחצי תיירים במדינת ישראל, וזה חשוב. מה אדוני עושה בנדון?

אני מבקש, אם מותר לי להוסיף, שבעת כהונתי כשר תיירות אנחנו הקצינו את מלוא הכסף הדרוש לצורך התקנת המעלון וכו', כך שבעיה תקציבית בוודאי אין, ואנחנו מקווים לראות ולחזות בקרוב בפרויקט החשוב והרגיש אבל הבאמת-הכרחי הזה נשלם. ראשית אשיב לחבר הכנסת מלכיאלי ידידי בסוגיית הכשרות. רק לדייק את השאילתה שלך, את השאלה שלך, אתה אמרת: בתי מלון של חרדים. אין לנו בתי מלון של חרדים, יש לנו בתי מלון שיש בהם כשרות שיכולה לספק חרדים.

אני עוד לא יודע אם זה בד"ץ בית יוסף או בד"ץ ירושלים או בשר מחפוד או בשר חלק, לא הגעתי לרזולוציה הזאת. אבל אני אלך איתך לרב הראשי, אנחנו נעשה שיחת ועידה עם אלוף פיקוד העורף או ראש המטה שלו ונוודא שאותו יהודי שרוצה לאכול כשרות מסוימת, יהיה לו אוכל כשר. ידענו לתת מאות אלפי מנות לבתים, נדע לתת 100 200 מנות למי שיש רגישות בכשרות, ובא לציון גואל. נעבוד על זה ביחד. חבר הכנסת בוסו, בוסו זה נשיקה, בוסה זה בערבית נשיקה, אז מגיעה לך נשיקה על שאתה סבא.

לנשק אותו.

אוי לאותה בוסה. אז קודם כול מזל טוב על היותך סבא כל כך צעיר. תאריך ימים בטוב ותזכה לעוד הרבה. אתה נצר למשפחת צדיקים, לבאבא חאקי, נכון? אתה הנכד שלו, אז זה נין לבאבא חאקי, בלי עין הרע. באשר למערת המכפלה, הרבה סוגיות שמגיעות למשרד הביטחון הן קצת רגישות. מה עושים שרים כשסוגיה רגישה? מנפנפים הלאה. ואני אומר לך ששר הביטחון גנץ, על זה אני מעיד. זה נופנף פעם אחר פעם. אני אומר לך ששר הביטחון גנץ שמע את הרגישות, ידע מה מתנהל. כדי לבנות את המעלון הזה אתה צריך להפקיע זכויות תכנוניות מעיריית חברון ולבצע אותו. אנשים זכאים לנגישות,

לקבר של אבותינו לא תהיה נגישות? זו חובתנו. שר הביטחון גנץ בעצם הכריע בשני דיונים: בונים את המעלון, ועכשיו מתחילים לתכנן. מה לעשות, בישראל יש חוק, ואחרי שמציגים תוכנית היא חשופה להתנגדויות, אבל גם על דבר כזה אפשר להתגבר לאורך זמן. הטיל הזה יצא לדרכו, ואני מקווה שנזכה לחנוך את המעלון הזה ואת הנגישות. בשולי הדברים, לפני כמה שנים רציתי לקחת את הילדים שלי למערת המכפלה ולקבר רחל. חובת ביקור, כל יהודי צריך להיות במערת המכפלה ובקבר רחל, בכותל בוודאי, אבל גם שם. אז הלכתי עם הילדים, ואני רואה אישה בת 90 צועדת את כל המדרגות של מערת המכפלה. מסתבר שזאת המורה שלי לאנגלית מהישיבה התיכונית בוולפסון. היום או בשבוע הבא,

יהיה עליה סרט שהיא מלמדת עד היום בישיבה תיכונית, בישיבת מרכז צעירים,

אשת הרב אברהם סילברט. קוראים לה הרבנית שושנה סילברט. בעלה נפטר בגיל צעיר, הקים את ישיבת וולפסון, מהחלוצים שהקימו את וולפסון ואת אולפנת ערד. לא היו הרבה ישיבות בנגב, לא היה מצפה רמון,

אז ראיתי אותה צועדת, בת 90, את 70 המדרגות. הייתי ראש עיר. אמרתי: זה לא הגיוני. אז הינה, הקדוש ברוך הוא מגלגל זכות בידי זכאי, ואנחנו נעשה מעלון במערת המכפלה.

תודה רבה, אדוני השר. אני מוכרח לומר שעם המשפט האחרון הזה יצאנו עם תקווה גדולה. אני מבטיח לך שברגע שזה יקרה, בכל רגע שתרצה לעלות לדוכן לדווח על כך תוכל לעשות זאת. תודה לך, היושב-ראש, שאתה זרעת, ובעזרת השם נקצור ביחד את המהלך הזה. הלוואי. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, עד כאן פרק השאילתות הדחופות. מכאן אנחנו עוברים להצעות חוק לדיון מוקדם. הראשונה שבהן, הצעת חוק הגנה על זכויות הדורות הבאים, התש"ף 2020, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. בבקשה.

אני לא קיבלתי שום הודעה כזאת. הורדנו הכול, גם את אלעזר.

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) ירדה, נכון?

אם כך, אנחנו עוברים להצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, התפזרות בשל אי-קבלת חוק התקציב) (הוראת שעה). ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. אנחנו כמובן נחכה לחבר הכנסת האוזר. הוא לא היה אמור להיות פה, היו פה שתי הצעות עוד קודם, אז אנחנו נמתין לו רגע על מנת שהוא יוכל להגיע. אנא, אם אפשר לקרוא לו. לא אמורים לחכות לו, אמורים לעבור להצעה הבאה. הנוסח קיים, בוודאי. קיבלנו הודעה בדקה זו. לחוק הבא. המציע כאן. חבר הכנסת טופורובסקי, אנחנו נמתין רגע לחבר הכנסת האוזר כדי שהוא יוכל להגיע. אם אתם רוצים לחזור בכם מהמשיכה, אני אאפשר לכם.

בסדר, אנחנו נמתין. אם המציע לא נמצא,

חבר הכנסת טופורובסקי, אבל אנחנו לא נמנע מאדם להציג את החוק כאשר סדר-היום השתנה דקה לפני שהוא אמור לעלות לדוכן. הוא לא אמור, אבל זה התקנון. התקנון לא נועד, נכון, נכון, ולכן אנחנו נמתין. אני מבין את התרגיל, זה נחמד מאוד. זה לא ילך. אנחנו נחכה לחבר הכנסת האוזר ונאפשר לו להציג את הצעת החוק כפי שצריך להיות. התקנון לא מאפשר לך. התקנון לא מאפשר לך, כמי שכתב את התקנון אני סבור שהוא כן מאפשר לי.

אמתין לחבר הכנסת האוזר.

היושב-ראש, אפשר להפוך. אדוני ראש האופוזיציה, אני בהחלט ער לרעיון היצירתי, ועד שיגיע חבר הכנסת האוזר אני אסיים לשקול אותו.

הדיון הזה בצורה מסודרת.

בבקשה, למיקרופון שם בצד. דווקא יעזור לי. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה, בכבוד. לאט-לאט. אתה יכול גם לקרוא יותר מהר, התשובה שלי ממילא תהיה תלוית הנסיבות, אז זה בסדר.

לא שומעים את חבר הכנסת טופורובסקי, נא לפתוח לו את המיקרופון.

רגע, רגע, רגע.

לפתוח את המיקרופון של חבר הכנסת טופורובסקי, כי לא שומעים אותו. בבקשה. לפי סעיף 77(ט), "נעדר יוזם הצעת החוק מאולם המליאה בעת שנדרש לנמק את הצעת החוק ולא הסמיך חבר כנסת אחר לנמקה, לא תישמר זכותו לנמק את ההצעה במועד אחר, וההצעה תבוא במניין ההצעות לפי סעיף 99". נכון. את החלק השני, אתה צודק, רק מה לעשות שיוזם הצעת החוק לא נעדר, כי פורסם סדר-יום, ומועד הדיון בהצעת החוק שלו טרם הגיע. הגיע הדיון, הוא לא נמצא. אתם בשנייה האחרונה משכתם את ההצעות כדי למנוע ממנו להציג את החוק. לא לזה התכוון התקנון, לא זה מה שכתוב בו.

אבל אני הקראתי לך את סעיף התקנון. זה היה ניסיון יפה, אבל הוא לא הצליח, מה לעשות? מה זה ניסיון?

השתמשנו בכלי אחד. לא יכול להיות שכשזה לא נוח, לא נמלא אחר הוראות התקנון.

תפקיד האופוזיציה לנסות, ותפקידי לדאוג שזכויותיו של אף אחד לא תקופחנה, גם אם זה מנוגד להוראה של התקנון. וזה בהתאם להוראת התקנון בדיוק. לפי איזה הוראה?

חבר הכנסת האוזר, רגע, רגע, אנחנו

איזה הוראה מאפשרת? איזה הוראה מאפשרת? אני אסביר לחבר הכנסת טופורובסקי באופן פשוט. מאחר שאנחנו קובעים סדר-יום ומפרסמים אותו, הוא נועד לומר לחברי הכנסת מה צריך לקרות מתי. ברגע שנמשכו הצעות החוק שלפני ההצעה של האוזר, חובתנו להודיע לו לעלות למליאה מכיוון שתורו הגיע באופן בלתי צפוי, מה שהוא לא יכול היה לדעת אלמלא הייתם עושים את זה בשנייה האחרונה. אני חושב שההיגיון מנוגד לתקנון, אבל אני מודה לך. מאחר שחבר הכנסת האוזר היה כאן בבניין, ואכן הגיע אלינו במהירות הבזק, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא בטענות.

זו כמובן לא הפעם הראשונה שזה נעשה, זה נעשה הרבה מאוד פעמים בעבר. אגיד יותר מזה, גם ההצעה שהציע לי באדיבותו יושב-ראש האופוזיציה, גם היא כבר קרתה לא פעם, שהקדמנו חוק וחיכינו לאדם שיגיע, כולל דברים שאני עשיתי כאן ביחס להצעות אופוזיציוניות כשאנשים לא היו פה. אז אני מציע שתבדוק שאנחנו נוהגים גזרה שווה בכולם. אני אומר, הניסיון היה יפה. חסכת לי הרבה שאלות שהתכוונתי לשאול אותך על החוק שלך, אבל אנחנו עוד נמצא הזדמנות גם לזה. עכשיו אני מזמין את חבר הכנסת צבי האוזר להציג את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, התפזרות בשל אי-קבלת חוק התקציב) (הוראת שעה). ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. בבקשה, חבר הכנסת האוזר, עשר דקות שלמות לרשותך. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אם לא כולנו כאן בבית הזה נתעשת, הרי שבעוד 12 יום הכנסת הזאת, הכנסת העשרים-ושלוש, תתפזר. רק לפני 88 ימים עמדנו כאן כולנו והתחייבנו לשים את המחלוקות בינינו בצד. התחייבנו בפני אזרחי ישראל לעבוד יחד אל מול מגפה, אל מול אתגר שמדינת ישראל מעולם לא התמודדה מולו. אני יודע שיש אנשים שמייד אחרי הבחירות חשבו שלא מדובר במשהו דרמטי, שמדובר אולי בשפעת עם יחסי ציבור, שמדובר אולי במשבר או באירוע בריאותי אבל לא באירוע לאומי או באירוע כלכלי, אבל, נדמה לי שהיום, בחודש אוגוסט, עם מה שמתרחש סביבנו בעולם ומה שמתרחש כאן, אנחנו מבינים את גודל האתגר. לכן, התחייבותנו לפני 88 ימים לעבוד יחד, לעבוד למען אזרחי ישראל, לעבוד כדי להוציא את ישראל החזקה, שתישאר כך, ממשבר הקורונה, ומעל הכול, סיעות הקואליציה הבטיחו להביא את בשורת האחדות לעם. אני שואל את כולם: האם השתנו הדברים? האם אותם אתגרים כבר לא עומדים בפנינו? האם אפשר להגיד שאנחנו, עם יד על הלב, בעצם הטעינו את הציבור, סיפרנו לו איזה סיפור אחר? האם, חלילה, שיקרנו את אותו ציבור? הבטחנו, הבטחנו והבטחנו, והציבור שואל אותנו היום: לאן נעלמו אותן הבטחות של המערכת הפוליטית כולה, המערכת הפוליטית כולה, שברגעים כאלה מחויבת, שהבטיחה לשים את האגו ואת הפוליטיקה בצד ולהתרכז בפתרון המשבר? חבריי חברי הכנסת, אני מניח היום הצעת חוק שמאפשרת לכולנו,

על שלל סיעות הבית, להישיר מבט לציבור, לא לצפות שהוא ישפיל את עיניו, ולהגיד:

אנחנו ממשיכים במתכונת הפוליטית הראויה כדי להיאבק באתגר העומד בפנינו, באתגר שאיתני הטבע הציבו בפנינו. צביקה, זה לא החוק שלך. אתם, כולל אתה, חבר הכנסת אבידר, מנסה לאיים ולקחת את ישראל לבחירות נוספות. אתם נאיביים,

אתם נאיביים לחשוב שתקבלו תוצאה שונה מזו שקיבלנו בשלושת הסיבובים הקודמים.

תגידו, מי יאמין לכם? אתם מבקשים להמיט חורבן על האמון בין הציבור לנבחריו.

זאת המשימה הלאומית שאתם עובדים בה, להרוס את האמון שעוד נותר, לכרסם את המערכת הפוליטית; לנסות לגרור את המדינה הזאת לבחירות כשאתם יודעים, יודעים שרוב מוחלט בציבור נגד,

ימין,

אתם יודעים את זה.

אתם מבינים לאן אתם רוצים לגרור אותנו, ובעיניים פקוחות מציניות אתם מנסים לעשות את זה. חבריי חברי הכנסת, אלה שצווחים וצועקים כאן למעלה, אגיד לכם משהו, אולי תהיה, מה אכפת לך?

אני מקבל את הביקורת

אכן, הממשלה הזאת איננה ממשלה מושלמת. יש בה חריקות ובעיות. את חלקן ניתן לפתור, אם רק רוצים, את זה אני אומר לחבריי בקואליציה. אבל הממשלה הזו, ממשלת אחדות, היא הפתרון, הג'ובים שלכם זה הפתרון שאתה מציג. ג'ובים של ממשלה. זה לא החוק שלך בכלל. חברים, הממשלה הזאת, אני גאה לעמוד כאן ולהצהיר זאת כי אני גאה להיות אחראי לכך שלא נעניתי להפצרות שלכם, לתחינות, להביא את ישראל למצב אבסורדי,

שבו תתייצב מאחוריו ממשלת מיעוט, מי התחנן אליך?

של 46 חברי כנסת עם תמיכה של 15 חברי כנסת מבחוץ. כך רציתם לנהל את המשבר. זה מה שרציתם. רק הצבעה אחת. אני זוכר את זה היטב. זה היה רק אתמול, בעיצומו של משבר קורונה. 46 חברי כנסת, כן. גנב קולות.

אנחנו נציע לדרוס, להרוס, לשסע, לנהל את זה במיעוט, את המשבר הזה. זו התוכנית. זה ה-grand plan שלכם. זו הפוליטיקה האמיתית, שמסתתרת סביב אותן צעקות. לא תקבל שריון, חברים יקרים, חבריי מהאופוזיציה וחבריי מהקואליציה, ממשלת האחדות, עם יד על הלב, אדוני היושב-ראש, אולי יש פה הפרעות, ואני אבקש עוד זמן אחר כך.

אבל בשביל להוסיף עוד זמן אני צריך לפחות עוד קריאת ביניים אחת של חבר הכנסת אבידר. בלי זה, זה יהיה קשה. אז, לא תקבל שריון בליכוד. שלמה קרעי יהיה לפניך כל הזמן.

אבידר, נדמה לי שבישראל ביתנו אתה לא תהיה, אתה יודע? נדמה לי שההתנהגות שלך קצת מאפילה על הדברים. אני לא בטוח מי לא יהיה כאן. אינני בטוח,

אפשר לפתוח גם את זה לדיון: איפה אתה תהיה. בחיים המצלמות מצלמות עכשיו, ואני מסתכל גם על החיוך. אני יודע מה שאתה יודע. בוא ונשים את העניינים האישיים בצד, אני מציע לך ואני מציע לעצמי. סן רמו בליכוד אתה לא תקבל שריון. שעושים בליכוד עושים עליי, חברים, חברים יקרים, תהיה נציג,

ממשלת האחדות היא הפתרון הטוב ביותר בנסיבות שמולן מתמודדת מדינת ישראל, והיא הפתרון היחיד, אגב, שיהיה לאחר בחירות, שאתם משום מה מבקשים, מתעקשים, בדרכים לא דרכים, לקיים ולהביא אלינו. אדוני היושב-ראש, סכנת הבחירות מרחפת מעל ראשנו בימים האחרונים. הייתי משווה אותה לגל שלישי. פה כולנו התמודדנו מול הגל הראשון, ואנחנו מתמודדים מול גל שני של קורונה, אבל חבריי, הבחירות האלה יהיו גל שלישי, גדול מכל קודמיו. המכה שתחטוף מדינת ישראל בבחירות, תעבירו

זה טירוף הדעת. אנחנו במו ידינו עלולים לקדם נגיף: נגיף חוסר היציבות שיאיים על מדינת ישראל. אני מציע לכל חבריי, שוב, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, להביט על מה שנעשה ברחבי הארץ ועל אותן הפגנות. אני, בתור אדם עם תפיסות דמוקרטיות, הייתי אומר: פונדמנטליסטיות, רואה חשיבות אדירה בהפגנות, חשיבות מהותית, כחלק מהשיח הפוליטי שמתקיים, אבל אני מבקש, ומציע לכם, לחפש בהפגנות דווקא את מי שאינו נמצא בהן: הרוב המוחלט של אזרחי ישראל. אדוני היושב-ראש, אני הייתי מזכיר ממשלה כשהיו ההפגנות שכונו המחאה החברתית ב-2011 צביקה, דיברת כבר עשר דקות. כמה חבר הכנסת אבידר מציע שאני אוסיף?

כן, אבל היו הפרעות, אתה תסכים איתי. היו הערות לסדר, כמה אתה מציע שאני אוסיף? שתי דקות על חשבון סן רמו. שתי דקות. קיבלתי את ההצעה של חבר הכנסת סובה, הוא אמר: שתי דקות על סן רמו. ואני מוסיף לך שתי דקות, ובזה נסיים. בבקשה. אני רק אסיים את הדברים האלה. אדוני היושב-ראש, בסופו של דבר כשאתה רואה את היקף ההפגנות הנוכחי ואתה משווה אותו אל היקף ההפגנות שהיו ב-2011, והרי היום המשבר הכלכלי הוא הרבה יותר גדול והמרמור וחוסר שביעות הרצון הרבה יותר גדולים, עדיין רוב מוחלט של הציבור בישראל מבין שאנחנו מתמודדים מול איתני טבע, והמתכונת הפוליטית היחידה המיטבית להתמודד מול אותו אתגר היא מתכונת של ממשלת אחדות, שקיימת. ולכן אי-אפשר ללכת על אותו מסלול של התרסקות, ובגלל אותן מחלוקות לנסות ולגרור עכשיו את מדינת ישראל למערכת בחירות נוספת, שתרסק את אותו אמון שקיים ואת אותן יכולות משותפות שלנו להתמודד עם הנגיף. חבריי חברי הכנסת, מי שיתנגד היום להצעת החוק שאני מביא בפניכם, מתנגד לתת סיכוי לפשרה שצריכה לקום בין חלקי האופוזיציה, מי שמתנגד הוא בעצם בעד בחירות בתג מחיר של 5 מיליארד שקלים, הוא בעד שנאת חינם, הוא בעד קיטוב, הוא

אני לא אתן לדבר הזה לקרות.

שעברנו, הכנסת הזאת, פחות או יותר כבר שלוש מערכות בחירות. אני יודע שבאו והצביעו כך, ואותם 4 5 מיליארד שקלים עברו לנגד עינינו לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, וכאילו שום דבר לא קורה. אבל הפעם הכסף הזה, עצימת העיניים לרווחה מול חוסר האונים של הציבור לא תיסלח. ולכן, הציבור בגללך, אנחנו חייבים להתעשת ברגע האחרון. אם לא נתעשת מייד,

נמצא את עצמנו, חבר הכנסת האוזר, נא לסיים.

אנחנו נמצא את עצמנו דוהרים לסחרור פוליטי וכלכלי, כאשר, כמו שאמרתי, לפתחנו משבר בסדר גודל שמדינת ישראל לא חוותה מעולם. ולכן, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני קורא מכאן לכל סיעות הקואליציה, אני שמעתי שגם באופוזיציה, בכל פעם ששאלו נאמר במפורש שאתם נגד בחירות עכשיו, ולכן גם לאופוזיציה, תודה רבה. אני קורא להצטרף. כל מי שטובת אזרחי ישראל לפניו, תגלו אחריות לאומית ותצביעו בעד הצעת החוק שקוראת לדחות את המועד לאישור חוק התקציב. תודה רבה. תודה רבה. חברי הכנסת, אני מבקש לשבת, מי שעומד. חבר הכנסת כץ, סגן השר קיש, אנא, לשבת.

מי שרוצה לדבר יכול לצאת מאחורי האולם, אי-אפשר בצורה כזאת לשמוע את הדוברים. נא לשבת. תודה רבה. אני מזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת, כרגע כבר לא חבר כנסת, סגן שר האוצר יצחק כהן. אני מזמין אותך כדי להשיב בשם הממשלה על הצעת החוק של חבר הכנסת האוזר. אתה עדיין חבר כנסת, אז אני לא טעיתי. לא, חס וחלילה. בבקשה, בכבוד. אדוני היושב-ראש, אפשר להתנגד? כבר ביקשו. רגע, אדוני סגן שר האוצר, ברשותך. השר יצחק שמולי, נא לשבת. השר שמולי, אי-אפשר. סגן השר מקלב, חבר הכנסת גפני, אין שום בעיה, רוצים לדבר, צאו רגע החוצה,

חבר הכנסת כץ, נא לשבת, אי-אפשר ככה.

אדוני סגן השר,

תודה, אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך על היוזמה של חבר הכנסת שמוליק האוזר. איפה הוא?

רגע, אדוני סגן השר. אני מבקש לשבת, אי-אפשר לנהל את העניין בצורה בזאת. שמוליק היה הממונה על ניירות ערך. רק דקה, אדוני סגן השר. חברי הכנסת טסלר ואייכלר, נא לשבת. אדוני יושב-ראש הקואליציה ואדוני השר ליצמן, בבקשה לשבת. אם רוצים לדבר, או לשבת או לצאת החוצה. תודה.

הכנסת טופורובסקי, אני אהיה מוכן לתת לך אחרי החוק הזה להציג בכל זאת את החוק שלך, אם אתה רוצה. אני משאיר לך זמן לשקול, לחשוב אם אתה מעוניין. איך אומרים, הזדמנות אחרונה. בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש.

כבוד השרים,

אני רוצה לפתוח בברכה לצביקה האוזר על היוזמה. כשאנחנו מוקפים סוכני אנרכיה, אנחנו מוקפים באנשים שרוצים לראות את המשך ההידרדרות של המצב בישראל, ובלי טיפת אחריות, בלי טיפת אחריות מה ילד יום, מושכים פעם אחרי פעם אחרי פעם לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות,

והמצב מידרדר, אדוני סגן השר, סליחה שאני שוב עוצר אותך, ואני אעצור גם את השעון. סגן השר, מי רוצה בחירות? סוכני האנרכיה. השרה מירי רגב, אנא, תשבי. את יכולה לשבת שם לידו ולדבר בצורה מסודרת. אי-אפשר לנהל את הישיבה בצורה הזאת. הרב פרץ, ברוך הבא. ברוך רופא חולים. חבר הכנסת טסלר והשר ליצמן. השר ליצמן, אתה עם הגב אלינו. חבר הכנסת טסלר, נא לשבת. חברי הכנסת זוהר ומנסור עבאס, בבקשה לשבת. אני מבקש שאת ההתייעצות המשולשת בפינה, כבר בפעם השלישית,

תעשו מאחורי הדלת, לא בתוך המליאה. בבקשה, אדוני סגן השר.

אדוני היושב-ראש, אני פתחתי בברכה לחבר הכנסת האוזר על היוזמה בימים כל כך קשים, מול הפעילות הבלתי-פוסקת של סוכני אנרכיה, שגוררים את המדינה שלנו לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, בלי שמץ של אחריות. אדוני סגן השר, חודשיים וחצי, לא שאלתי אותך, מיקי. אני אוהב אותך. חודשיים וחצי, אני אוהב אותך. מה שאתם עושים, דבר חמור מאוד. אנחנו?

לא אתם. סוכני האנרכיה.

יש בבית הזה סוכני אנרכיה. אתם לא מסוגלים

על כלום. תביאו תקציב, נאשר. מי שמרגיש שהוא סוכן אנרכיה, שירים יד.

גוררים את המדינה שלנו לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד אחת.

אזרחי ישראל נמצאים תחת מתקפה קשה מאוד, לא ימנע בחירות, אני אזכיר לך, מיקי. מיקי, תן לי לדבר. אתה יודע שאני מעריך אותך. תושבי המדינה נאנקים תחת המתקפה של נגיף הקורונה, ולא מעניין אותם השיח בתוך הבית הזה. הם רוצים דבר אחד, שתהיה משילות,

ושיביאו פתרונות. הם לא יכולים להיטלטל ממערכה למערכה. כפי שאמר הנשיא, הם לא בובת סמרטוטים שגוררים אותה מפעם לפעם. תודה לך, שמוליק, על היוזמה. אנחנו מצטרפים אליה. לא מצאתי, אדוני היושב-ראש, דברים. חיפשתי במקורות והגעתי לספר שופטים, גם שם הייתה אנרכיה מטורפת, והגעתי למשל יותם. אני אקריא לכם אותו, ושכל אחד ירגיש מה שהוא רוצה להרגיש. אני לא מתכוון לכל אחד באופן ספציפי אבל שכל אחד ישמע את הדברים ושיגיב איך שהוא רוצה להגיב. כך מתחיל המשל בספר שופטים: "ויגידו ליותם וילך ויעמֹד בראש הר גרִזים, וישא קולו ויקרא" אנחנו כולנו למדנו את המשל הזה. "ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית מלכה עלינו. ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים". איציק, דווקא את משל יותם הבאת? "ויאמרו העצים לתאנה" תקשיב טוב, כולם פה מכירים, כולם למדו, כולם נבחנו עליו,

כולם נבחנו עליו.

היה בקואליציה או באופוזיציה?

"ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלך עלינו. ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי" צל האטד, סגן שר האוצר,

רק מודיע שאתה עושה

אטד, הצל של האטד. "ויאמר האטד את העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי, ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון" הוא ממשיך שם, כן, "ועתה אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך ואם טובה עשיתם" וכו', וכו', וכו'. מוריי ורבותיי, יותם ממשיל את

ישנם מפרשים שהאטד הוא שיח עקר וקוצני שאין בו תועלת. פרופ' יהודה אליצור מציין שהביטוי "לנוע על העצים" מסמל את התנועה של עצי הסרק ברוח, שעושה רעש, אך מאחוריה עצים חסרי תועלת. מוריי ורבותיי, שימו לב טוב מה קורה פה: בעוד כמה ימים יגיע הדד-ליין, התאריך, על פי החוק, שאם לא מעבירים בו תקציב, הכנסת מתפזרת בפעם הרביעית. לא ייאמן, לא ייאמן. כולם פה בשוויון נפש. כולם פה חוסים בצילו של האטד, לכאורה. מוריי ורבותיי, לאטד אין צל, אבל אם הוא נשרף הוא ישרוף את כולנו. טוב, אדוני סגן השר, אני שוב אעצור אותך. מכובדיי השר אלקין, חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת מיקי זוהר,

אדוני חבר הכנסת גפני, אתה גם עומד וגם עם הגב אלינו. אנא, לשבת. מכובדיי השרים אשכנזי וליצמן, אנא, לשבת. אדוני, השר ליצמן, נא לשבת. נא לשבת. כולם לשבת. כולם לשבת, לשבת. נא לשבת.

אדוני, אחרי אלפיים שנות גלות, כל כך ציפינו להגיע אל ארץ האבות, לבנות פה את הבית, להשיב את האחים האובדים. מדינה נהדרת יש לנו. גם בערב המשבר הכלכלה הייתה אחת הכלכלות הטובות בעולם. התוצאות היו מדהימות. נכנסו למשבר יחד עם כל העולם, לצערנו. הוא נותן את אותותיו, וכל תפקידנו הוא, של כולם פה, בבית הזה, לשלב ידיים ולחלץ את המדינה, ואת הכלכלה, ואת העם הזה, מהמשבר הנורא. במה אנחנו עסוקים? מטלטלה לטלטלה. את מי פה מעניין בכלל שבחוץ משתוללת מגפת הקורונה, שמספר הנדבקים הוא עשרות אלפים, שמערכת הבריאות עושה הכול כדי לא לקרוס. במה אנחנו עסוקים? עסוקים בדד-ליין, שיגיע בעוד כמה ימים, כשלא יעבור תקציב והכנסת תתפזר, ואנחנו נצא למערכת בחירות נוספת.

לא ייאמן איך אף אחד פה לא מזדעזע. איך אף אחד לא חושב: לא בשלי היה הסער הזה, או להגיד: לא ידיי שפכו את הדם הזה, במקום שכולנו נתאחד תחת דבר אחד ויחיד: להמשיך את המשילות השלטונית, שממשלת האחדות הזאת תמשיך ותגמור את ימיה, ונביא פתרונות אמיתיים לעם ישראל. לתושבי ישראל.

לתושבי ישראל. תפתרו את זה במשפחה, זה מביך גם אתכם. לא שומע אותך, אחי. אני אומר: יש לכם בעיה, תפתרו אותה במשפחה. יש לכם קואליציה גדולה, אדוני. אתה צודק, אתה צודק, אתם מביכים את עצמכם. על זה אני מלין.

אדוני, אתם מביכים את עצמכם. במקום להתעסק בעיקר עוסקים בטפל. לא יפה לכם. מי יזכור עוד כמה שנים, תסתכל, תסתכל מה זה.

על מה אתה מדבר? מי יזכור בעוד כמה שנים, חבל, חבל. על מה היה הוויכוח. ילדים שואלים על מה התפרקה הממשלה,

על מה התפזרה הכנסת. מי יוכל להסביר להם, מה, יש להם את, על מה ולמה?

בהזמנות זו אני רוצה לשלוח מפה רפואה שלמה לבני גנץ, שעובר ניתוח, כל הבית פה מתאחד לפחות בדבר הזה, שלבני תהיה רפואה שלמה. אדוני היושב-ראש, אם אפשר עוד להציג, ופה אני שוב רוצה לברך את העמדה של האוזר, שבדקה ה-90 הביא את החוק של מניעת התפזרות הכנסת.

בדברי ההסבר בכל אופן, הוא אומר: "מדינת ישראל מתמודדת עם משבר לאומי כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה, המשבר מנוהל על ידי ממשלת אחדות וחירום לאומית שהוקמה בפרט לצורך התמודדות עם השלכות התפרצות המגפה כאמור. מאפייני המשבר והשלכות ארוכות הטווח שלו יצרו אי-ודאות כלכלית מובהקת. על זאת מתווסף אתגר לאומי, שבו ישראל עלולה להתמודד לראשונה בחורף הקרוב" השם ישמור, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור ויעביר את המגפה מפה, "עם אירוע המשלב התפרצות נגיף הקורונה יחד עם התפרצות נגיף השפעת". אדוני היושב-ראש, "מצב מיוחד וחסר תקדים זה מצריך מסגרת זמנים שונה לשם גיבוש תקציב מדינה מזו הקבועה בחוק-היסוד. על פי סעיף 36א(ב)

בנוסחו הנוכחי, אם תוך שלושה חודשים מיום תחילת שנת הכספים או תוך 100 ימים מיום כינון הממשלה, לפי המאוחר, לא התקבל חוק התקציב, יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה וייערכו בחירות מוקדמות". השם ישמור ויציל. אדוני היושב-ראש, פיזור הכנסת בעת הזו, אדוני,

נכון, אמת. רק הפריעו לו כל רגע. אני אתן לך עוד דקה, ובזה אנא לסיים. אתה עומד לי עם סטופר, מיקי? אתה מפעיל עליי סטופר? בבקשה, סגן השר כהן. פיזור הכנסת בעת הזו יפגע פגיעה קשה, של ממש, "באיתנות משקי הבית, ביציבות הכלכלית הישראלית ובאינטרס הציבורי הכולל.

מוצע להרחיב את מסגרת הזמן לקבלת חוק התקציב מיום כינון הממשלה, כפי שקבוע בסעיף האמור, מ-100 ימים ל-200 ימים". הצעה טובה. ואנא מכם, תפסיקו לשפר, פה זה הסיפור של הטיטניק. במקום זה, חפשו דרכים אחרות איך להציל את המדינה, איך להציל את העם הזה, שיושב פה בציון ומחכה למוצא פיכם, מחכה לראות את הפעולות שאתם עושים למענו. באמת לא מעניין אותו. תצאו לרחוב, יש כלל שחז"ל קבעו, "פוק חזי מאי עמא דבר". הכוונה: צאו לשווקים ותראו על מה העם מדבר.

את העם, בלי יוצא מן הכלל, לא מעניין השיח הזה. מעניין אותו דבר אחד, דבר אחד מעניין אותו, מה קורה, מיקי, משפט אחרון, אדוני סגן השר. אין מה לעשות, הזמן נגמר. אדוני, אני מסיים.

אנא, באמת, משפט אחרון.

אז אנא מכם, אחיי, אל תרעו. תצביעו בעד החוק הזה, תתכנסו כולם, נתכנס כולנו לאישור תקציב 2020,

להכין תקציב 2021, להביא אותו להחלטה ולאישור בחודשים הקרובים, ונצא לדרך, הגיע הזמן. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. מבקש להתנגד להצעת החוק חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר, ביקש חבר הכנסת עפר שלח, חבר הכנסת שלח, מוותר. חבר הכנסת גולן, בבקשה. פניתי אליך, הסתכלת, לא ענית, העברתי את הזכות לחבר הכנסת גולן. אמרו לי שאין לי זכות.

אף אחד לא אמר לך דבר כזה. אף אחד לא אמר. אז אני מבקש לדבר. אמרה לי מזכירת הכנסת, אני נתתי את הזכות לחבר הכנסת גולן. אמרת לי שחבר הכנסת אלחרומי, רבותיי, נתתי לחבר הכנסת גולן, ואני אאפשר לו להגיע לכאן ולהביע את ההתנגדות.

חבר הכנסת שלח, אני פניתי אליך, הסתכלת, לא ענית. חבר הכנסת גולן הרים יד, ביקש, קיבל, זה הכול. בבקשה, חבר הכנסת גולן, הבמה שלך. אני לא במקום שאני צריך להתחנן בפני אנשים שיחליטו אם הם רוצים לעלות או לא לעלות. הצעתי לך, לא רצית. אם היו אומרים לי שאני יכול לדבר, הייתי עולה. חבר הכנסת שלח, רק כדי שיהיה ברור: אני נתתי רשות לחבר הכנסת אלחרומי, הוא החליט מסיבותיו, כפי שראית, לוותר. פניתי אליך, היססת, לא ענית, ומסרתי את הזכות לחבר הכנסת גולן, לעכב בעשר דקות את הדיון כדי שהמציע יגיע זה בסדר,

אף הוא חבר האופוזיציה.

גם לחבר הכנסת גולן לקבל את ההזדמנות, ואני מאפשר לך, חבר הכנסת גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק הזאת מגוחכת, מגוחכת. הרי אם ראש הממשלה היה רוצה להעביר תקציב, היה עובר תקציב. על מה אנחנו מצביעים פה, בשביל מה צריך את המפלט החוקי הזה? זהו מפלט חוקי, לא דבר שנדרש לא על פי השכל ולא על פי ההיגיון, כאשר ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, לו היה רוצה להעביר תקציב, היה מעביר תקציב. בשביל מה אנחנו נדרשים לתת לממשלה את הארכה לגבש תקציב שהוא עד סוף השנה? הרי עד שהתהליכים האלה ייגמרו אנחנו כבר ממילא בסוף השנה, ממילא נצטרך תקציב ל-2021. איזה היגיון יש בזה? הבית הזה לא יכול להרשות לעצמו לתת גושפנקה לדברים שהם נגד השכל הישר, הם נגד המינהל התקין והם נגד טובתה של מדינת ישראל. ממה נפשנו, אנחנו כולנו נבחרנו לשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל ואת אזרחי ישראל. האם בכך שאנחנו נותנים לממשלה נוראה, מנופחת, בזבזנית, שעושה בכספי הציבור מעשה איום ונורא, האם אנחנו צריכים לתת לה יד? עוד ארכה ועוד ארכה, למה זה טוב? רק היום התבשרנו על המספר המדויק של התקנים שניתנו לכל אחד מששת המשרדים המיותרים שהוקמו רק לאחרונה. 33 וחצי למשרד המוזר של מים, השכלה גבוהה והשכלה משלימה. 20.5 תקנים לארבעה משרדים אחרים, ומסכן השר במשרד הביטחון, שמונה בלבד הוא קיבל. כל אחד ואחד מהם, כסף שהיה צריך ללכת לעסקים הקטנים, כסף שהיה צריך ללכת למערכת הבריאות, שמשוועת לתקציב נוסף, כסף שהיה צריך ללכת למערכת החינוך, שלא ברור עוד איך היא פותחת את השנה הקרובה. אז אנחנו צריכים לתת יד למהלך שהוא מהלך מיותר, בזבזני, שכל-כולו נובע מגחמות של בן אדם אחד בלבד. כנסת נכבדה, אני קורא להתנגד להצעת החוק הזאת. או שהממשלה הזאת יודעת להעביר תקציב, ואם היא לא יודעת להעביר תקציב, שתתפזר ותחליף אותה ממשלה טובה יותר. לך תקים ממשלה עם המשותפת. תודה רבה לחבר הכנסת גולן. חבר הכנסת האוזר, אתה מבקש להשיב? אתה יכול גם משם. אתה מוותר.

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אני ממתין לחבר הכנסת גולן כדי שהוא יגיע למקומו. נא לשבת כל אחד במקומו. חבר הכנסת גולן הגיע. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה הטרומית על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, התפזרות בשל אי-קבלת חוק התקציב) (הוראת שעה). הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, התפזרות בשל אי-קבלת חוק התקציב) (הוראת שעה)

55 בעד, בצירוף, חבר הכנסת חסיד, לצרף? חבר הכנסת ברקת, לצרף אתכם בעד, אני מבין. אם כך, 57 בעד, 40 נגד, נמנע אחד. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה הטרומית ותועבר לוועדת הכספים להמשך דיון להכנה לקריאה הראשונה. מכאן אנחנו, חבר הכנסת חסיד, אתה מצביע נגד? אני פשוט לא שומע. אם זה בעד ככה, אם זה נגד, ככה. מה אתה מצביע?

אני מתקן את ההצבעה והתוצאות הן כדלקמן: 56 בעד, 41 נגד, נמנע אחד, אבל זה לא משנה את העובדה שההצעה התקבלה בקריאה הטרומית, ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה הראשונה. מכאן אני עובר להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה), של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת לפיד,

השר אלקין, השר שטייניץ וחבר הכנסת גינזבורג, נא לשבת בבקשה. השר אלקין, נא לשבת. תודה. אדוני יושב-ראש האופוזיציה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אם אתם רוצים להבין למה הצעת החוק הזאת חיונית, תעשו דבר אחד, לכו תקראו את המכתב שנתניהו שלח אתמול למנדלבליט. תקראו את הטקסט, לא את הכותרות. הבן אדם הולך ומתחרפן לנגד עינינו. ראש מדינה לא שולח מכתב כזה ליועץ המשפטי לממשלה בגלל ציוץ בטוויטר מלפני שנה וחצי. מי שאחראי לביטחון ולכלכלה של מדינה שלמה לא מתעסק בסוג כזה של דברים. אנחנו באירוע שהופך להיות מוזר יותר ויותר. הצעת החוק הזאת, שנכתבה במקור יחד עם בני גנץ וגבי אשכנזי שכרגע נמלט מהמליאה, לא נועדה להטריד ולא נועדה להטריל. היא נועדה לוודא שראש ממשלת ישראל עוסק בניהולה של מדינת ישראל, וזה לא מה שקורה כרגע.

אנחנו בעיצומו של המשבר הבריאותי והכלכלי הגדול ביותר בתולדות המדינה, והראש של ראש הממשלה במקום אחר. הוא לא איתנו. אתה דיקטטור, ואתה לא תהיה, התוצאות בהתאם. אי-אפשר לנהל את המשבר הזה גרוע יותר ממה שהוא מנהל אותו. אין דרך, פשוט קריסה. הוא עומד בטלוויזיה ומדבר, אתה בודק אחר כך את הנתונים, אין קשר. האיש חי בעולם וירטואלי, שבו מכל העולם מתקשרים אליו ומעריצים אותו. אנחנו חיים בעולם האמיתי, ובעולם האמיתי יש נתונים ומדדים וביצועים. הפעם יש לנו למה להשוות. ישראל בדרך כלל היא מקרה ייחודי, הפעם לא. הווירוס אותו וירוס בכל מקום, הכלכלה אותה כלכלה בכל מקום, ההבדלים בין מדינה למדינה מושפעים מפקטור אחד, מנתון אחד: מה עושה השלטון, מה עושה ראש הממשלה. כל הדיבורים לא יעזרו, כל השיווק העצמי האין-סופי לא יעזור. יש נתונים, יש למה להשוות. לפי כל המדדים, בהשוואה בין-לאומית נתניהו עושה עבודה איומה. הוא נכשל לגמרי. ראש ממשלת ניו זילנד, בת 40, עם תינוקת בבית, עשתה עבודה הרבה יותר טובה ממנו, גם בבריאות, גם בכלכלה. יש נתונים, אי-אפשר לזייף אותם. מיצוטאקיס ביוון, מקרון בצרפת, אנגלה מרקל, שתכננה לפרוש למרות שהיא צעירה יותר מנתניהו בחמש שנים, כולם עשו עבודה הרבה יותר טובה ממנו.

הורידו את התחלואה, הורידו את האבטלה, החזירו את המשק לפעילות. הנתונים לא משקרים. יש כאלה שהצליחו, יש כאלה שנכשלו. נתניהו נכשל, לא קרא נכון את המפה, לא עשה את הצעדים הדרושים. הוא לא מרוכז, הראש שלו בדברים אחרים. כי המנהיגים האלה עשו דבר אחד, הם הלכו לעבוד בזה. בנו צוותים קטנים ויעילים, נתניהו בנה ממשלה של 36 שרים ו-16 סגני שרים מנותקים לגמרי. מנהיגי העולם נתנו את הבמה לאנשי המקצוע, לרופאים, לכלכלנים, יש לך מושג, הוא עשה מסיבות עיתונאים וסיפר לכולם כמה הוא נפלא. הם איחדו את האזרחים שלהם סביב מטרה משותפת, הוא לא מפסיק להאשים ולהסית ולהתבכיין ולהתקרבן. 30,000 עסקים כבר נסגרו, האבטלה בישראל, פי שלושה מאשר באירופה, אין תקציב, משרדים ממשלתיים לא מתפקדים. נתניהו מספר סיפורים בטלוויזיה איך הוא הציל את הכלכלה ב-2003. אחינו, זה היה לפני 17 שנה. עוד לא היו סמארטפונים, סדאם חוסיין עוד היה בשלטון. אנחנו חיים פה ועכשיו. ופה ועכשיו, ומה עם, נכשלת לגמרי. הרסת

הוצאת כמויות מטורפות של כסף, שזה דווקא בסדר, זה מה שעושים במשבר כזה, אבל לא התנעת את הכלכלה. הכסף לא הולך למקומות הנכונים, לא נבנתה תוכנית עבודה מסודרת, אין תיאום בין הגופים השונים, אין יד מכוונת מלמעלה. הישראלים בסדר,

ליד הבית של אימא שלי סגרו את חנות הצעצועים. 70 שנה היא הייתה שם, משנות השלושים. אני זוכר אותה מילדות. משה ונמרה, ככה קוראים לה. נמרה זיתוני הייתה באה כל בוקר מוקדם לתת אוכל לציפורים. ביום האחרון של החנות הם שמו שלט: מכירת חיסול, סוגרים בגלל הקורונה. אז כל השכנים התארגנו והלכו לחנות וקנו את כל המלאי, שיהיה לבעלים עם מה ללכת הביתה. זה הסיפור הישראלי האמיתי היום. אנשים מאבדים את העבודה, מאבדים את מפעל החיים. זה הדבר היחיד שחשוב, בזה צריך לטפל. ובזה אפשר לטפל. יש תוכניות עבודה, יש פתרונות, רק אין לנו ממשלה. העסק לא מתפקד. נתניהו לא מתפקד. מתעסק בכל מה שלא חשוב עכשיו. מתעסק במנדלבליט, מתעסק בתקשורת, מתעסק במפגינים, בעיקר מתעסק במשפט שלו. כשאתה עומד למשפט על תיקים פליליים חמורים, זה הדבר היחיד שמעניין אותך, לא ללכת לכלא. זה מטריף את הדעת. אתה שוכב ער בלילות ומדמיין שאתה נעול בתא בכלא. אין דבר שלא תעשה כדי שזה לא יקרה, אין דבר שלא תגיד. אפשר להבין את זה. רק אי-אפשר לחיות עם התוצאות. כי התוצאה היא שאנחנו במשבר אחד והוא במשבר אחר. אנחנו בפרנסה ובבריאות, והוא עסוק בעורכי דין ובניסיון לפרק את המערכת המשפטית. במקום שהקורונה תהיה האויב שלו, הפרקליטות ובית המשפט והתקשורת הם האויב שלו. וגם אנחנו האויב שלו, הבניין הזה, מימין ומשמאל. הוא זה שהשחית את המערכת הפוליטית. הוא זה שמכר למערכת הפוליטית את התזה שכולם מושחתים וכולם מקולקלים, הוא זה שהעם בחר בו להיות ראש ממשלה.

כך הוא בנה את הממשלה הזאת, עם אנשים שחושבים שאין ברירה, שמאמינים שאי-אפשר לנצח את השחיתות אז עדיף לשתף איתה פעולה. זה מה שקרה לכחול לבן. בגלל זה זה כל כך עצוב. נתניהו צריך ללכת הביתה, כי בניגוד למה שנדמה לו אזרחי ישראל לא עובדים אצלו, הוא עובד אצלם. זה מה שנקרא "עובדי מדינה", בגלל זה זה נקרא "עובדי מדינה" אתה יודע מה,

כי אנחנו עובדים אצל אזרחי המדינה. הם הבוסים שלו, והבוסים שלו לא מרוצים. אתם יודעים למה המפגינים עומדים מחוץ לבית בבלפור? לא כי אני שלחתי אותם, לא כי הם שמאלנים. הם עומדים שם כי שם הבעיה. הפרנסה שלהם נהרסה בגלל ניהול כושל, אז הם הלכו לבית שבו גר המנהל. הפרנסה של ירון זליכה?

הם הלכו לבלפור כדי להזכיר לו שזה לא הבית שלו, זה הבית שלהם. זו לא המדינה שלו, זו המדינה שלהם.

מסיתים ומדיחים. בנימין נתניהו עומד למשפט. זה לא משמח אף אחד, אבל איש אינו עומד מעל החוק. הסיבה שהחוק מאפשר לו לעמוד למשפט בעודו ראש ממשלה

המחוקק לא העלה בדעתו שזה עלול לקרות. האנשים שישבו בבית הזה לפנינו לא העלו בדעתם שמישהו יישפט על עבירות פליליות חמורות ויתעקש להתבצר בבית ראש הממשלה. הם הניחו שכבודו יחייב אותו להתפטר. שהאחריות הלאומית תגרום לו להגיד: בנסיבות כאלה כמובן שאני לא יכול לנהל את המדינה. נתניהו לא עשה את זה. אין כבוד, אין אחריות, הוא כבר לא באמת מנהל את המדינה. אף אחד מאיתנו לא חשוב יותר ממדינת ישראל. אנחנו צריכים ראש ממשלה שיוציא אותנו מהמשבר, לא ראש ממשלה שמטביע אותנו עמוק יותר בתוכו. אני קורא לכנסת ישראל לאשר את הצעת החוק.

חבר הכנסת לפיד, אני רק רוצה שאלה אחת לשאול אותך. אני הקשבתי רוב קשב לדברים. אפשר, אתה יודע, להתווכח על התזה, אבל נדמה לי שעולה בבירור, אלא אם כן תתקן אותי, שהחוק הוא פרסונלי והוא רטרואקטיבי. שני הדברים האלה עלו מהנאום שלך באופן חד וברור. הוא כולו עסק באדם אחד, לא בחוק באופן רחב, והוא כולו נגע לשינוי מצב באופן רטרואקטיבי. אדוני היושב-ראש, שני דברים יש לי לענות לך על שאלתך.

זה שאם אינני טועה המיקרופון והכיסא הזה לא נועדו לקריאות ביניים. לא, אני שואל. אני לא מבקר את זה, אני שואל שאלה שאני חושב שהיא ראויה לתשובה. הדבר השני הוא שכל מה שאמרתי פה חל ויחול, היות שחוקים הם לתמיד, חל ויחול על כל ראש ממשלה ישראלי שיש לו שלושה כתבי אישום פליליים חמורים, מפני שהמוסר, הצדק וההיגיון התפעולי לא מאפשרים לראש ממשלה עם תיקים פליליים חמורים להמשיך להיות ראש ממשלה. זה לא חל על בן אדם אחד, זה חל על כל מי שיהיה ראש ממשלה שיהיו לו תיקים פליליים חמורים. ובוא נתפלל, אתה ואני יחד, שלא יהיו מקרים כאלה. האם עניתי לשאלתו של אדוני? אני מוכרח לומר שאותי זה לא ממש שכנע, אבל אתה יודע, הציבור ישפוט. תודה רבה.

בשביל זה אנחנו עובדיו. תודה רבה. אבל זה פרסונלי.

ראש הממשלה הגיע. בשם הממשלה ישיב ראש הממשלה בנימין נתניהו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני הכול אני מבקש למסור רפואה שלמה לשר הביטחון בני גנץ, שעבר עכשיו בהצלחה, נמסרנו, ניתוח בגבו.

בשם כולנו אני מאחל לבני החלמה מהירה ובריאות איתנה. אני עכשיו מגיע לכנסת מהמפעל גילרו.

למוצרי מזון בבית שמש.

ופלים של גלידות. המפעל הזה, שמבוסס על ידע ישראלי, מייצא ל-50 מדינות, אז אתם מבינים שהם יודעים משהו. הוא אמר לי את הדבר הבא, אבי גלברד: אנחנו קיבלנו מכם עזרה בלתי רגילה: פטור מארנונה, ועכשיו אנחנו עומדים לקבל תמריץ של 100,000 שקל. אני בתעסוקה מלאה. הבאתי עכשיו עוד שמונה עובדים, ואני אגייס עוד עובדים.

900,000. שר האוצר ואני עובדים בלי סוף, בלי הפסקה על שתי המשימות המרכזיות שלנו: הבריאות והכלכלה. וכמובן, במקביל איננו מסיחים את דעתנו אפילו לרגע אחד מאתגרי הביטחון. מי שפוגע בנו יספוג, וכבר סופג, מנה אחת אפיים. אנחנו פועלים לשמור על הביטחון, על החיים, על הבריאות ועל הפרנסה של אזרחי ישראל, שלך.

רק שלך. תן לנו לשמוע, אבל דווקא כאן בכנסת, אין מה לשמוע, היכל הדמוקרטיה הישראלית,

חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת כסיף, חשבתי שבדמוקרטיה לכל אחד מותר לומר את אשר על ליבו. מה פתאום.

תכבד גם את זכותו של ראש הממשלה. אני לא מכבד שקרנים, אני לא מכבד שקרנים. חבר הכנסת כסיף,

תכבד גם את זכותו של ראש הממשלה. אבל דווקא כאן בכנסת, במה שאמור לייצג,

היכל הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו עדים היום לעוד פרק מאוס במסכת בלתי נגמרת מצד מי שרוממות הדמוקרטיה בגרונם וחרב לעריפת הדמוקרטיה בידם. זה רק אתה.

אני עומד פה כראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת לוי, תודה רבה. חבר הכנסת להב הרצנו, דיבר קודם חבר הכנסת לפיד, לא הפריעו לו, נתנו לו לומר את דבריו. כי זה השמאל, לא יודע להקשיב.

ראש הממשלה לא צריך עזרה. דווקא מוכן לקבל עזרה, אדוני היושב-ראש. אם לא הפריעו ללפיד לא יפריעו גם לראש הממשלה. ואנא, דאג לזה. הפריעו,

אני עומד פה כראש ממשלת ישראל בתוקף בחירת העם, בזכות רצון העם. אין לך רוב, חברת הכנסת זנדברג, מספיק. מספיק. אין לך רוב. חברת הכנסת גולן, אני מבקש ממך לשבת.

חבר הכנסת הורוביץ, תודה רבה. תאפשרו לו לדבר. אני באמת מתפלא עליכם.

יש לאדם זכות לומר שני משפטים רצוף. למה אתה מתפלא? כל הזמן מפריעים לו, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת פלוסקוב, תודה רבה. ציבור עצום, חסר תקדים בגודלו, נתן בי את אמונו בבחירות האחרונות. שקר וכזב, שקר וכזב. חבר הכנסת כסיף, מספיק. שלוש מערכות בחירות, חבר הכנסת סעדי. באיזה ביטחון אתה אומר? חבר הכנסת סעדי, תודה. עוד ביטחון כזה וגמרנו.

חברת הכנסת זנדברג. השר אוחנה, תודה.

הכנסת זנדברג, מספיק.

חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את לא שומעת אפילו. תשבי ואל תקומי. חבר הכנסת אופיר כץ, שב, בבקשה.

יש פה ויכוח, אדוני היושב-ראש. מספיק, מספיק. חבר הכנסת סובה, תודה לך. גם אתה כבר הוזכרת. הכול בסדר. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. אני אגיד את זה עוד פעם, ולא תוכלו לעצור את האמת: ציבור עצום הצביע בפתק, למעלה ממיליון אזרחים הצביעו בפתק שעליו היה כתוב: הליכוד בראשות בנימין נתניהו. לראשות הממשלה, אגב. לראשות הממשלה, נכון. כך נכתב בפתק ההצבעה. והליכוד בראשותי קיבל יותר קולות מכל מפלגה אחרת בתולדות ישראל. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. תנו לו. מכובדיי חברי האופוזיציה, זה המסר שאתם רוצים להעביר, שסותמים פיות, שלא מאפשרים לבן אדם לדבר?

חבר הכנסת אבו שחאדה, מספיק.

אי-אפשר לנאום מעל הדוכן הזה על דמוקרטיה, וכשעומד ראש ממשלה לא לתת לו להגיד משפט. אז שלא ישקר, משקר? גמרנו. גמרנו. תם פרק קריאות הביניים. תאפשרו לו להשלים את דבריו. זה בדיוק החוק שלהם, לסתום פיות. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. הינה באים יאיר לפיד ואיימן עודה, והם רוצים לפגוע ברצון העם, כפי שקורה במשטרים רודניים. הרי הצעת החוק הזאת, הצעת החוק הפרסונלית הזאת, היא עיוות מוחלט של הדמוקרטיה. מספיק עם הקריאות האלה, חברת הכנסת שטרית, מספיק כבר. מספיק. מספיק.

את מפריעה לראש הממשלה.

איפה מעבירים חוקים כאלה? אני רוצה לשאול אתכם: איפה מעבירים חוקים כאלה לסיכול מועמדות? לסיכול ממוקד של נבחרי ציבור? חבר הכנסת לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת לוי. חבר הכנסת לוי, מספיק כבר. חבר הכנסת להב הרצנו, מספיק. גם לראש ממשלת ישראל מותר לדבר בכנסת, מספיק כבר. מה אתה חושב, חבר הכנסת לוי, שתוכל להסתיר את העובדה, שהמקום היחיד בעולם שבו מעבירים חוקים כאלה לסיכול מועמדים או נבחרי ציבור הוא בדיקטטורות החשוכות ביותר? זה קורה במדינות כמו איראן וצפון קוריאה. באיראן. חבר הכנסת לוי, זה בשבילך. באיראן. בשבילי, באיראן יכולה מועצת שומרי החוקה, שמעתם? מועצת שומרי החוקה,

לפסול כל מועמד, והם עושים זאת בשקיקה, בשיטתיות. בכל פעם שיש מועמד שיכול לסכן את שלטון האייתוללות, מורידים אותו, ואז יש בחירות דמוקרטיות למופת, רק שניקו את הרשימה מאלה שיכולים באמת לייצג את שלטון הרוב, או את רצון הרוב. זאת הדמוקרטיה האיראנית. פה זה לא איראן, לאיראן. מצד שני, אני רוצה לדבר על דמוקרטיה שהתמוטטה, רפובליקת ויימאר, שהתמוטטה בשנות השלושים, אתה אמרת, וכשהיא קמה מחדש, אחרי הרודנות הנוראה ביותר, חבר הכנסת כסיף, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

תקרא לסדר גם בפעם השנייה, זה חשוב. זה לא יעזור להם, אני רוצה להגיד את האמת פה. כשהרפובליקה הזאת, שחוסלה, קמה מחדש, היא אמרה: אנחנו חייבים להגן על הזכות הבסיסית בדמוקרטיה, שהיא לא רק הזכות לבחור, היא הזכות להיבחר, ולכן בגרמניה, שהיא דמוקרטיה למופת, אי-אפשר אפילו לחקור חבר פרלמנט.

אי-אפשר להביא, צריך להביא את המליאה, ולקבל אישור לחקור חבר פרלמנט.

מפני שהם מבינים שם, כמו בדמוקרטיות רבות, שבעלי עניין, כולל בעלי תפקידים, עלולים לנסות לחולל הפיכה שלטונית באמצעים פסולים: בהאשמות משפטיות, בהמצאת תיקים, בהדחת עדים, בסילוק שרירותי של פוליטיקאים יריבים. אז אצלנו יש מי שרוצים לעבור מתפירת תיקים לתפירת חוקים. תתביישו לכם. תתבייש אתה. יאיר לפיד, רק אתה יכול להגיד, יאיר לפיד, 1,000 מסכות לא יצליחו לכסות את הדיקטטורה שלך. אתה והשותף שלך, איימן עודה, לא יכולים לנצח אותנו בקלפי, אז ביד אחת אתם מארגנים ומעודדים הפגנות שמאל, וביד השנייה אתם מביאים חוק איראני לכנסת, בושה איך שאתה מדבר.

על חזקת, עוד לא דיברנו על דבר אחר. הבאתי, על חזקת האשמה.

לא, משהו יותר טוב.

עוד לא דיברנו,

אתה לא תוכל לקבל ממני מחמאות כל פעם, אתה צריך לעבוד יותר קשה בשביל זה. אלי,

תתבייש לך. קיפי, קיפי, קיפי. בושה, תתבייש. חברי הכנסת, תודה רבה. אתם צריכים לעזור לו, זה לא נראה טוב שאתם לא עוזרים לו, תודה רבה. תודה רבה, נא לשבת. סגן השר מולא, נא לשבת. סגן השר מולא, תודה רבה. חבר הכנסת אבידר, הכול בסדר, שמך נזכר.

יושב-ראש הכנסת, כשהוא עשה ככה, הוא התכוון לקיפי,

השרה רגב, תודה רבה, נא לשבת.

התכוונת לעצמך, אה, קיפי? זה ככה, קיפי, קיפי.

הממשלה,

תתבייש.

יאיר לפיד, אני מצטט מידיעה בעיתון הארץ ב-6 במאי 2004 שבה מצוטט שר המשפטים אז באומרו: "הצעת החוק הזו היא אנטי-דמוקרטית בעליל ומסכנת את שלטון החוק בישראל,

והיא נועדה לנצל קוניוקטורה פוליטית רגעית".

בדקתי בדברי הכנסת, והציטוט המדויק הוא: זהו "חוק אנטי-דמוקרטי באופן קיצוני ביותר, מתאים רק למפלגות שמאל וימין מן הסוג הדיקטטורי"

לא הייתי הראשון לומר זאת על הצעת החוק שלך, יאיר לפיד. מי שאמר את זה ראשון זה אביך, זיכרונו לברכה, שר המשפטים דאז טומי לפיד. מכל האנשים דווקא אתה צריך להביא ולקדם את החוק הרודני הזה? הינה מה שעוד אמר. אמר טומי לפיד: אתה לא רוצה להפקיר בידי היועץ המשפטי לממשלה "את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיטורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה". איך אתה עושה דבר כזה? בית המשפט, לא היועץ, בית המשפט. חבר הכנסת לוי, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית, נא לצאת. חבל, חבל שאתה מאלץ אותי, נא לצאת. אז תמתין לבית המשפט,

אתה בעצמך לא מבין מה אתה אומר. נא לצאת, חבר הכנסת לוי. נא לצאת, חבר הכנסת לוי. תודה רבה. חבר הכנסת לוי, נא לצאת. תודה רבה, נא לצאת. (חבר הכנסת מיקי לוי יוצא מאולם המליאה.)

ועוד לא דיברתי, יאיר לפיד, על חזקת החפות, שאתה והגייסות שלך בתקשורת דורסים בוקר וערב. ההתנשאות שלכם על בוחרי הימין, על מצביעי הליכוד, היא בלתי נסלחת. אצלך הכול פייק. בפעם שעברה הסברת לנו שראש ממשלה לא צריך לדעת הכול על הכול, אבל אני אומר לך שהוא צריך לדעת הרבה על הרבה. ואתה יודע מעט על כמעט על לא כלום. ואתה כל הזמן מתחזה. השרה רגב, באמת, מה זה? כל הזמן אתה מתחזה. אתה מתחזה, אתה הכי טוב,

אתה מתחזה להיות, חבר הכנסת להב הרצנו, די, מספיק. מספיק. חברים, לא להפריע לראש הממשלה, זה מעניין. אתה כל הזמן מתחזה, בלי תעודת בגרות, בלי תואר ראשון, ניסית להשיג פייק דוקטורט. נסוגות מזה כשנחשפת,

ואתה מתחזה גם להיות דמוקרטור, אבל אתה דמוקטטור, עם חוקה שכתבת לעצמך, עם חברי מפלגה שרק אתה בוחר, עם מינוי קבע בראש יש עתיד עד קץ כל הדורות. אתה פייק דמוקרטיה, ד"ר לפיד ומיסטר דיקטטורה. האחרונה במפלגה שלך שהעזה לומר לך את האמת, חברת הכנסת עדי קול, סולקה מהמפלגה. הדמוקטטור הגדול. ואצלנו בליכוד, אני יכול להגיד לך, אצלנו בליכוד יש דמוקרטיה אמיתית. אנשים אומרים את דעתם, חולקים על דעתם ואחר כך הולכים להצבעה אמיתית, עם רבבות, עשרות אלפי מצביעים. לפעמים למעלה מ-100,000 איש. אז אני רוצה, חבר הכנסת להב הרצנו, מה עובר עליך?

שירות ליו"ר האופוזיציה, אני רוצה לתת לך שיעור קטן בהיסטוריה של הדמוקרטיה ובהתפתחות של ההשקפה המעוותת שאביך כל כך הוקיע ואתה מנסה לקדם. דמוקרטיה היא החופש לבחור ולהיבחר, דמוקרטיה היא בחירת הרוב, דמוקרטיה היא הכרעת הרוב, דמוקרטיה היא איזונים ובלמים בין שלוש הרשויות, דמוקרטיה היא הגנה על חזקת החפות, ולכן כמעט בכל המדינות בעולם, פתיחת חקירה או אפילו הגשת כתב אישום אינם מהווים עילה מחייבת לא לסיום כהונתו, לא להשעייתו וגם לא לצמצום סמכויותיו של ראש הממשלה. כך קורה בבריטניה, כך קורה בקנדה, ביוון, ערש הדמוקרטיה, באיטליה, בגרמניה. מה שאתה מנסה לעשות כרגע, זה להשחית, להשחית את הדמוקרטיה. ואני אגיד לך מאיפה זה בא, אתה נשען על יסודות מסוימים, שאני רוצה לנסות להבהיר אותם, כן? אדוני מדבר יותר מעשר דקות, זה הכול התחיל, אנחנו מוכנים, אבל לא יותר מזה. לעומת התעמולה האין-סופית של שעות שידור, שבועות שידור, חודשי שידור ושנות שידור. אולי גם אתה תלמד משהו בעשר דקות הללו.

אתה לא אפשרת לו לומר משפט אחד שלם. כמה חוצפה יכולה להיות, חבר הכנסת אבידר?

חוצפה, כמה חוצפה?

משפט אחד שלם. יש 12 דקות לדבר שישמעו אותו. יותר מעשר דקות הוא מדבר. חבר הכנסת אבידר, הוא לא מצליח לומר משפט אחד שלם בלי הפרעות, כאילו שלא היית כאן. אם הוא רוצה, תעשה לו, תודה לך, שב, שמענו.

מדהים לראות כמה לפיד מלחיץ אותך, ביבי. חבר הכנסת להב הרצנו, מה אתה רוצה, שאני אוציא אותך? מה, הינה, הוכחת.

אני מודיע: חבר הכנסת לפיד, במקום הראשון בקריאת קריאות ביניים בסיעתך, חבר כנסת להב הרצנו. הודעתי. עכשיו זה ייפסק? מספיק כבר. אל תכעסו עליי, חברי הסיעה האחרים. הוא מדבר שקר, אני אגיב לו. חבר הכנסת להב הרצנו, הוא יאמר מה שהוא רוצה. זכותו לדבר.

יש דבר כזה, יש דבר מדהים כזה: חופש הביטוי. אדם יכול לעמוד ולומר מה שהוא חושב גם אם אתה חושב אחרת, ואתה לא תפריע לו. לא תפריע לו. אתה תשמע אותו ותיתן לו לומר את דברו. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, תודה. תודה, חבר הכנסת כסיף, גם אתה.

נותן לנו פה הרצאות. תאפשר לאדם את חופש הביטוי האלמנטרי לומר את מה שהוא חושב, גם אם זה שונה ממה שאתה חושב. לא שונה. שקר.

תחשוב על זה מה שאתה רוצה. זכותו לדבר.

לא הפעלת שעון. כמובן, השיעור בדמוקרטיה נגמר. עכשיו תאפשרו לראש הממשלה לומר את דברו. אדוני,

תודה רבה. חבר הכנסת אבידר, שמעתי. אדוני ראש הממשלה, בבקשה.

תפעיל עכשיו, אדוני ראש הממשלה, בבקשה. העיוות של המושג של הדמוקרטיה שאנחנו שומעים כאן היום,

ביום מר לפני 2,500 שנה באתונה. אדם מאוד מוכשר, בן 28, ראה את המורה האהוב שלו נידון למוות על ידי האספה האתונאית. היום אנחנו יודעים, אם בוחנים את המקורות, שהאתונאים עשו הכול כדי למנוע מסוקרטס לשתות את כוס הרעל, אבל הוא רצה לשתות, והוא שתה. הוא מתריס פר אקסלנס, אולי המתריס הגדול ביותר בהיסטוריה, והוא ידע שהוא יזכה לאלמותיות אם הוא ישתה את הרעל. אבל עבור אפלטון תלמידו זה היה אסון בלתי נתפס, והוא אמר את הדבר הבא: אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שהשלטון יהיה בידי האספסוף? אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שהם יכריעו את גורל המדינה?

אנחנו צריכים שיטת שלטון אחרת. ושיטת השלטון האחרת היא שיטה שהמלך יהיה הפילוסוף, הפילוסוף יהיה מלך. ומי הפילוסוף, כמובן? אתם יודעים: אפלטון. אבל הרי הוא לא יכול למשול לבד, ולכן הוא ימנה 300, אני אגיד את המילה באנגלית, Guardians, או בעברית: 300 שומרי סף. ומה יקרה אחרי שיעברו אלה מן העולם? הם ימנו לפני כן עוד 300 שומרי סף. והשיטה הזאת, האפלטונית, בזמן החדש היא הייתה המרשם לדיקטטורות הנוראות ביותר, לפוליטביורו הנורא ביותר, שבעצם עשק, רמס, דרס כל הרעיון של דמוקרטיה, גם דמוקרטיה לא שלמה ופגומה כמו הדמוקרטיה האתונאית. הרעיון הזה, הרעיון האפלטוני הזה, המודל האפלטוני הזה, חי במשך ימי הביניים וחוסל סופית עם עליית תנועת ההשכלה והדמוקרטיה המודרנית. ומה שאמרו שם מניחי היסודות של הדמוקרטיה המודרנית הוא שלא המלך הפילוסוף, אני יכול להציע לך, לא האנשים המורמים מעם הם השולטים. אמרו את זה אנשים שבאמת היו מורמים מעם. אמרו את זה אלכסנדר המילטון וג'ורג' וושינגטון ותומס ג'פרסון ואחרים, וולטר. ואמרו את זה מדיסון,

אמרו את זה: זה לא חשוב כמה אנחנו מוסריים, נעלים, משכילים ומוצלחים, לא אנחנו קובעים מי ימשול. העם קובע מי ימשול, העם והעם בלבד. העם קובע את החוקים, והעם ישנה את החוקים, והעם קובע גם את השופטים והעם גם ישנה את השופטים.

ויהיו איזון ובלמים, איזונים ובלמים בין שלוש הרשויות הללו. זה הרעיון המרכזי, הרעיון המרכזי של הדמוקרטיה. לא נותנים את הכוח בידי שומרי הסף, נותנים את הכוח בידי הפרלמנט, שמאוזן על ידי בית המשפט ועל ידי הממשלה. כל אחד מאזן את השני, כל אחד תוחם את סמכויותיו של השני והשלישי. זאת הדמוקרטיה. מה אתם אומרים פה? אתם אומרים פה, בניגוד למה שאמר אביך, אתם אומרים פה: לא, מי שיקבע מי ימשול זה לא העם, לא בבחירות חופשיות, אנחנו יכולים לעשות הפיכה שלטונית, משום שאם מחליטים להעמיד מישהו לדין, לא על עבירות בחוקים קיימים, אפשר להמציא חוקים, חוקים חדשים שלא היו בספר החוקים של אף דמוקרטיה, אדוני ראש הממשלה, אתה הצבעת בעד החוק, זה בסדר.

זה לא בסדר. ואני מציע לך, חבר הכנסת לפיד, אני מציע לך, טול קורה מבין עיניך. חבר הכנסת סובה, תודה רבה.

יבגני סובה, לא שומעים אפילו מה אתה אומר. אדוני היושב-ראש אותו חוק, מיותר לגמרי. תאמין, אבידר צועק מספיק חזק, עוד שומעים. לא שומעים אותך. אז בשביל מה להתאמץ?

אז אני אחזור על עצמי, לא צריך. תודה רבה. חבר הכנסת סובה, תודה רבה. חבר הכנסת סובה, הכול בסדר. תודה.

חבר הכנסת אבידר, אני הזכרתי אותך כבר ארבע פעמים. הכול בסדר. תודה רבה. ד"ר לפיד, אני מציע לך, טול קורה מבין עיניך.

לפעול לחיסול הדמוקרטיה. תלמד משהו מאביך. אתה פייק דמוקרט. הוא היה דמוקרט אמיתי,

ואני הולך בדרכו. תודה. חבר הכנסת לפיד רשאי להשיב, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, רואים את הזיעה עד הנה,

רואים את הזיעה. אני אגיד לך משהו. בשבוע שעבר עלית הנה לדבר על אבא שלך והיום עלית לדבר על אבא שלי. אז אם אתה כבר רוצה לדבר על אבא שלי,

נהוג לומר "זכרו לברכה" כשמדברים על מישהו שנפטר. אז אני אגיד לך משהו על אבא שלי, לאור דבריך הנכוחים: זה היה חוק אחר. כל הציטוט שציטטת עכשיו היה על חוק אחר. מה לעשות,

מי מכין לך את התחקיר, והיות ששום דבר סביבך לא עובד, אז גם זה לא עובד. זה לא על אותו חוק. החוק שבו מדובר היום, למקרה שלא עדכנו אותך, אומר שאדם עם כתבי אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה במדינת ישראל. אתה אמור להכיר אותו. ב-2008 הצבעת בעדו. החוק הזה עלה פה במליאה ב-2008, הצעת חוק של אופיר פינס, ואתה הצבעת בעדו.

חשבת אז שזה החוק הנכון. ויותר מזה, אדוני ראש הממשלה, גם כשעלית הנה לדבר על אביך, זכרו לברכה, לא דייקת. כי אני בדקתי את הכתבה המקורית ב-Time Magazine, שבה דיברת על אבא שלך. אתה לא אמרת שהוא נתן לך הצעה אחת: לרכוש השכלה, אלא שהוא נתן לך שלוש הצעות: ההצעה הראשונה הייתה, ציטוט של אביך, זכרו לברכה: אל תיגע בכסף, Do not touch the money. אם היית מקשיב לו, לא היית היום עומד למשפט בשלושה תיקים פליליים חמורים. חבל שלא הקשבת לאביך בתשומת לב, אדוני ראש הממשלה. ואני רוצה לסכם את הדיון הזה לא בדברים שלי, אלא בדברים שלך, כי כל הנאום המרומם הזה שלך על הדמוקרטיה נעלם ולא היה כשלא היה מדובר בך. כשלא היה מדובר בך, אתה עמדת פה על הדוכן, כשאולמרט עמד לחקירה, ואמרת: "מדובר על ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות ואין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורלי גורליים במדינת ישראל. קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי, לא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על פי האינטרס הלאומי". ממש חזית את הנולד. כשאתה תצא מפה, אדוני ראש הממשלה, תחכה לך השיירה המפוארת של המכוניות. כל אחד מהנהגים שבה, אם היה לו כתב אישום פלילי, לא יכול להיות נהג. רופאים לא יכולים להיות רופאים בבתי חולים אם יש להם כתבי אישום פליליים חמורים. מנהל בית הספר לא יכול מנהל בית ספר אם יש לו כתבי אישום פליליים חמורים. ואתה לא יכול לנהל מדינה כי יש לך כתבי אישום פליליים חמורים, ואתה פוחד ללכת לבית סוהר. וכולם רואים את הזיעה על המצח, כי אתה יודע ופוחד שתגמור בכלא. חברות וחברי הכנסת, תודה. תודה, ראש הממשלה. ראש הממשלה, אנא, אי-אפשר, אין הליך של להשיב. ראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, על פי התקנון אין אפשרות להשיב כרגע. תוכל למסור הודעה אישית אחרי ההצבעה, אם תרצה. תוכל בהודעה אישית אחרי ההצבעה, אם תרצה. חברות וחברי הכנסת,

מי שרוצה להצביע, מתבקש לעלות עכשיו למעלה.

שמי. הוגשה בקשה להצבעה שמית על ידי 20 חברי כנסת מהאופוזיציה, ולפיכך אנחנו נעבור להצבעה שמית. מזכירת הכנסת, בבקשה.

משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דוד ביטן,

רם בן ברק,

נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

קרן ברק,

ניר ברקת, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד עוזי דיין,

אבי דיכטר,

צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד עמית הלוי,

צחי הנגבי, נגד יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וונש, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, נגד תמר זנדברג,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אליהו חסיד,

בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן,

היבה יזבק,

עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, בעד אלי כהן,

יצחק כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח,

עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

אוסנת הילה מארק,

פטין מולא,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי, נגד יעקב מרגי,

משולם נהרי, נגד אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד סונדוס סאלח,

יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

ג'אבר עסאקלה, בעד עודד פורר,

יצחק פינדרוס, נגד טלי פלוסקוב, נגד אורלי פרומן, אינה נוכחת

אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת

אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש,

אריאל קלנר, נגד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, נגד עידן רול,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, בעד יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, בעד הילה שי וזאן, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן,

עפר שלח,

אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכירה, אנא קראי שוב בשמות חברי הכנסת שלא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח מיכל וונש, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח עומר ינקלביץ' אינה נוכחת מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת תהלה פרידמן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת הילה שי וזאן, אינה נוכחת איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת חברות וחברי הכנסת, האם נמצא במליאה מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע, ומעוניין להצביע? אם כן, אין כזה. אם כך, ההצבעה הסתיימה. המזכירה, אנא ספרי את הקולות. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אלה תוצאות ההצבעה:

37, נגד, 53, אין נמנעים.

הצעת חוק-יסוד:

ממשלה) לא התקבלה בקריאה הטרומית, וירדה מסדר-היום. ראש הממשלה ביקש למסור הודעה אישית. אני רק רוצה להבהיר: מאחר, חבר הכנסת לפיד, שבדברים שלך התייחסת לדברים לגופו של אדם, אז ראש הממשלה יכול, כמובן, למסור הודעה אישית. אם הוא יתייחס לגופו של אדם כלשהו אחר, אותו אדם יוכל לעשות כן גם כן, אם כך יהי, האם

להבדיל מאמירות עקרוניות או ויכוח לגופו של נושא. האם תקנונית, אז האם התקנון לא אומר, ואתה כתבת אותו כאמור, שכל פעם שראש הממשלה עולה, ראש האופוזיציה יכול לעלות אחריו?

לא בהודעה אישית. זה תלוי באיזה מסגרת.

האמן לי, חבר הכנסת לפיד, אני לא אקפח אותך אם יגיע לך, ולא אתן לך זכות יתר אם לא תגיע. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אין לי שום כוונה להתייחס לגופו של אדם, אבל אני רוצה להתייחס להיעדר ערכיו של אדם, קודם כול על ידי התייחסות לערכים שאני מכבד אותם. אומר טומי לפיד בהצעת חוק-יסוד: הממשלה, התפטרות ראש הממשלה עקב הגשת כתב אישום,

"אתה לא רוצה להפקיד בידי היועץ המשפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיטורו של ראש הממשלה, ולסילוקה של ממשלה". והוא ממשיך: "האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? האם אתה רוצה שפקידים, פקידים יסלקו ממשלה, ויפטרו ראש ממשלה?".

והתשובה שקיבלנו מיאיר לפיד היום היא, כן. הוא בעד משטר שהייתי קורא לו, איזה משטר מסוים, חדש: חקירות-קרטיה. אבל החקירות-קרטיה הזו, היא בעלת אופי מיוחד. היא לא בעלת אופי שוויוני, כל עוד היא חוקרת את היריבים הפוליטיים שלך.

בחקירות-קרטיה הזאת, לא חוקרים אדם שנפגש עשרות פעמים בחשאי עם נוני מוזס, מפגשי סתר שבהם הוא רתם את מפלגתו: הוא נמנע, אבל כל חבריו הצביעו בעד החוק השערורייתי לסגירת "ישראל היום".

הוא קיבל אין-סוף כתבות סיקור חיובי, אין סוף ספריות, צריך לראות את זה.

אבל לא רק שהוא לא נחקר, לא רק שלא מוגש כתב אישום על זה, הוא אפילו לא נחקר באזהרה על זה. חקירות-קרטיה. חבר הכנסת לוי, אני אזכיר לך, שאתה כבר הוצאת מהאולם. אתה נכנסת להצבעה, אתה אמור לצאת שוב. אני לא רוצה לעשות את זה. אבל, אנא, לפחות מכאן והלאה, תמו קריאות הביניים, יאיר לפיד, אביר שלטון החוק, אביר הדמוקרטיה,

אתה עשית פה עסקים, עסקים אפלים, אני לא רוצה להגיד מעבר לזה, אני לא חושב שעל זה צריך להעמיד לדין, אבל אתה בא לדבר על כתבי אישום נגד מישהו שספג את העיתונות הגרועה ביותר בעולם?

שספגת, וקיבלת באהבה, ובתמורה את העיתונות הפנטסטית הזאת מ"ידיעות אחרונות" ומ-ynet, ונתת בתמורה חוק איום ונורא,

אתה מדבר על שלטון החוק? מה עם השוויון בפני החוק? מה עם השוויון בפני חקירות, מה עם השוויון בפני הגשת אישום? אתה באמת רוצה להעביר את הסמכות לסלק ראש ממשלה ולקבוע את גורל הדמוקרטיה במדינה הזאת, לידי פקידים, לידי יועצים משפטיים? על זה אומרים ביידיש: give me a brake. הדמוקרטור הגדול. אז אני רוצה להגיד לכם. אתה אמרת משהו

אמרת, אני מוכרח להגיד. זה נשמע לי הגיוני אפילו. אמרת שאם אתה תצטרך עצה בעניין איראן, תפנה אליי. אתה כבר אמרת קודם לכן שאתה לא מבין שום דבר בכלכלה, אז אני מניח שתפנה אליי גם כן. ואתה אמרת לפני כן, אני אומר שאתה לא מבין שום דבר ביחסי חוץ, אז אני מאפשר לך לפנות גם כן. היינו יכולים לגמור את כל הסאגה הזאת, בזה שהייתי מציע לך כיסא קטן לידנו,

היית עובר סטאז', והיינו גומרים על העניין הזה. אבל כיוון שאתה לא מוכן, אז אני אומר: תפסיק

תפסיק לפגוע בדמוקרטיה, תן לעבוד, ובעיקר, תן לציבור להחליט. לא אתה, לא הפקידים, לא אף אחד אחר. הציבור ורק הציבור. זאת דמוקרטיה, יאיר לפיד. חבר הכנסת לפיד, אני אאפשר לך. ואותו דבר חל גם הפוך. חבר הכנסת שחאדה, אני לא מבין מה הטענה עכשיו. מה הבעיה עכשיו? מה קרה עכשיו? פתאום מסתבר שאפשר לנהל דברים באופן דמוקרטי בלי לסתום פיות? זו הפתעה כזאת גדולה. תאמינו לי, אפשר. לא, מיקי, עשית לי ככה, הפחדת את הילדים. הילדים פוחדים.

חברת הכנסת קטי שטרית. לא, אני עונה לו. חברת הכנסת שטרית, אני מבין שאת עונה לו.

שלא יפחיד את הילדים. הילדים בחופשה בבית. חברת הכנסת שטרית, אנחנו הבנו. אנחנו מודים לך על ההערה החשובה. צריכים לתת דוגמה טובה, מיקי. חבר הכנסת מיקי, אני שב ומזכיר לך. אנחנו נבקש לאפשר לחבר הכנסת לפיד לומר את דברו.

שתי שאלות כבר נענו מעל הדוכן הזה ב-20 דקות האחרונות.

במקרה שמישהו לא הבין מה הוא רואה ושומע: יש בחירות. יש בחירות. אנחנו מכירים את נתניהו כשהוא החליט ללכת לבחירות,

הקמפיין התחיל. מה שראיתם פה זה נאום קמפיין. תגובות קמפיין. יש בחירות. כל ההיעדרות של כחול לבן במליאה לא מועילה. ראש הממשלה פתח את הקמפיין. ויותר מזה, יש עוד שאלה שיש לנו עליה תשובה, על מה הוא רוצה שיהיו הבחירות. ועל מה שהוא רוצה שיהיו הבחירות זה הדיונים האלה על השחיתות. כי אני אגיד לכם, אנחנו יודעים על מה הוא לא רוצה שנדבר: על 30,000 עסקים שנסגרו בגלל הניהול הכושל שלך, על העובדה שלא עבר חוק דמי אבטלה לעצמאים בגלל הניהול הכושל שלך, על העובדה שהכלכלה בישראל במצב הכי גרוע בעולם המערבי בגלל הניהול הכושל שלך. אנחנו בגירעון יותר גבוה בגלל הניהול הכושל שלך. האבטלה פה 21.4% פי שלושה מאשר באירופה, בגלל הניהול הכושל שלך. אתה לא רוצה שנדבר על הכישלון שלך אז אתה עומד פה ומתחיל להמציא המצאות. נכשלת בטיפול במשבר הקורונה כישלון שלא היה כמותו. ג'סינדה ארדרן, בת 40 עם תינוקת בבית, ניהלה את זה הרבה יותר ממך. מרקל ניהלה את זה הרבה יותר טוב ממך. מקרון ניהל את זה הרבה יותר טוב ממך. פעם אחת תצלצל אתה אליהם, לשאול אותם איך עושים את זה נכון. נכשלת. לאנשים אין מה לאכול ואתה עומד פה מתבכיין, מתמסכן ומספר לכולם כמה אתה עצוב שרודפים אותך. אתה צריך לנהל את המדינה הזאת, לא את המשפט שלך. הקמפיין התחיל. על זה יהיה הקמפיין. לא תברח מזה. מי שנכשל ככה בניהולו של משבר לאומי לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה. שנה וחצי לא יכולת לנהל את משרד האוצר. שם נכשלת. התפקיד הראשון שלך. תודה רבה.

אתה נכשלת, והוא שיקר? אתה כישלון. שנה וחצי הרסת משרד. לא יכולת לנהל את משרד האוצר. אתה נכשלת במשרד האוצר.

נשים בתפקידים בכירים וכדירקטוריונים בחברות ממשלתיות,

1204, של אימאן ח'טיב יאסין. חברת הכנסת ח'טיב יאסין, את רוצה להפוך את זה להצעה רגילה לסדר-היום?

חברת הכנסת ח'טיב יאסין מודיעה שהיא מבקשת להפוך את ההצעה להצעה רגילה לסדר-היום, לתשומת ליבכם. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, חובת הייצוג ההולם של נשים בגופים שונים מעוגנת בכמה הוראות: בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט 1959,

המתייחס לגופים ציבוריים, בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975. חובה זו אמורה לחול במשרות השונות ובדרגות השונות. בחוקים אלו לא נקבע מהו שיעור הנשים הנדרש כדי לעמוד בחובת הייצוג ההולם.

היועץ המשפטי לממשלה בנושא מצוין כי בית המשפט קבע שהמושג "ביטוי הולם" אין פירושו קביעת מכסות לייצוג שני המינים אלא מתן ייצוג יחסי הולם לכל אחד מן המינים. בית המשפט העלה את האפשרות, בלי להכריע בכך מפורשות, שבהיעדר נסיבות מוכחות המצדיקות מתן משקל יתר לבני אחד המינים, יש לפרש "ביטוי הולם" כמחייב מתן ייצוג שווה לנשים ולגברים. בשנת 2000 תוקן והורחב סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) תיקון מס' 11. במסגרת תיקון החוק הוטלה על הממשלה חובה מפורשת לפעול לקידום הייצוג ההולם לפי יעדים שתקבע, החובה לפעול לקידום הייצוג ההולם הוטלה על כל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, עוגנה סמכות הממשלה לייעד משרות לקבוצות הזכאיות לייצוג הולם במטרה לעודד את חבריהן להגיש את מועמדותם, נציב שירות המדינה הוסמך לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, לרבות הוראות בעניין הערכת כישורי המועמדים הזכאים לייצוג הולם. בשירות המדינה יעד הייצוג ההולם הרוחבי הוא 50% ייצוג לנשים במשרות הסגל הבכיר. למרות שנשים מהוות את רוב העובדים בשירות המדינה,

האחוז שלהן מגיע עד כדי 62%, ובתוך זה מורות, עבודות סוציאליות, אחיות ועוד, שיעורן בקרב העובדים קטן ככל שעולה דרגת העובדים, שיעור הנשים המועסקות בקרב העובדים בסגל הבכיר בכלל שירות המדינה עומד על 43%, ושיעורן פוחת ככל שבוחנים קבוצות עובדים בכירות יותר: נשים מהוות כשליש בלבד מהסמנכ"לים ורק כחמישית מהמנכ"לים וממקבילי המנכ"לים. 51% מהשופטים המכהנים הן נשים. שיעור השופטות יורד ככל שעולה הערכאה השיפוטית, בעוד נשים מהוות רוב השופטים בערכאות הנמוכות, שיעורן מגיע לכדי רבע משופטי העליון. נשים מהוות כרבע מכלל המועסקים בחברות הממשלתיות, לא כולל חברות בבעלות מעורבת ועמותות, וכן כרבע מהעובדים הבכירים בחברות אלו. כמו כן, נשים מהוות 46% מחברי הדירקטוריון בחברות הממשלתיות, כולל חברות בבעלות מעורבת ועמותות, רק כ-21% מיושבי-ראש הדירקטוריונים בחברות אלו הן נשים. והן מאיישות רק 23% מהתפקידים הסטטוטוריים הבכירים ברשויות המקומיות. ברוב התפקידים הבכירים, נשים הן רק 20% מכלל ממלאי התפקידים ברשויות המקומיות, חוץ מניהול מחלקות החינוך, ששם שיעורן כפול. לפי נתוני הממונה על השכר, בעוד נשים מאיישות את רוב המשרות בגופים הציבוריים, הן מהוות מיעוט המועסקים בכמעט כל התפקידים המוגדרים כמרכזיים או כתפקידים המזכים בקבלת שכר גבוה. בחינת שיעור הנשים בדירוגים הנבחרים במשרדי הממשלה ובמערכת הבריאות הממשלתית מעלה כי הדירוגים שבהם רמת השכר גבוהה יותר מתאפיינים בשיעור נמוך יותר של מועסקות נשים, קשר שלילי חזק מאוד ומובהק סטטיסטית בנקודה הזאת. וזה בעודנו מדברים על ייצוג הולם כללי לנשים בשירות המדינה, עדיין לא הזכרנו את אחוזי הנשים הערביות המועסקות בתפקידים בכירים או את אחוזי הנשים המועסקות בתפקידים בכירים בענף הפרטי, שם האחוזים נמוכים מאוד. זה לא שאין נשים בעלות ידע ויכולת, זה לא שנשים פחות נוטות להיות שאפתניות או שהן פחות נוטות להתמודד לתפקידים בכירים, ככל הנראה, לא תמיד ניתנת להם אפשרות נאותה לעשות זאת. המדינה ככל הנראה לא מקפידה על שוויון מהותי. אחת הדרכים לפקח על העמידה של הרשויות השונות בהוראות החוק היא באמצעות קביעת חובת דיווח לכנסת על אודות יישומן. בחוק שירות המדינה (מינויים) נקבע כי נציב שירות המדינה יגיש לממשלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון באשר לפעולות שננקטו לקידום הייצוג ההולם באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה. הדוח האחרון שהוגש בנושא, הוגש לוועדה בדצמבר 2014. כמו כן, הדוח המסכם האחרון על קידום השוויון המגדרי בשירות המדינה פורסם בשנת 2016, והתייחס לנתונים של 2015. מכאן שהנציבות אינה עומדת בחובותיה באשר לדיווח לכנסת ובאשר לפרסום המידע. בין הגופים הציבוריים, שהם כ-800 גופים החייבים בדיווח על הנתונים בדבר תנאי ההעסקה על פי חוק יסודות התקציב, כלולים הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידי בריאות ועוד. רובם של הגופים הללו אינם מפרסמים נתונים על אודות ייצוג הנשים בהן, ובפרט בתפקידים הבכירים. ואילו הנתונים לעיל הוסקו מסיקור נתוני הממונה על השכר. אפילו בבית זה אחוז הנשים עומד על 27% לעומת הגברים, אך זה עדיין יותר טוב מהמצב ברשויות המקומיות, ששם השיעור הממוצע של הנשים בקרב כלל חברי המועצות ברשויות המקומיות עומד על כ-13.5%, וברשויות הערביות הוא עוד יותר נמוך. תת-ייצוג בולט במיוחד קיים ברשויות הערביות. גם אחוז המתמודדות קטן בנקודה הזאת. בנובמבר 2007 החליטה הממשלה כי עד לסוף שנת 2012 לפחות 10% מעובדי המדינה יהיו מבני ובנות האוכלוסייה הערבית, ומאז לא עודכן היעד. שיעורם של בני האוכלוסייה הערבית מקרב העובדים בשירות המדינה עמד ב-2019 על 12.2%. עם זאת, בבחינת שיעורי הייצוג של בני האוכלוסייה הערבית המועסקים במשרדי הממשלה השונים נמצא כי רק בשלושה מ-22 משרדים שיעורם של הערבים מקרב העובדים היה גבוה מ-10%. 55% מהעובדים הערבים בשירות המדינה הם גברים ו-43% נשים, בשונה מההתפלגות המגדרית של כלל העובדים בשירות המדינה, שבה נשים הן 62% מהעובדים. שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות נמוך יחסית לשיעור התעסוקה בקרב נשים יהודיות ולשיעור התעסוקה בקרב הגברים הערבים. שיעור ייצוגן של נשים ערביות בשירות המדינה נמוך, למרות שיעורים גבוהים של ערביות אקדמאיות. אחד החסמים המרכזיים הוא היעדר החלטת ממשלה שקובעת יעד העסקת נשים ערביות באופן כללי, ובמיוחד בדרגי הביניים ובדרגים הגבוהים. חסם מרכזי נוסף שעומד בפני קליטתן ושימורן של נשים ערביות בשירות המדינה הוא החסם הגיאוגרפי, המשתקף גם במאפיינים תרבותיים ייחודיים לאוכלוסייה הערבית, והממשלה חייבת להכיר בחסם זה ולעשות את כל מה שנדרש על מנת להתגבר עליו. זה בלי להתעלם מחסם היחס הגזעני והמשפיל מרשויות אכיפת החוק במרחב הציבורי, ובמיוחד בירושלים, איפה שרוב המשרדים הממשלתיים והמטות המרכזיים ממוקמים ואיפה שרוב המשרות הבכירות נמצאות. בשנת 2018 עמד שיעור התעסוקה של נשים ערביות בגילאי 15 ומעלה על 29%, לעומת שיעור תעסוקה של 64% בקרב הנשים היהודיות. ניו זילנד, פינלנד, גרמניה וטייוואן, כולן מדינות שבלטו בהתמודדותן הטובה יחסית עם התפשטות הקורונה. הממשלות במדינת אלו זיהו את הסכנה ופעלו במהירות, הפגינו נחישות לצד אמפתיה וזכו לאמון מצד האזרחים. כולן סיימו במבחן התוצאה עם מעט מתים והרבה פחות נדבקים מאשר במדינות אחרות עם מאפיינים דומים, ובכולן עומדת אישה בראש המדינה. ומה לגבי ישראל? בישראל של 2020 אין אף אישה שמונתה לצוות המומחים האמונים על קביעת מדיניות להתמודדות עם מגפת הקורונה.

ובקבינט הקורונה, לאחר לחץ ציבורי אדיר, מינו שתי שרות מתוך 16 שרים, וזה אומר פחות מ-13%, אפילו פחות מאחוז חברות הכנסת בישראל. במדינת ישראל של 2020 עדיין הגברים הם השולטים, ובמקום הזה אני לא רוצה להאריך ולדבר על כל הדברים. הכול כתוב כאן. אני מבקשת להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הכלכלה, כדי לדון בכל הסוגיות והשאלות ולתת מענה לסוגיות החריפות שנמצאות כאן, אם זה מבחינת האחוזים ואם זה בנושא של אכיפת החוק של חובת הדיווח של המשרדים השונים.

תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אנחנו נבקש את תשובת הממשלה על ידי השר המקשר, השר דוד אמסלם, ועד לעלייתך גם ננצל את ההזדמנות לברך אותך על יום הולדת עגול, עד 120 בבריאות. יעלה ויבוא. תודה, אדוני היושב-ראש.

בראשית דבריי אני רוצה לשלוח רפואה שלמה והחלמה לשר הביטחון בני גנץ.

חבר הכנסת בוסו, אני רוצה לאחל מזל טוב על כך שהפכת להיות סבא. לפני שאני אענה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב, אני רוצה רק להתייחס לדיון הקודם.

60. 60? 60 עגול, מה שנקרא. לא צריך להביא לי מתנות. אסור. הוא לא מקבל מתנות. לא מקבל מתנות. תוכל גם לברך את חבר הכנסת טיבי, שמבודד כרגע. הכנסת באמת שונה בהיעדרו, לא? לטוב או לרע, זה אתה תחליט. תברך אותו על הבידוד.

לי, בלי טיבי זה שונה. תעלה אותו בזום. אני רוצה להתחבר בכמה מילים לדיון הקודם.

האמת היא שאני לא האמנתי שאי פעם יעלה בכנסת ישראל חוק מהסוג הזה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני טוען: יום יגיע ובאולם הזה יצביעו, יעלו אנשי השמאל הצעת חוק שחלק מהאנשים במדינת ישראל לא יוכלו להצביע לכנסת משום שאין להם את ההשכלה הנכונה, את שיקול הדעת הנכון. והם יבואו ויתרצו את זה: אנחנו יודעים מה טוב להם, הם לא יודעים כל כך מה טוב להם, אנחנו יודעים מה טוב להם, אנחנו נעזור להם. בדימונה, בקריית מלאכי, הם לא כל כך מחוברים, הם לא מבינים. זה לפיד. זאת ההצעה. זה בדיוק הסגנון. אנחנו מתחילים עכשיו עם ראש ממשלה, שאנחנו פוסלים אותו בכלל, להביא אותו לציבור להצבעה. הרי רק עכשיו סיימנו שלוש מערכות בחירות. הציבור בחר בראש, שנייה, אוסאמה. במשטר דמוקרטי, בסוף, כפי שאמר ראש הממשלה, הציבור קובע. יש פה כפירה בעיקר. זה בדיוק אנשי השמאל. דרך אגב, הם האנשים הכי אנטי-דמוקרטיים. ההצעות הכי קשות לדמוקרטיה, הכי נלוזות, הכי שפלות, עולות מהשמאל.

בשם חופש הביטוי, בשם הערכים, בשם חופש, הפטרנליזם, זה בדיוק מה שהם עושים. ולכן, גם אתם תגיעו יום אחד לאירוע הזה. גם אתם, בעצם יגידו שאתם לא יכולים להצביע.

גם יומכם יגיע, מה שנקרא. בגלל שאלה המחוזות האנטי-דמוקרטיים הגדולים ביותר. אבל אני אגיד לך משהו: מר לפיד עצמו, אני אתן לך דוגמה.

קשור, אני אענה. הוא כתב לפני כמה שנים מאמר. אני רק אקריא לך.

הרי אצלו, אתה יודע, פורנוגרפיה זו שאלה של גיאוגרפיה.

השאלה היא באיזו פוזיציה הוא נמצא, לפי זה הוא מתאים את העניין. הוא מטיף לראש הממשלה, הרי הוא כתב: האם אנחנו מתכוונים להמשיך ככה? אני מצטט, אי-אפשר לנהל מדינה בצורה הזו. ואז הוא אומר: הרי ברור לכם, אבל אני מדבר על ראש הממשלה הבא, הוא חבר של אהוד אולמרט, אז הוא לא רצה לדבר עליו. אז הוא היה חבר, לאחר מכן הוא כבר התבייש ופחד שיצלמו אותם ביחד, בגלל שזה הבן אדם.

הוא, אצלו, כולה בועת יחסי ציבור.

מאוד קל להאשים כל ראש ממשלה. אם מישהו מרגיז אותו, מגיש תלונה, וככה בעצם הוא חושב שאולי הוא מציג את מדינת ישראל. ואם בא לך להתפרנס, אתה מגיש גם תלונה וכו' וכו'

לכן, בסופו של דבר, הוא קרא למאמר "חקירוקרטיה",

כמעט בכל מדינה בעולם אנחנו לא יכולים להגיע למצב שהגענו במדינת ישראל.

שלושה אישומים הזויים לראש ממשלה, אתם יודעים את האמת. הזויים.

הרי תושבי מדינת ישראל, כמעט 2.5 מיליון איש הצביעו עבור ראש הממשלה. 4.5 מיליון. כן, כמעט 2.5 מיליון איש. 4.5 מיליון. קיבלתם שישה או שבעה מנדטים, כמדומני.

אנחנו קיבלנו 33, אני מדבר עליהם. קיבלתם בעצם פחות או יותר את ההשלמה שלנו מ-30 למעלה. אנחנו 33,

שהיו בוחרים לעצמם ראש ממשלה שהוא בעצם עבריין. ברור לכם. הם לא מכירים אותו אישית. אבל הם יודעים את מה שאתם יודעים, שרודפים אותו רק בגלל שהוא ראש ממשלה מהימין, רק בגלל שאתם לא יכולים להוריד אותו בקלפי. דרך אגב, אתם ניסיתם כמעט את כל הניסיונות, ואתם מנסים בכול, אבל במשטר דמוקרטי בסוף לא מחליפים את ראש הממשלה, לא באמצעות אגף החקירות, לא באמצעות מנדלבליט ושי ניצן, ובשבוע הבא אני אספר לכם מה הקשר שהיה בין אלשיך, מנדלבליט ושי ניצן, כל אחד, מה הסיפור שלו, ואיך הקשר הזה עובד. מה זה קשור למה, אה, זה שבוע הבא?

כדי שלא תתבלבלו מהעובדות. בסופו של דבר, אתם יודעים את האמת, אתם יודעים את האמת. כל אזרחי מדינת ישראל יודעים את האמת.

גם בשמאל יודעים את האמת, אבל להם זה מתאים. בגלל שזה לא חשוב להם, לא דמוקרטיה, ולא חשוב להם דבר וחצי דבר. הם יודעים שאי-אפשר להחליף את נתניהו.

אם אי-אפשר להחליף אותו באמצעות הקלפי, אנחנו נחליף אותו באמצעים אחרים שעומדים לרשותנו, המנגנונים הפקידותיים שעדיין עובדים אצלנו. הם עדיין האנשים שלנו. למה? בגלל שאנשי הימין הם אוכלי עשב, הם לא מבינים, הם ברבדים הנמוכים. וזה מתקשר עכשיו למה שאני אומר לך. מי מינה את מנדלבליט? אני מיניתי את מנדלבליט?

אני רוצה לענות עכשיו לחברת הכנסת אימאן ח'טיב. קודם כול, אני אספר לך משהו: אני מסכים איתך. ואין ספק בכך, דרך אגב, שגם בחברות הממשלתיות, גם בדירקטוריונים וגם בדרג האדמיניסטרטיבי צריך לשלב נשים ברמות הכי גבוהות, בדיוק כמו גברים. אין שום הבדל. אין שום הבדל ביכולת בין גבר לאישה, רק בגלל המגדר. יש הבדלים בין אנשים, זה לא חשוב. בזה אין ספק. ולדעתי לשם צריך למשוך. דרך אגב, זה גם החוק. ברשות החברות נתנו לי נתונים ואמרו לי: נכון להיום, כ-40% מכלל הדירקטורים המכהנים בחברות הממשלתיות הם נשים. וצריך להגדיל את זה ל-50% לפחות. אני אומר לך מה כותבים לי. נכון, אבל רק, אבל אני רוצה לומר משהו, בואו אני אספר לכם. אני שאלתי:

מה הפרופיל של האנשים שנמצאים בנבחרת הדירקטורים שבנה לפיד? הרי הוא בנה אותה, בנה אותה יחד עם אורי יוגב. הם באו וסיפרו לנו סיפור, אתם מכירים. רבותיי, הפרופיל שאני הבנתי: מדובר באנשים שרובם, 60% או קצת יותר, ממרכז הארץ, מה שנקרא בין רעננה לכפר סבא, ממוצא אשכנזי, בני 60 ומעלה. אתם מבינים? החברות של לפיד בדיוק בדמותם. הם יצרו את הקריטריונים בדיוק בדמותם. השר אמסלם, עזוב את לפיד עכשיו.

בוא תפתח את זה, לכן אני רוצה לספר לך, חבר הכנסת אוסמה סעדי, נגמר הסיפור של לפיד. הם, יש להם מטרה, וסביבה בונים את הקריטריונים. אז זה בעצם, פחות או יותר, החתך. והם סיפרו לנו שאלה האנשים הכי טובים במדינה. תראה מה קרה. אני הנחיתי את רשות החברות לפתוח את כל הרשימה. בעזרת השם, אנחנו בונים קריטריונים חדשים ואנחנו נצא עם רשימה חדשה. דרך אגב, רשימה שתביא לידי ביטוי, קודם כול, לא חייבים להיות רק מבוגרים. יש גם חבר'ה צעירים במדינת ישראל. צריך לשלב, רבותיי, גם את הפריפריה. צריכים להיות אנשים גם מדימונה, גם מקריית שמונה,

כפר סבא ותל אביב. לא צריכים להיות רק אשכנזים. אבל מסכימים איתך. צריך להיות שם מגוון חברתי. יש גם אנשי ציבור שצריכים להיות שם, שתרמו לציבור באפיקים אחרים. דודי, תגיד עוד פעם "אשכנזים". צריכים להיות שם גם אנשים חרדים. דרך אגב, הם כמעט לא נמצאים.

יש חרדית אחת, דירקטורית, בכל הדירקטורים הממשלתיים.

אני מתכוון לעשות,

כמעט אין אף אחד מהעדה האתיופית. נגמרו הקלמנטינות. נגמר הסיפור הזה כבר. אנחנו רוצים את כל האנשים בחברה במדינת ישראל שותפים ותורמים לחברות במדינת ישראל, שהן חברות ציבוריות, גם שלהם. החברות הן לא רק של יש עתיד, לא רק של לפיד ויוגב. יש פה ציבור עצום במדינת ישראל שלא שותף בדברים האלה. דרך אגב, באצטלה של איזה קריטריונים, כאילו עשינו קריטריונים, בחינות. שום דבר לא יוצא סתם ככה בעלמא. הכול מכוון פה. לכן אנחנו, בוודאי בליכוד, מתכוונים לעשות סדר בעניין הזה, בעזרת השם. ובעזרת השם, באמת אנחנו נגרום לכך שכל חלקי החברה במדינת ישראל,

אני רוצה לספר עוד משהו: האנשים המוכשרים לא נמצאים רק באזורים האלה. תתפלאו, יש בכל המגזרים אנשים טובים, מוכשרים, מלומדים, בעלי ניסיון. אבל הפלא ופלא, כשאנחנו באים לסטטיסטיקות, פתאום אנחנו רואים דברים אחרים, הם מספרים לך סיפורי עלי באבא, כאילו אנחנו מטומטמים, כאילו זאת התוצאה שיצאה, מה לעשות? לכן, מבחינתנו, אלי אבידר, אל תפריע לי. הנושא מספיק חשוב.

גם כשראש הממשלה מדבר, תכבד אותו טיפה,

קצת כבוד, זה ראש הממשלה של מדינת ישראל. אנחנו נכבד אותו כשאתם תכבדו, לא, לא. אל תלמד אותנו מה זה כבוד. אנחנו נכבד אותו כשאתם תכבדו את,

כשראש הממשלה, אתה לפעמים יורד טיפה נמוך.

לא טוב לך. דרך אגב, זה בלי קשר כרגע מאיזו מפלגה הוא, ראש הממשלה של מדינת ישראל הוא ראש הממשלה. דודי, כשאתם, מכבדים אותו. ככה אתה מכבד את המדינה. לפחות יש לו תואר שני, דודי. גם לי יש תואר שני. לפחות רכשנו השכלה. השכלה יש, דודי, מה לעשות? חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודיע לכם, חברת הכנסת אימאן ח'טיב וחבר הכנסת סעדי, אני מתכוון בדיוק למה שאמרתי, ובעזרת השם, בחודשים הקרובים אנחנו נפרסם קריטריונים חדשים. נפתח את הרשימה בחזרה לכל הקהלים כדי שתהיה נבחרת חדשה,

כדי שכולם יוכלו להיכנס בה, להשתתף בה. חבר'ה צעירים, אמרתי, ומהפריפריה. גיוון חברתי ולא רק מרעננה, כפר סבא, אשכנזים בני 60. תודה רבה. תודה רבה לכבוד השר המקשר, השר דוד אמסלם. אני מבקש לעבור להצבעה על ההצעה לסדר-היום. אני מדגיש שלא מדובר בהצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית אלא בהצעה לסדר-היום רגילה, לבקשת המציעה. מי שמצביע בעד, מצביע בעד להעביר אותה לוועדת הכלכלה, ומי שמצביע נגד, מצביע להסיר אותה מסדר-היום.

אני אוסיף אחרי ההצבעה האלקטרונית את חברי הכנסת שמבקשים להצטרף.

תוצאות ההצבעה האלקטרונית הן שבעה בעד, אחד מתנגד, אין נמנעים. אני מבקש להוסיף כתומכים את חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, את חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, את חברת הכנסת סונדוס סאלח,

סעיד אלחרומי, חבר הכנסת ווליד טאהא וחבר הכנסת אוריאל בוסו, כולם כתומכים בהצעה לסדר-היום. 13 תומכים, מתנגד אחד. ההצעה תעבור לוועדת הכלכלה של הכנסת. חבר הכנסת אבוטבול מבקש לתקן את הצבעתו, שבטעות הייתה נגד, לבעד.

14 בעד, אין מתנגדים. כאמור, ההצעה לסדר-היום תעבור לוועדת הכלכלה של הכנסת. נעבור להצעה לסדר-היום מס' 1211, הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: תקצוב הישיבות ככלי להשגת מטרות פוליטיות בתקופת משבר הקורונה, של חבר הכנסת אלכס קושניר. יעלה ויבוא אדוני. עשר דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מאמין בכל ליבי שהסיבה לכניסה למעגל העוני המתמשך היא מדיניות הקצבאות המפליגות, שהוציאה דורות שלמים ממעגל העבודה. אדם מפסיק לעבוד, מפסיק להאמין ביכולתו להתפרנס. קצבאות הילדים הביאו אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי לכך שמה שהבן-אדם עושה כעבודה הוא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים. אחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים. גועל נפש, גועל נפש. אתם לא נורמליים? זה בן אדם מנותק. מי שמקבל קצבאות לא מאמין בעבודה, פשוט בושה וחרפה. אנשים שלא יכולים לעבוד. איזה משפט מיותר. גועל נפש, גועל נפש. אני מבין את האמוציות שההצעה מעלה. יחד עם זאת, אני מבקש לאפשר לדובר להציג את ההצעה לסדר-היום. גועל נפש, אתם גועל נפש. הקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים, ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות, גם כלכלית וגם דמוגרפית. אני רוצה שאנשים יעשו ילדים שהם יכולים לפרנס אותם. מי, אתה מפרנס? אנחנו כמדינה לא יכולים להרשות לעצמנו להוציא כסף ללא חשבון.

אני מאוד מצטער שאתם מרשים לעצמכם לקרוא פה קריאות ביניים כל כך קשות כנגד אדם שב-2003 היה שר האוצר. הרגע ציטטתי את הנאום שלו, יותר נכון את הריאיון שלו, לשלי יחימוביץ' בגלי צה"ל. האדם הזה, כמו שאתם כבר יכולים לנחש, כמובן, קוראים לו בנימין נתניהו. אז הוא ביטל את הקצבאות לילדים החל מהילד החמישי במסגרת התיקונים בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל. החברים שלך היו בקואליציה באותו זמן. כי כל הקבוצה, הייתה בקואליציה, כאלה שדאגו לחלשים היו באופוזיציה.

אלה אנשים שבעים שלא מכירים, כל אחד, אף פעם.

תירגעו, הוא מצטט אותו רק.

בסך הכול בסך הכול ציטטתי את האדם שהיום עומד בראשות הממשלה, ואתם חלק מהקואליציה שלו. כלומר, לפנינו היה שר אוצר שמאמין בלעודד אנשים לצאת לשוק העבודה, להשתלב ולהתפרנס. עובר עשור אחד בלבד. אותו שר אוצר הופך להיות ראש ממשלה, ומתחיל לקבל החלטות הפוכות. לאט-לאט הוא מתקפל ונכנע לדרישות של המפלגות החרדיות. רק הפעם לא מדובר בקצבאות הילדים, אלא בתקציב תמיכה בישיבות. הינה לכם כמה דוגמאות: משנת 2014 עד שנת 2019 הוגדל תקציב הישיבות השנתי מ-564 מיליון שקלים ל-1.27 מיליון שקלים. כמעט פי 2.5. זוכרים מה אמר שר האוצר נתניהו בשנת 2003? האם יכול להיות שנתניהו פועל בניגוד למה שהוא בעצמו מאמין? השתנתה השקפת עולמו, הוא כבר לא דוגל בכלכלה ליברלית ועידוד היציאה לשוק העבודה?

הוא פשוט הפסיק להתעניין בכלכלה והחל להתעניין בהישרדותו הפוליטית.

הוא מכר את כל עקרונותיו, נכנע פעם אחר פעם לסחטנות של ליצמן, דרעי וגפני. בתחילת השנה הזו, בינואר, רגע לפני פרוץ משבר הקורונה, תוך כדי אי-ודאות כלכלית וללא תקציב מדינה, במהלך מערכת בחירות, ועדת חריגים באוצר מקבלת החלטה שהישיבות יקבלו הקדמת מימון חריגה. שום משרד ממשלתי לא קיבל הקדמת מימון, רק תקציב התמיכה בישיבות.

במקום להתכונן למשבר הקורונה, שכל בר-דעת ידע שאנחנו בפתחו, ראש הממשלה מאשר חריגה רק לתקציב הישיבות. לא בריאות, לא חינוך,

כי נתניהו היה חייב את התמיכה של החרדים בבלוק, ושום דבר אחר לא עניין אותו. ברקע יש דרישה נוספת של המפלגות החרדיות, תוספת של עוד 300 מיליון שקלים. נתניהו כמובן מסכים לדרישה הזו, ומבטיח להוסיף את זה בתקציב 2020. כל המשחקים האלה די נעלמו מהעין הציבורית במהלך השנים, ואז הגיע משבר הקורונה. ראש הממשלה מאבד שליטה ומחליט על תוכנית המענקים לכל אזרח. הנוסחה היא פשוט גאונית: כל אזרח יקבל 750 שקל, גם רומן אברמוביץ' המסכן, וגם קוונטין טרנטינו, וגם האדמו"ר מגור, ועוד 500 שקל על כל ילד עד הילד השלישי. ושוב מתחיל מופע האימים של המפלגות החרדיות, הפעם בצוותא עם הרשימה המשותפת, ושוב ראש הממשלה מתקפל והגבלת הילדים מוסרת. באותו שבוע עולה חוק סיוע כלכלי, המעניק,

זכאות לדמי אבטלה עד יוני 2021. במסגרת החוק, צעירים מתחת לגיל 28 מקבלים דמי אבטלה פחותים ב-20%, חוץ מאלה שיש להם ילד אחד. כמה חילוניים מתחת לגיל 28 עם ילדים אתם מכירים? כנראה שלא הרבה. מעניין מה היה אומר שר האוצר נתניהו, שבמסגרת התוכנית להבראת המשק קיצץ את הקצבאות לילדים, לראש הממשלה נתניהו, שמחשב את גודל הסיוע לפי מספר הילדים. עכשיו נתניהו דוהר לבחירות. המפלגות החרדיות כמובן מתנגדות, כי הן לא יכולות לממש את הכסף שהובטח להן לישיבות במסגרת ההסכמים קואליציוניים. אז מה עושה ראש הממשלה? מציע שוחד בסכום של 400 מיליון שקלים לישיבות תמורת אי-התנגדות של גפני, דרעי וליצמן להליכה לבחירות. אתה משקר. אתה משקר את הציבור. זה הכסף שמגיע להם בזכות ולא בחסד,

אתם חושבים שגידול טבעי זה מתנה, זה מענק. למה אתה מצייר את זה ככה? גם כשדיברת על בחורי ישיבות ידעתם שזה שקר ואתם לא חוזרים בכם. אתם מטעים את הציבור פעם אחר פעם. אוקיי, תודה, חבר הכנסת בוסו. אז אדון נתניהו פעם היה נכנע ללחץ ואיומים, אבל היום הוא בעצמו מציע שוחד. חבריי חברי הכנסת במפלגות החרדיות, אתם מנצלים בצורה מקסימלית את חולשתו של המנהיג ואת התלות המוחלטת שלו בכם. לכן אני חושב שהגיעה העת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית כדי לחקור את השימוש בתקציב הישיבות ככלי להשגת מטרות פוליטיות בתקופת משבר הקורונה,

תפקידה של הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה ועל עבודתו של ראש הממשלה, ולכן אני קורא לכל חברי הבית לתמוך בהצעה שלנו ולהקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא. תודה, חבר הכנסת אלכס קושניר. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. כבוד סגן השר, רק שים לב שאיווט ליברמן מפחד, אז הוא יוצא החוצה. לך, לך.

צא. אדוני, אתה סגן השר.

אל תדבר ככה, כי אני אפריע לך. אתה יכול להפריע לי.

מה שאתה עושה מאז שנכנסת לפה זה גועל נפש. אני לא שומע מה אתה אומר מאחורי המסכה, זה עדיין לא נשמע טוב. הפוסל, במומו פוסל. הפוסל, במומו פוסל.

אלי, הם הפריעו לי, בוא לא נפריע לו. בוא ניתן לו לדבר. אנחנו לא הפרענו לך,

קושניר, חברי, אתה אשקלוני. בוא אני אלמד אותך משהו. אתה עדיין עולה חדש, אתה עדיין עם מבטא רוסי כבד. אתה עדיין בא מהתרבות שבה חינכו אותך לאנטישמיות. תירגע.

אתה כבר בארץ ישראל, שירתָ בצה"ל, היית מנכ"ל.

תתנתק מהמקור מאיפה שהגעת.

אל תיתן נאומים אנטישמיים, תשתחרר מזה. תשתחרר. תשתחרר. ראש הממשלה שלך.

תשתחרר. שה, שה, עזבו. מה זה ילדים, עושים, אתה לא מתבייש? ראש הממשלה שלך חתום על הדברים. מאיזה חינוך באת? כל, האלה לראש הממשלה, בבקשה. בושה. בושה. תתבייש לך.

צא, צא, צא. לא רוצה לראות אותך. צא, צא. תתבייש לך. אתה מבייש את המורשת הספרדית.

צא, צא, צא. צא החוצה. חברי הכנסת, נא לאפשר לסגן השר להשיב. אתה תתבייש. הבנתי,

יהלומים, צא, צא, צא. תתבייש. ירדת נמוך. החוצה.

אני אנטישמי?

אתה נגד עולים מברית המועצות.

כל הנאומים שלכם הם נגד חרדים.

אתם רק שומעים חרדים, אתם מקבלים דיזנטריה.

אנטישמי אחד. אנטישמי אחד. מה זה אנטישמי, תגידי לי, את יודעת?

אתה שונא עולים חדשים מברית

הכללי שבמשרד האוצר, בסכום שלא יעלה על 70% מסך התמיכה שאושרה לו בשנה הקודמת. אנחנו עולים חדשים עם מבטא כבד, את מה שכתבו לך. שאתן קצת רקע? שאתן קצת רקע? אני אתן קצת רקע, הימים שלך עם אלי ישי נגמרו.

תודה רבה, אדוני סגן השר.

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת על מנת שנוכל לעבור להצבעה. אפשר להצביע מכאן? חכה כאן.

נא לשבת. חבר הכנסת אבידר, אני מתכוון לפנות לחשבות השכר ולבקש ששכרי יוצמד למספר הפעמים שאני מזכיר את שמך כאן במליאה. העברת אותנו למעלה. תצעק פחות. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא תקצוב הישיבות ככלי להשגת מטרות פוליטיות בתקופת משבר הקורונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. חבר הכנסת קושניר, להוסיף את קולך, בעד? אם כך, בעד, עשרה, נגד, 37, ואין נמנעים. אם כך, ההצעה לסדר-היום להקמת ועדת חקירה לא התקבלה. שני חברי כנסת ביקשו למסור הודעות אישיות. תחילה, חבר הכנסת משה גפני. בבקשה.

תישאר. אולי הוא עולה כדי להתנצל. אולי הוא מתנצל. אדוני היושב-ראש, אני שמעתי את הנאום של חבר הכנסת קושניר. שמעתי את חלקו, אבל שמעתי גם את זה, ואני לא מבין. זו לא הדרך של ישראל ביתנו. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני רוצה לומר לכנסת, אני רוצה לומר לציבור: איווט ליברמן, מנהיגה של ישראל ביתנו, היה שר ביטחון, בין יתר התפקידים שלו, התקופה הכי טובה של היהדות החרדית, הכי טובה. גם כשהיו כאלה שלא בדיוק דאגנו להם, שהם לא בדיוק למדו תורה ולא בדיוק תורתם אמנותם, הוא נתן להם אישור.

הוא היה שר ביטחון מעולה. מעולה. אבל, זה לא התפקיד היחיד. בכל התפקידים שהוא ניהל, כשהוא היה שר או כשהוא היה באיזשהו תפקיד, הציבור החרדי הרגיש בו, חבל על הזמן. הוא עשה הכול, הוא עשה הכול בשביל הציבור החרדי. אבל למה אנחנו צריכים ללכת רחוק? בוא נעשה אותו ראש ממשלה, כשאנחנו רצינו שראש עיריית ירושלים יעזור לציבור החרדי וכל מה שנלווה לעניין הזה, איווט ליברמן התייצב יחד איתנו, תומך במשה ליאון. כשרצינו לתמוך בעינת קליש לראש עיריית חיפה, שאל אותי איווט ליברמן מה לעשות. אמרתי לו: לתמוך בעינת קליש. התייצב כמו חייל. אני לא יודע מה הוא עשה בצבא, אבל הוא התייצב.

כשהיה לנו סיפור עם צפת, הוא לפחות היה, ואנחנו תמכנו במועמד לראשות העיר, בא איווט ליברמן ושאל אותי מה לעשות. אמרתי לו: לתמוך בשוקי אוחנה, תמך. זו הייתה החלטה נכונה.

ההחלטה האחרונה, אני לא אמרתי שההחלטות לא נכונות.

אני התייחסתי רק למקרה האחרון. אין לי דעה על הנושאים הקודמים. אני יודע. הרי אתה דיברת איתנו על שוקי אוחנה.

בסדר, אתה לא עומד פה על הדוכן ומשמיץ את הציבור החרדי כאילו לא תמכת בו אף פעם. להפך, אני מסנגר. בדיוק. יש פה דבר שהאמת היא, אדוני היושב-ראש, אני לא מצליח להבין אותו. עומד פה נציג, ויכול להיות שהוא לא יודע מה עמדת המנהיג שלו. אבל אם הוא יודע, אז מה זה שהוא עומד פה ומדבר על זה שלחרדים נולדים ילדים ואחרי זה לילדים האלה נולדים עוד ילדים. את הנאומים האלה אני מכיר מאירופה. את הנאומים האלה אני מכיר ממקום שאני לא יכול לשמוע את זה.

מילא היה אומר את זה,

מישהו ששונא את הציבור החרדי,

אבל המנהיג שלך הלך איתנו כל הזמן. הוא היה שר הביטחון הטוב ביותר מבחינת היהדות החרדית. הטוב ביותר, ולנו היו יחסים טובים עם שרי ביטחון לדורותיהם. הוא היה הכי טוב. בכל הנושאים של ראשי ערים, בכל הנושאים של התפקידים של איווט ליברמן, הוא היה הטוב ביותר לציבור החרדי. הוא אפילו התגאה בזה. אז מה, חבר הכנסת קושניר, מה אתה עולה לפה ומשמיץ את היהדות החרדית? מחר המנהיג שלך ישנה את דעתו והוא יחזור למקורות ואתה תישאר עם השטות הזאת שאנחנו מקבלים שוחד? תדע לך שבמצב הנוכחי עם הקורונה ילדי אברכים וילדי ציבור חרדי שאינם מקבלים תקציב, אינם מקבלים את מה שמגיע להם בתקציב, הם רעבים ללחם. תתבייש לך. הודעה אישית לחבר הכנסת קושניר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, אדוני סגן השר חבר הכנסת איציק כהן, אולי לא הבנתם, אבל את נאום הקצבאות, אתה מסית.

הקריא אדון נתניהו בשנת 2003. אני אומר לכם שמה שאתם מרשים לעצמכם להגיד לכיווני, אתם, משום מה, לא הרשיתם לעצמכם להגיד לזה שעומד בראש הממשלה ואתם חלק מהקואליציה שלו. אז לחלק מותר ולחלק אסור.

כי אמר איציק כהן: נכון, אני עולה חדש, ונכון, יש לי מבטא, מותר לאיציק כהן. הוא חבר של אלי ישי.

איציק, הוא נאמן של אלי ישי, מותר לו. אני לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס איתך לדיון מי תרם יותר ומי תרם פחות, אבל אני יודע דבר אחד ברור.

אבל אתה לא יכול כל הזמן, באופן שיטתי, סליחה,

ללא הפסקה, ללא הפסקה, לחזור פעם ועוד פעם. עכשיו אתה גם מפריע לחבר סיעתך. שמע, אי-אפשר ככה.

קריאות ביניים זה בסדר, פעם ב, באמת, לא באופן שיטתי. אז אני יודע, אדוני סגן השר, דבר אחד, שברגע שנגמרים טיעונים ענייניים מתחילים לדבר לגופו של אדם, וזה מה שאתם עושים. מה שאני טוען, גם הסרטון שהוצאת היה טיעון ענייני? אלכס, יופי, מזמן לא שמענו אותך. תתבייש. לא יעזור לך.

אז אני ממשיך,

אדוני היושב-ראש, אם החברים האמוציונליים פה ייתנו לי לדבר. תודה. תאפשרו לו לדבר. תודה רבה. בבקשה. אז אני אומר שברגע שנגמרים הטיעונים לגופו של עניין, מתחילים לדבר לגופו של אדם. קל לכם לתקוף אותי. אבל אתם, משום מה, לא העזתם לתקוף את ראש הממשלה נתניהו כשהוא אמר את הדברים שציטטתי עכשיו. אדוני סגן השר, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת פינדרוס. שאני חושב שכולנו נמצאים כאן בזכות התורה ובזכות המסורת, אוה. אבל באותה נשימה, ובזכות הילדים, אני רוצה להגיד לך שלא יכול להיות מצב שיש במדינת ישראל 130,000 אברכים ורק כ-4,000 עתודאים. יש פה עיוות. העיוות הזה נוצר כי לראש הממשלה נתניהו נוח להשתמש במשאבי המדינה לצורך השגת מטרות פוליטיות שלו. ועל הדבר הזה אני ביקשתי להקים ועדת חקירה. ואני מאוד מצטער שזה לא קרה, אבל זה לא אומר שאנחנו נפסיק להילחם לטובת השוויון, לטובת הצדק של כל אזרחי ישראל, כל היהודים במדינת ישראל, לא משנה מה רמת דתיותם, איך הם מתפללים וכמה פעמים ביום הם מתפללים ואם הם מתפללים בכלל. ולגבי ההעלבות האישיות,

אפנה לוועדת האתיקה על מנת לראות איך לטפל באמירות האלה, וחברים, אתם תפסיקו לעשות איפה ואיפה, וכשראש הממשלה שלכם אמר לכם דברים כל כך פוגעניים, ישבתם בשקט וסתמתם את הפה, אז אל תבלבלו לי את המוח. תודה רבה. יושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה. אתה אפילו לא יודע את ההיסטוריה הזאת. היו באופוזיציה יותר גרוע. פינדרוס, אני אשלח לך את ההקלטה. הודעה אישית.

אתה רוצה, צריך להגיש בקשה כתובה. זה טוב שאתה מבקש.

לא, הוא הזכיר אותי רק 17 פעם. אין לי שום בעיה. אני אתן לך, רק צריך לבקש.

אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת,

רק 17 פעם. חבר הכנסת ליברמן, אני אתן לך, אין שום בעיה. רק צריך לבקש.

לא זכור לי שביקשת. אצלי אין בקשה, אין כלום. אז הוא ביקש עכשיו. להמשיך את קמפיין השנאה שלו.

אתה לא צריך. אני פוטר אותך. רק צריך לבקש,

חבר הכנסת גינזבורג. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני מתכבד להודיע על איוש חברי הכנסת בוועדות הבאות: בוועדת החוץ והביטחון יכהן חבר הכנסת עמית הלוי כממלא מקום קבוע מטעם סיעת הליכוד, בוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול יכהן חבר הכנסת בועז טופורובסקי במקום הפנוי בסיעת יש עתיד-תל"ם. עוד אבקש להודיע, אדוני, שתי הודעות נוספות. בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע 2009, החליטה ועדת הכנסת על הקמת ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לשם פיקוח על חלקים שונים של יישום החוק ואישור של תקנות וצווים לפיו. הוועדה המשותפת תהיה בת תשעה חברים, שלושה חברים מכל ועדה, לפי ההרכב הבא, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו חברי הכנסת יעקב אשר, אשר יכהן כיושב-ראש הוועדה, עופר כסיף וניצן הורוביץ, מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה יכהנו חברי הכנסת אתי עטייה, משה ארבל ויוליה מלינובסקי קונין, מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה יכהנו חברי הכנסת עינב קאבלה, אריאל קלנר וסונדוס סאלח. עוד אבקש להודיע, אדוני, כי בהתאם לסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, וסעיף 110(א) לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת על הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת הכנסת יכהנו חברי הכנסת איתן גינזבורג, אשר יכהן כיושב-ראש הוועדה, אוסנת מארק, בועז טופורובסקי, מיכאל מלכיאלי ומתן כהנא, מטעם ועדת הכספים יכהנו חברי הכנסת משה גפני, ניר ברקת, קטי שטרית, אחמד טיבי ואנטאנס שחאדה. אין צורך להצביע. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. הודעה אישית של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. הודעת שנאה אישית. זה מה שהוא רוצה, אדוני היושב-ראש, להמשיך את קמפיין השנאה שלו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר המקשר מר דודי אמסלם, מזל טוב, ילד גדול, אתמול היה בן 60. 60. נשארו לך עוד 60 שנה, אז מזל טוב. לא יודע מה אתה עושה בממשלה השמאלנית הזאת,

אני גם מראש אומר לכל חבריי בקואליציה: תיזהרו כשאתם מעירים, כי אנחנו עכשיו רק נצטט את בנימין נתניהו. אין דבר יותר קל. אין דבר שהוא לא אמר עליו דבר והיפוכו. על כל דבר אפשר למצוא ציטוט של נתניהו, שהוא סותר את עצמו, לא, אצלך, פעמיים, שלוש ועשר פעמים. טוב שלו. כן, זה הצד הטוב שיש בו. כן, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. קלעתי לדעת גדולים. אסמעיל הנייה מחכה, הדבר הנוסף, אני באמת לא זוכר שזכיתי לכבוד כזה, שיושב-ראש ועדת הכספים, מר גפני, הזכיר אותי 17 פעמים בתוך נאום אחד.

גפני,

אני יכול להגיד לך שאני מסכים איתך בכל מילה. אני טוב לחרדים, ואני חושב שעשיתי רק טוב לציבור החרדי. והדבר שבאמת זועק לשמיים: הנזקים שאתה וליצמן ודרעי גורמים לציבור החרדי. הרי כל מה שאתם עושים זה, תפסיק להתנשא, פוגעים ללא הרף בציבור החרדי, ואתה יודע למה. כי אתם רוצים להחזיק את הציבור החרדי עני ומסכן, תלוי בקצבאות, ובנדבות שאתם משיגים. כל המטרה שלכם זה להחזיק את הציבור החרדי ללא השכלה, ללא מקצוע וללא פרנסה. אתם מחזיקים אותם בני ערובה, כי כשבן אדם תלוי בפרנסה במישהו, אז אפשר להכתיב לו גם הצבעה פוליטית. אולי תדאג, זה מה שאתם עושים. אתם מתנגדים ללימודי ליבה, כי חס וחלילה החרדים יקבלו השכלה, כי חס וחלילה לחרדים יהיה מקצוע, חס וחלילה, הם יוכלו להרוויח ולא להיות תלויים ביושב-ראש ועדת הכספים. כל מה שאתם עושים זה פגיעה מתמשכת גם בציבור החרדי וגם בעולם התורה. אין שום קשר בין מה שאתם עושים לתורה. אני כבר לא רוצה לצטט, וציטטתי פה לא פעם גם אחרים, הרבה יותר חכמים, גם את הרמב"ם, שאמר שאין שום ברכה בלימוד תורה אם אין פרנסה, אם אין מלאכה. אתם פועלים בניגוד לכל גדולי התורה במדינת ישראל. אתם מנצלים את המצב בצורה הכי צינית. כל מה שאתם רוצים זה להכתיב לציבור שלם מה הוא יצביע, הציבור הזה בחר אותם. איזה תרומה, הציבור הזה בחר אותם. הוא בחר אותם, הציבור הזה.

תשמע, שלמה קרעי, אתה בכלל מחסידי ז'בוטינסקי? אתה מחסידי הרב מזוז. מה הקשר שלך לז'בוטינסקי? מה הקשר שלך לתנועה הלאומית? אין לך שום קשר. אדוני שלמה קרעי,

בשבילך ברית הבריונים זה לה פמיליה. הרי אין לך מושג מה זה ז'בוטינסקי, מה זה תורת ז'בוטינסקי, מה זה הדר בית"רי. אתה דיקטטור, אתה נטע זר. אתה צריך להיות שם, בש"ס. הרי היית מאנשיו של אלי ישי. במקרה הבנת שהדרך שלך בש"ס סגורה, אז הגעת לליכוד. אבל אתה נטע זר שם. אז אני אומר לך עוד פעם,

אני מסכים שאני הרבה יותר טוב ממך לציבור החרדי, כי אני רוצה לקדם אותו, רוצה שהוא ילמד, שהוא יוכל להתפרנס, ולא להיות מסכן ונזקק, זה כל ההבדל בינינו. אבל אל תדאג, יבוא היום, לא לעולם חוסן. היום אתם מרגישים חזק ובטוח, לא לעולם חוסן. אנחנו נעשה מה שצריך לעשות. אלפיים שנה מאיימים עלינו ולא קרה כלום. אלפיים שנה אומרים לנו את זה.

תקשיב, הכדור עגול. אנחנו אומרים: הכדור עגול. ואתה יודע, אנחנו עוד ניפגש. ניפגש בסיבוב כזה. אני, מה שאני מבטיח לך,

בניגוד אליך, אמשיך לפעול לטובת הציבור החרדי. ואנחנו נראה, וגם הם יבינו שהפגיעה, הכי קשה בהם זה אתה ויהדות התורה. הסיעה פה בכנסת, העסקנים שלכם,

וכל העסקנים של ש"ס. אתם הפגיעה, אתם הבעיה. ואפרופו, שר הביטחון הכי טוב ליהדות החרדית היית אתה,

אני מסכים מאוד. לא, כלום. דבר נוסף, אני לא רואה פה את סגן השר איציק כהן, אבל אני רוצה להגיד לגבי אלכס קושניר, שהוא גם תושב אשקלון, בדיוק כמו סגן השר איציק כהן. הוא באמת עלה למדינת ישראל, שירת בגבעתי, היה מ"פ בגבעתי, אחר כך, עוד כמה שנים טובות עבד בכוחות הביטחון, במשרד ראש הממשלה, ואני חושב שבאמת אנחנו צריכים להיות גאים באותם אנשים שעולים למדינת ישראל, משרתים בצבא, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים, תודה רבה. תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, עד כאן הצעות לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדות חקירה פרלמנטריות. לך.

חברות וחברי הכנסת, אם לא תקשיבו, לא תדעו מה לעשות. חברות וחברי הכנסת, להזכירכם,

גם אתה היית בליכוד ועזבת,

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לבחירת נציג הכנסת שאינו חבר כנסת לוועדת המינויים לקאדים מד'הב. להזכירכם, חבר הכנסת אבוטבול, תודה רבה. אבידר, אבידר. אבידר, תן לו להקריא כבר, די. צריכים להצביע כבר.

חברי הכנסת, להזכירכם, ביום רביעי, כ"ג בתמוז התש"ף, 15 ביולי 2020, בחרה הכנסת בחבר הכנסת חמד עמאר כאחד משני נציגיה בוועדת המינויים לקאדים מד'הב. בהתאם לסעיף 11 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג 1962, הכנסת תבחר היום את נציגה הנוסף בוועדה, דרוזי שאינו חבר כנסת. מכיוון שלוועדה זו הגישו חברי הכנסת את מועמדותו של נציג דרוזי אחד בלבד, מר מהדי נסר אל-דין, הבחירה עבורו תיעשה בסימון בעד או נגד. אם יקבל את רוב הקולות בעד, הוא הנציג הנבחר. לתשומת ליבכם, אין לרשום שם או סימן מזהה כלשהו על הטופס או על המעטפה. סימון שיש בו כדי לזהות את הטופס או את המעטפה יביא לפסילת הטופס. מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת, תמסור להם טופס בחירה ומעטפה, לכל אחת ואחד, הם ייכנסו אל מאחורי הפרגוד, יסמנו את בחירתם וישימו את גיליון הבחירה במעטפה. בתום הצבעת חברי הכנסת על פי סדר האל"ף-בי"ת, ייקראו ליציע הציבור חברי הכנסת שנמצאים בבידוד על מנת שיוכלו לממש את הצבעתם. לאחר סיום ההצבעה תיקח ועדת הקלפי שמיניתי את תיבת הקלפי לחדרה של מזכירת הכנסת ושם תתבצע ספירת הקולות. מייד עם סיום הסבירה תימסרנה התוצאות. אלה הם חברי ועדת הקלפי: חברת הכנסת טלי פלוסקוב תשמש יושבת-ראש הוועדה, ולצידה חברי הכנסת משה ארבל, אורנה ברביבאי ומיקי חיימוביץ'. אבקש מחברת הכנסת טלי פלוסקוב לבדוק אם הקלפי ריקה,

תודה רבה. אם כך, לאחר שחברת הכנסת פלוסקוב אישרה שהקלפי נעולה, מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת על מנת שיוכלו להצביע. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, מצביע סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, מצביע יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, מצביע ישראל אייכלר, מצביע קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, מצביע זאב אלקין, מצביע דוד אמסלם,

נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דוד

נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת אוריאל בוסו,

נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, מצביע איתן גינזבורג, מצביע גילה גמליאל, מצביעה בנימין גנץ,

דיין, מצביע אבי דיכטר, מצביע צבי

מצביע ניצן הורוביץ, אינו נוכח עמית הלוי,

נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, מצביעה עופר כסיף, אינו נוכח

כץ, מצביע חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, מצביע מיקי לוי, מצביע אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

אביגדור ליברמן,

אינו נוכח אוסנת הילה מארק, מצביעה

נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, מצביעה בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, מצביע יועז הנדל, אינו נוכח

השכל, מצביעה מיכל וונש, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, מצביע תמר זנדברג, אינה נוכחת

אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח

מצביע ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יאיר לפיד, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער,

איימן עודה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח הילה שי וזאן, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, מצביעה עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מיכל וונש, גברתי רק תקרא בשמה. (קוראת בשם חברת הכנסת) מיכל וונש, מצביעה ישנם עוד מחברי הכנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע, ונמצאים במליאה? חבר הכנסת ברקת מגיע? נאפשר, נאפשר, אין בעיה. (קוראת בשם חברת הכנסת) אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה לא, לא, היא מבקשת להצביע.

(קוראת בשם חברת הכנסת) אורית פרקש הכהן, מצביעה אין עלייך, אורית.

רואה שניר ברקת פה, ואנחנו נעלה אליו,

אם כן,

אדוני סגן שר האוצר, אני מבקש את תשומת ליבך, כי חלק מהדברים הם לכיוונו של משרד האוצר, מכיוון ששם מתבצע הפטור ממכרז. כשנחשפתי לסיפור הזה לפני כשבוע וחצי, אני מוכרח להודות שרתחתי. לא האמנתי שמשרדי ממשלה יכולים לנהוג באופן כל כך אטום כלפי התעשייה הישראלית, ועוד בתקופה כל כך קשה של משבר כלכלי, משבר עם אחוזי אבטלה עצומים. במקום שהממשלה תקדם את התעשייה הישראלית, היא בוחרת לחזק תעשיות בסין. איזו איוולת, איזו חלמאות. בשיא המשבר פנתה הממשלה לחברת נובמד, כדי שתייצר, במהרה ובכמויות, ערכות בדיקה לקורונה. המפעל התגייס, פתח קווי ייצור, גייס כוח אדם מיוחד והכשיר אותו ויצר עד כה למעלה מ-1.5 מיליון בדיקות. אלא שעכשיו הסתבר שבמקום שממשלת ישראל תחזק את המפעל הזה ומפעלים ישראליים אחרים שהתגייסו בשעת משבר, הממשלה חתמה על חוזים לאספקת ערכות בדיקה עם מפעלים בסין. ברגע שהייתה צריכה, כשהיה לחץ בכל העולם והדלתות נטרקו, הממשלה פנתה לחברות הישראליות, עכשיו, כשיש עודף, היא זונחת את התעשייה הישראלית ומפנה גב למפעלים שהתגייסו ברגע המשבר. הממשלה השתמשה וזרקה. המפעל עומד כעת על יכולת ייצור של 40,000 ערכות, 40,000 ערכות בדיקה ביממה. ולמרות זאת, וללא התראה מוקדמת, ביקש משרד הבריאות מהחשב הכללי באוצר פטור ממכרז לחברה שתייבא ערכות דגימה מסין ותחליף שני מפעלים בישראל. ואם האבסורד הזה אינו מספיק לכם, אז בבקשה: בניגוד לחברות הישראליות שעומדות בכל התקנים המחמירים ביותר, בארצות הברית, מינהל התרופות והמזון האמריקני לא אישר לשימוש את הערכות של החברות בסין. ככה נראית חלמאות. אדוני היושב-ראש, כך קרה גם עם רכישת מסכות, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה. בשיא המשבר, כשבכל העולם היה מחסור, פנתה ממשלת ישראל לקבוצת סופרגום לייצור מסכות לבתי החולים, למחסני החירום הלאומיים. כולם זוכרים את התקופה הקשה, היה בה מחסור של ציוד מגן, ואת המלחמה של מדינות ברחבי העולם להשיגו. המפעל הישראלי נרתם גם הוא למשימה, פתח קווי ייצור וגייס עובדים. ועכשיו, כשיש עוד אופציות, הממשלה זנחה גם אותם והחליטה על יבוא עשרות מיליוני מסכות מסין. רשימה חלקית לפניכם: חמישה מיליון מסכות משטרת ישראל רכשה מסין, הקריה הגרעינית בדימונה רכשה חצי מיליון מסכות, הביטוח הלאומי רוכש מסין מיליוני מסכות בכל חודש, משרד הביטחון, מיליוני מסכות בחודש. והרשימה המחפירה הזו עוד ארוכה. המשמעות של ההפקרות הזאת היא קווי ייצור שייסגרו, מפעלים שיהיו בסכנת סגירה, עובדים שילכו הביתה ויתווספו למספרים האדירים של המובטלים במשק, ופגיעה בחוסן הלאומי ובכושר הייצור העצמי של ישראל, כשכולנו ראינו את חשיבותו. אני שואל למה, למה לפגוע בכלכלה הישראלית, שגם כך בקושי נושמת? למה לא להגן על מפעלים שהתגייסו כשהמדינה הייתה צריכה אותם? למה להגן על מפעלים בסין? כולי תקווה שמישהו בממשלה האטומה הזו יתעורר וישנה את ההחלטה האיומה והלא-מוצדקת הזו לפני ששולחים את העובדים המסורים הביתה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מיקי לוי. תעלה חברת הכנסת מיכל שיר סגמן.

אני אילחם עד הסוף. איך מזמינים מסכות מסין?

בישראל מייצרים בין 30,000 ל-60,000 מסכות.

מיליוני מסכות. אנחנו השתגענו. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מודה לך על הורדת האוקטבות. אין היגיון כלכלי, בתקופת משבר חסר תקדים, להפנות משאבים כלכליים עצומים לרכש עבור ציוד רפואי בסכומי עתק ממפעלים בסין במקום לחזק את הכלכלה המקומית ואת המפעלים הישראליים, המייצרים את אותו ציוד בדיוק, ואפילו טוב יותר, בצורה טובה יותר. רק החודש נחתמו שתי עסקאות ענק כאלה, והן צפויות כעת להוביל לפיטורי עובדים ישראלים במפעלים לבדיקות קורונה וייצור מסכות הגנה. קצב הייצור של אחד המפעלים המרכזיים בישראל, הייצור של בדיקות קורונה, עומד כעת על קרוב ל-40,000 ערכות דגימה ביממה. ולמרות זאת ביקש משרד הבריאות מהחשב הכללי באוצר בקשה לפטור ממכרז לחברה שתייבא ערכות דגימה מסין ותחליף את שני המפעלים בישראל. שמישהו יסביר לי למה קבוצת סופרגום,

שנרתמה לסיוע במצב החירום הלאומי לבקשת משרד ראש ההמשלה, והחלה לייצר מסכות לבתי החולים ולמחסני החירום הלאומיים בזמן המגפה, צפויה כעת לפגיעה קשה מאוד לאחר שאותה ממשלה, שאמרה לה לעצור את הכול ולייצר מסכות, החליטה כעת על יבוא עשרות מיליוני מסכות ויותר מסין.

רק לאחרונה רכשו במשטרת ישראל חמישה מיליון מסכות מסין. הקריה הגרעינית בדימונה, עוד חצי מיליון. הביטוח הלאומי, אותו אחד שישלם דמי אבטלה לעובדים שיפוטרו מהחברות הישראליות לייצור מסכות, רוכש כל חודש מיליוני מסכות מסין, והרשימה עוד ארוכה. ממשלת ישראל, וכל השירות הציבורי, לא צריכה לרכוש אפילו סיכה

אם יש אפשרות לרכוש אותה ממפעל ישראלי. מתן עבודה יסייע הרבה יותר ממתן קצבאות. לכן חובה עלינו, חבריי חברי הכנסת, לוודא שהממשלה תרכוש אך ורק תוצרת הארץ. כי אם לא עכשיו,

תודה לחברת הכנסת מיכל שיר. יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב מרגי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי סגן השר, הזעקה שלך, מיקי, יוצאת מדם ליבך ונכנסת ללב, בכנות. ואני אומר שהסוגיות האלה של רכישת מוצרים מחו"ל בכלל, מסין בפרט, נקרא לזה, מצריכה דיונים בכמה מישורים. יש את סוגיית רכש כחול לבן,

של רכש הגומלין, שצריך לתת עליה את הדעת, ויש את הסוגיה הזו, הביטחונית, האסטרטגית, ואנחנו צריכים לחשוב, פעם אחר פעם, יותר מפעמיים,

מסיבי וממסדי מסין. החששות מוצדקים, אני חושב.

בקטע של רכש כחול לבן אני חושב שאני בכלל לא מבין. אני לא מבין למה בעת הזו, בעת הזו, במשבר הקשה הזה, זה צריך להיות נושא לדיון בכלל. אני חושב שהיו צריכים להתגייס כל ראשי המשק, המדינה, וכמדינה להוביל את זה. משרד הכלכלה, אני יודע שהוא חפץ בכך. ויש החלטות ממשלה, ויש חוקים, אבל הצדקנים באוצר,

שמובילים, שמעצבים את דמותה של הכלכלה הישראלית, מתרצים זאת בחששות כאלה ואחרים. צריך להתייחס, ובעת הזו לתת העדפה לתוצרת כחול לבן. זה מספק ידיים עובדות. זה נכון. זה חכם. זה צודק. וגם היום מפעלים ישראליים הוכיחו לנו שהם יודעים גם להתחרות, גם להתחרות במחיר, בטיב ובאיכות. בסוגיית רכש הגומלין, אני חייב לומר: התחלנו דיונים בוועדה בנושא הזה. היינו צריכים לקיים ביום ראשון שולחן עגול אצלי, לא מחייב, לא בשולחן הוועדה, שולחן עגול עם

החשב הכללי, משרד הכלכלה ועוד כמה גורמים, כדי להוביל להסכמות, להבנות מסוימות. יש קשיים, יש מגבלות, ואנחנו לא אומרים כרגע לקחת את ההגה ולסטות 180 מעלות, אלא להתחיל בהדרגה רכש גומלין.

משרד האוצר והחשב הכללי גררו רגליים, ואפילו היו אקטיביים בבלימה של מגמות כאלה ואחרות. אני מאמין שעם השולחן העגול נתחיל לפרוץ דרך. אני מקווה שאנחנו נהיה אנשי בשורה. נכון, אין לי אשליות שזה יהיה מחר. לא, השולחן הוא אצלי.

אני אומר בצורה חד-משמעית: אני מאמין שיהיו שינויים. זה לא יהיה דרסטי בשנה הראשונה, אבל כשיש שר כלכלה מחויב, ואני כיושב-ראש ועדה מחויב לכך, והחשב הכללי כבר מאותת שהוא מוכן להתחיל לעשות את עבודה בסוגיה הזו, אני מאמין שאנחנו נצליח להתקדם גם בסוגיה של רכש גומלין. ובסוגיה של הנושאים האסטרטגיים: בואו לא נשכח, ואני משאיר את זה בחלל החדר, שאנחנו לקראת פריסת הסיבים האופטיים, אינטרנט מהיר, G5. זה צריך להדליק נורות אדומות. צריך לעשות עבודה מערכתית, כל משרדי הממשלה.

אנחנו צריכים להסתכל על פני העתיד ועל הצרכים הביטחוניים והייחודיים והייעודיים של מדינת ישראל, ולעשות חושבים על כל עסקה, כן. אני מסיים בזה. שקשורה בממשלת סין.

תודה, חבר הכנסת יעקב מרגי. ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול צריכים להרגיע את המציעים. כל מה שקשור לערכות בדיקה, למסכות, המדינה תרכוש את כל כושר הייצור הישראלי. זו לא שאלה בכלל, והם יודעים את זה. זה לא שיש מצב שבחברות הישראליות יש מלאי שלא נרכש. הבעיה היא ברמות המלאי, שהחליטו כל המומחים במשרד הבריאות ובמשרדים, שצריכים את המלאי הנצרך. זו הסיבה שעשו התקשרות נוספת כדי להגיע למלאי ברזל. אבל משרדי הממשלה כולם פועלים בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, הכוללות, בוגי, העדפה מובנית של תוצרת הארץ במכרזים,

לגבי הפטור ממכרז, הרי זה ניתן ברמה משרדית או על ידי ועדת הפטור הראשית באוצר, תלוי בגובה ובמאפייני ההתקשרות. בכל מקרה, נדרש הגורם המקצועי לנמק מדוע נדרש הפטור, והבקשה מפורסמת באתר על מנת לאפשר לספקים מתחרים להגיש השגות. התעשיות הישראליות מהוות נדבך חשוב בכלכלה הישראלית ובצמיחתה.

הכריזו שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה על הקצאה של 1.1 מיליארד ש"ח במטרה לחזק את התעשייה הישראלית על רקע משבר הקורונה. במסגרת התוכנית הוקצו תקציבים נרחבים לעידוד השקעות הוניות, תעסוקה ותעשייה,

חדשנות, וכן פתיחת שווקים, בדגש על מפעלים שנפגעו כתוצאה מהמשבר אשר שימרו והמשיכו לשמר חלק משמעותי מעובדיהם.

כוללת התוכנית תקציב לעידוד כניסת עובדים על ידי שיתוף פעולה עם המעסיקים ותקציב להכשרות, בשיתוף המעסיקים, כל אלה על מנת לסייע לתעשייה הישראלית לצלוח את המשבר. בעניין רכישת ערכות הדיגום, תשובת משרד הבריאות: מטושים,

חומר כימי, מדובר בפטור שכבר התקבלו לגביו לא מעט פניות. בנוסף, הוגשה גם עתירה. כך שההתייחסות לדברים, בתמצית, בהתאם למה שנמסר על ידי משרד הבריאות ערב מתן הפטור, ואחר שהתקבלו השגות,

מרגי,

ישנן שתי חברות ישראליות אשר מייצרות ערכות דיגום בימים האלה, נובמד ותעשיות ביולוגיות בית העמק. בנוסף, יש ייצור בחו"ל על ידי מגוון חברות. לאור החשיבות הקריטית שיש לכל נושא הבדיקות בהתמודדות עם הנגיף, כלקח מרכזי שלמדנו מהגל קודם, נראה כי לא ניתן להסתפק בקנייה שוטפת של הציוד הנדרש, אנחנו קונים את כל המלאי הישראלי, כל מלאי שיש, קונים אותו, אבל צריך יותר, אלא יש לוודא שקיים מלאי ברזל מספיק לתקופה מסוימת. במועד קבלת ההחלטה, בהתקשרות האמורה בפטור, יעד הבדיקות הלאומי עמד בטווח של 20,000 עד 30,000 בדיקות ביום, 20,000 עבור התקופה הראשונה ו-30,000 בהמשך.

היעד עלה לכ-35,000 בדיקות ביום בתקופה הנוכחית, ו-60,000 לקראת החורף. כך שאנחנו קונים את כל המלאי, את כל כושר הייצור שלהם. צריכים להשלים.

עם כל מה שציינתי, כל עזרה וסיוע של 1.1 מיליארד לטובת התעשייה. חברי הכנסת, לאן אתם מציעים להעביר את הדיון? מיקי, אין לך בעיה, בקשה אישית. אין לך בעיה, חבל, לא ראיתי אותך כל השיחה. כל המלאי הישראלי נרכש. כל כושר ייצור ישראל בנושא הזה נרכש. אבל מלאי הברזל שיקבעו המומחים צריכים להביא אותנו גם ליבוא. תפטר 25 איש.

חס וחלילה.

אני יכול לתת את הטלפון שלך למנכ"ל סופרגום? אתה לא יכול, אתה חייב.

תודה, אדוני סגן השר. מה אתם מציעים? מה שרוצים. אני נותן את הטלפונים של, אני רוצה כספים, כדי לבדוק, כספים? כספים, כלכלה, סליחה. מוסכם?

סליחה ששכחתי, מרגי. כלכלה.

אז אנחנו נצביע על העברת הצעת, אנחנו מצביעים, חברים, על העברה לוועדת הכלכלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. אנחנו נוסיף אותך, חבר הכנסת מיקי לוי. בעד? בעד. חבר הכנסת מרגי, חבר הכנסת סופר, מיכל וינון אזולאי,

חברי כנסת הצביעו בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. ההצעה לסדר-היום: ישראל מייבאת מוצרים מסין על חשבון התעשייה הישראלית, מועברת לוועדת הכלכלה. הנושא הבא בסדר-היום, הסדרת נושא הטבות המס ליישובי הפריפריה,

מתחילים עם חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בחודש יוני הבטיח שר האוצר שעניין הטבות המס ליישובי העימות יוסדר בחקיקה במהלך חודש יולי, הרב איציק, אתה לא נשאר איתנו? זה מה שנקרא טריוויאלי. שלוש דקות זה בשבילך. בשבילך, שלוש דקות. אורולוגי טריוויאלי. הבטיח שר האוצר שעניין הטבות המס ביישובי קו העימות יוסדר בחודש יולי. אנחנו נמצאים כבר באמצע חודש אוגוסט, וביישובים רבים, הרב איציק מכיר אותם, מכירה אותם גם מיכל, מכיר אותם גם רם, מכירים אותם כל החברים: אביבים, דובב, שתולה, מטולה, קריית שמונה, שלומי, עכו, בית שאן, כל היישובים האלה, בחודש הזה כבר קיבלו מס,

איך שלח לי אחד החבר'ה? אומנם קיבלתי את המענק, אבל שילמתי מס. אני רוצה להזכיר לחברינו בממשלה שעניין הטבות המס ביישובים האלה נושא ערך ציוני מהמעלה הראשונה, אם זה בגליל, אם זה בעמק בית שאן, ובעזרת השם גם בנגב. יש לכך משמעות, ויש לכך משמעות ציונית מן המעלה הראשונה. אבל איכשהו הדברים קורים לנו כך שבממשלה הזאת הדברים החשובים האלה נופלים בין הכיסאות ויש תחושה שהממשלה הזאת לא מסוגלת לתפקד. לא רק שהיא לא מתפקדת, היא גם לא מסוגלת לתפקד. וזה קורה דווקא בשיא משבר הקורונה. זה לא קורה רק בעניין הזה של הטבות המס, זה קורה גם בעמותות המגזר השלישי. אפשר לדבר על חסד ועל חברתיות ולראות את כל עם ישראל והכול,

אף אחד לא באמת סופר את עמותות המגזר השלישי. אף אחד לא סופר לא את לקט,

לא את כל אלה שמחלקים אלפי מנות מדי שבוע, ואולי יותר מזה. אף אחד לא מסתכל עליהם בכלל. אף אחד לא סופר את תוכנית היל"ה, אף אחד לא סופר את קרן קרב, שמתעסקת בעיקר בפריפריה. אף אחד לא סופר. כל זה קורה

בגלל שאנשים חושבים שזה לא חשוב, זה פשוט נופל להם בין הכיסאות. עכשיו, יש הבטחות: כמו שהשר כץ הבטיח שהנושא הזה של הטבות המס יטופל, ככה גם הבטיח ראש הממשלה, יחד עם מיקי זוהר בזמנו, והתקצוב בחינוך הדתי, החינוך הממלכתי-דתי, אני מדבר על שעת התפילה בבוקר, הדבר הכי טריוויאלי,

הדברים האלה לא קורים. גם פה קיבלנו הבטחה וההבטחה הזאת לא התקיימה. אני כבר מסיים.

אומר שזה לא קורה לא מכוונה רעה, אבל כשכל היום, וראיתי וצפיתי כאן במהלך ההצבעות במשך היום, כשכל היום עסוקים בשטויות, אז הדברים החשובים מוזנחים.

ופה אני רוצה לפנות לחבריי, לחבריי בימין: אתם ריסקתם את הגוש, ויחד עם זה שריסקתם את הגוש, ריסקתם את עולם הערכים.

ריסקתם את הערכים המשותפים. שלשום שופטי בג"ץ, בפסק דין תקדימי וחצוף, פסקו שאסור להרוס את ביתו של מחבל,

שפגע בחייל עמית בן יגאל, השם ייקום דמו.

כמובן, יצאו כמה הודעות כאלה, אבל בסך הכול קול דממה דקה, זה מה ששמענו, תודה.

אבל כשיכולתם לבצע שינוי ולהעביר את פסקת ההתגברות, אף אחד לא חשב באמת לעשות את זה. רצתם לניסנקורן, תודה.

תודה, חבר הכנסת.

יעלה ויבוא חבר הכנסת רם בן ברק. שלוש דקות. נא לעמוד בלוח הזמנים.

ופעולה פשוטה כמו להסדיר בזמן את הטבות המס על פי קריטריונים ברורים,

לא יכול להיות מצב שתחזיקו כבני ערובה אנשים שעושים תוכניות על פי מידע אחד שיש להם ולא יודעים מה יהיה מחר בבוקר.

מסוגלים להגיע לכלל החלטה, תאריכו את הוראת השעה. תראו לאיזה מצבים אבסורדיים אתם מביאים אותנו, ביד אחת נותנים וביד השנייה לוקחים. אתם חותכים זיכוי מס במאות שקלים, ולפעמים גם באלפי שקלים, לאנשים שנמצאים בקו החזית. אפילו בעניין של קו העימות אתם לא מסוגלים להגיע לכלל החלטה. אני פונה לממשלה: תתקנו את החידלון שלכם עם עצמכם על ידי זה שתאריכו את הוראת השעה, תקבעו לוח זמנים הגיוני, ותכללו את היישובים שצריך לכלול על פי קריטריונים ברורים ושקופים. בדקה שנותרה לי אני לא יכול שלא להגיב לדברי ראש הממשלה, שעמד פה על הדוכן הזה והשווה את החוק שלא מאפשר לנאשם בפלילים להיבחר לרשות הממשלה לתקופה האפלה באירופה. אני רוצה להזכיר לראש הממשלה שמה שאפשר באותה תקופה אפלה לאותו דיקטטור לעלות לשלטון היה החלשת הפרלמנט הגרמני עד כדי הפיכתו לגוף חסר כוח. אתה, אדוני ראש הממשלה, רוצה לבחור באופן בלעדי את שומרי הסף, כמו שעשית בחלק מהמקרים, יש לציין שלפעמים בהצלחה יותר ולפעמים בהצלחה פחות. אבל אתה רוצה לשמור את אלה שיהיו עבדיך, ולא את אלה שיהיו שומריך.

מדבר איתנו על דמוקרטיה ומזלזל בדמוקרטיה שיש אצלנו ביש עתיד. אבל אני מזכיר לך שבדמוקרטיה שאתה מנהל, הסיכוי של אוסנת הילה מארק להיות שרה גבוה יותר מהסיכוי של גדעון סער, שנמצא במקום החמישי ברשימה והסיכוי של אריאל קלנר להיות שר גבוה יותר מהסיכוי של אבי דיכטר להיות שר, והוא במקום ה-11 ברשימת הליכוד. אז אנא, ראש הממשלה, אל תדבר איתנו על דמוקרטיה.

תודה, חבר הכנסת רם בן ברק. חברת הכנסת הילה שי, לא נמצאת. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ביטול הוראת השעה להטבה ליישובי הפריפריה דווקא עכשיו, בימים של משבר כלכלי, המקרה הזה מאפיין את הממשלה המסורבלת והלא-יעילה של ישראל היום. בכל מקום בעולם,

הממשלה צריכה לדאוג לציבור. ובמדינה, בישראל, הציבור מתעסק בממשלה, יום בחירות, יום מאיימים בבחירות, ומי שישלמו על כך מחיר הם תושבי עשרות יישובים קטנים הפזורים בגבולות המדינה. ודוגמה נוספת, למי שעוד הייתה צריכה הבטחות, כותרות על הנייר בלבד. באמצע יוני, טרם סיום הוראת השעה, התבטאו שרים שונים ובכירים בממשלה שהם מתכוונים לדאוג ולהבטיח את הוראת השעה, מילים והבטחות, ושוב לאנשים אין מה לאכול. ככה זה כשהממשלה מתנהלת כחברת יחסי ציבור, עסוקה בשיווק עצמי, ומפקירה את החיים כאן, שוב, את מי שהוחלשו שנים, שמורחקים מהלמידה, ממשאבים, מתחבורה ציבורית, מתשתיות בסיסיות. שוב נחשפת מדיניות הממשלה המפקירה את התושבות ואת התושבים שהכי זקוקים לתמיכה, במיוחד בימי משבר עמוק זה, מעמיקה את הפערים ואת האי-שוויון ומקדמת מדיניות שמרכזת משאבים בידי קבוצה אחת מסוימת על חשבונן של קבוצות רבות, ובהן החברה הערבית. ברשימת המוטבים הראשונים שהייתה לפני הדיונים בבג"צים, לפני המאבק המתמשך של הארגונים וראשי הרשויות, ברשימה המקורית ההיא לא היה אף יישוב ערבי אחד. תקציר הפרקים הקודמים בשלושה משפטים: מדובר בהטבות מס ליישובים שפורסמו ב-2005 ונדונו בבג"ץ, כשהקריטריונים לא היו שקופים וברורים. אחרי דיונים הוחלט שהנושא יטופל בוועדת הכספים, שלקחה על עצמה להגדיר שלושה קריטריונים לבניית הנוסחה לגובה ההנחה ליישובים הזכאים לה. הקריטריונים היו מותאמים לאותו אינטרס של הוועדה ושל רוב חברי הוועדה. הקריטריונים הם: ביטחוני, כלכלי, חברתי. בהתחלה, ביטחוני ופריפריאלי. אחרי סדרת דיונים ארוכה בוועדה, נוצרה הרשימה הזאת של 70 היישובים, שחלקם, 37 במספר, הוצאו מרשימת המוטבים. ל-41 השתנה גובה ההטבה, אם באחוזים ואם בתקרה הכללית. הרשימה פורסמה בינואר 2019. בשל ריבוי מערכות הבחירות והעובדה שלא הייתה ממשלה מתפקדת בישראל, הוארך תוקף ההטבות כמה פעמים באמצעות הוראת שעה, עד 26 ביוני 2020. היום, חודש וחצי אחרי,

למרות ההצהרות, הדיונים הנוספים, אני מסיימת, הפעילות של ראשי הרשויות והמשבר הכלכלי החברתי הגדל מיום ליום, ולמרות ידיעת השרים, כולל השר הממונה על הטיפול בנושא, אין חדש ואין שינוי.

האחריות, הנשיאה בנטל הכלכלי שנוצר בעקבות ביטול ההטבה יגולגלו על התושבים והתושבות, עליכם כולכם.

תודה, חברת הכנסת סונדוס סאלח. חבר הכנסת אופיר כץ, לא נמצא. אז ניתן דעה נוספת, אחרי שסגן השר משיב? יעלה ויבוא, סגן שר האוצר להשיב, חבר הכנסת יצחק כהן.

חבר הכנסת אופיר סופר, סתם מילת התייחסות בדבר הגוש: אני מסכים איתך לחלוטין. נעשתה טעות אסטרטגית לפנות את הגוש הזה ולהוציא אותו החוצה.

בכל אופן מבכה על זה, ואני מקווה שיהיה לזה תיקון בעתיד, כי אתם חלק אינטגרלי מהחבורה הזאת. בדבר ההצעות לסדר-היום בנושא הטבות המס ליישובי הפריפריה, אדוני היושב-ראש, הטבות מס ליישובים ניתנות החל משנת 2016, תחת קריטריונים ברורים ואחידים, מכוח חוק הטבות המס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2015. בחוק נכללו הוראות מעבר זמניות, לרבות הוראות אשר שימרו הטבות ליישובים אשר תושביהם נהנו מהטבות לפני שנת 2016 ואינם עומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק. ההוראות הזמניות הוארכו בחקיקה פעמיים. ההארכה האחרונה נעשתה לתקופה של חצי שנה, בחודש ינואר 2019. שר האוצר ביקש ליזום הארכה נוספת של תוקף ההוראות המסדירות את ההטבות ליישובים אלה. הנושא הועבר לבדיקת היועץ המשפטי לממשלה, אשר טרם גיבש את עמדתו בעניין זה. אנו ממתינים להשלמת גיבוש העמדה של היועץ המשפטי לממשלה, ובהתאם לעמדה זו נבחן כיצד להתקדם בעניין.

אני מציע למציעים להעביר את זה, לוועדת הכספים?

אני מסכים להעביר את זה לוועדת הכספים. תודה. דעה נוספת, לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. דקה, בבקשה. אני מברך את היוזמים על דיון החשוב הזה, את חברתי סונדוס. אני מזכיר לכולנו שבנושא זה של הטבות מס אנחנו מטפלים פה המון שנים. אנחנו תמיד מעלים את זה, העלינו את זה אפילו בוועדת הכספים. אפילו אתה, כבוד היושב-ראש, העלית את זה במליאה, והיה לנו דיון בוועדת הכספים. אבל צריך להגיע לפתרון ליישובים האלה, וגם לעוד יישובים שאנחנו תמיד מזכירים.

אני עולה כאן עוד פעם, ועוד פעם, ואנחנו לא נרפה עד שעוד יישובים יקבלו הטבות מס. אני מזכיר בעניין הזה גם את היישוב כאוכב אבו אל-היג'א ואת היישוב אעבלין. ביקרנו גם ביום שישי האחרון בשפרעם, ופתחנו עם השר איציק שמולי ומנכ"ל הביטוח הלאומי, יש סניף חדש לביטוח לאומי. גם שם יש דרישה. הם פנו לשר האוצר, ואנחנו נמשיך לעבוד.

אני כמובן תומך בהעברה לוועדת הכספים על מנת שנדון ונמשיך ונדון, וניתן את הטבות המס האלה לאזרחים. תודה, תודה. אנחנו עוברים להצבעה. מעבירים את ההחלטה לוועדת הכספים. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. אוקיי, אז חבר הכנסת רם בן ברק, חברת הכנסת סונדוס סאלח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת יצחק כהן, חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת ביטון? לא, לא.

חבר הכנסת סופר, שבעה. ואלי אבידר, שמונה.

שבעה חברי כנסת הצביעו בעד העברת ההצעה לוועדת הכספים, אפס מתנגדים ואפס נמנעים. ההצעה עוברת לוועדת הכספים: הסדרת נושא הטבות המס ליישובי הפריפריה. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להביא בפניכם את תוצאות ההצבעה לבחירת נציג הכנסת שאינו חבר כנסת לוועדת המינויים לקאדים מד'הב. הצביעו 77 חברי כנסת. מספר הקולות הכשרים, 76, קול פסול אחד. בעד מר מהדי נסר אל-דין, הצביעו 74. נגדו שניים. לפיכך, אני מכריז שמעדי נסר אל-דין נבחר כנציג הכנסת לוועדת המינויים לקאדי מד'הב. אני מבקש לברך אותך, מהדי נסר אל-דין, לברך את אביך היקר, את בני המשפחה, את תושבי כסרא-סמיע, ואת בני העדה הדרוזית כולם. אני בטוח שאתה תייצג גם את הכנסת וגם תפעל בעבורם בצורה הטובה ביותר. בהצלחה. חברות וחברי הכנסת, מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעה לסדר-היום בנושא: הפסקת אפלייתם לרעה של אזרחי ישראל תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן לאור ממצאי דוח מבקר המדינה על המינהל האזרחי, הצעות מס' 1148, 1164 ו-1193.

אחריו, חבר הכנסת משה ארבל. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר מיכאל ביטון, השר לעניינים אזרחיים במשרד הביטחון, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר לשירותי דת, כמובן. בשבוע שעבר פרסם מבקר המדינה את הדוח השנתי לשנת 2020. בדוח יש נושאים רבים, 13 פרקים, שכל אחד מהם הוא חשוב ודורש תיקון והעמקה. כולי תקווה שעוד בבית הזה נדון במסקנות הדוח והממשלה תשכיל להתמודד עם הביקורת ולהתייעל ולהשתפר בתחומים שנבחנו. אך רק פרק אחד בדוח השנתי עוסק ישירות בפגיעה בזכויות של אזרחים ישראלים. הוא עוסק באופן ישיר באופן שבו נוצרו במדינת ישראל שני מעמדות של אזרחים: אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', שגרים ביהודה ושומרון וחייהם מתנהלים לא מכאן ולא ממשרדי הממשלה אלא על ידי קומץ של פקידי המינהל האזרחי. הדוח מצא שקיים חוסר תיאום קיצוני בין קציני המטה של המינהל האזרחי לבין משרדי הממשלה שאמורים לפקח עליהם ולשמש כמשרדי אם שלהם. ללא הפיקוח הזה אנחנו נותרים עם פקידים שיש להם מדינה, פקידים שניתן לייחס להם כוונות טובות וראויות אבל הם מעולם לא נבחרו, והבית הזה לא נתן להם את הסמכות לנהל את חייהם של מאות אלפי תושבי יהודה ושומרון בצורה עצמאית. ברצותם ישחררו וברצותם יעכבו, ברצותם יאשרו וברצותם יאסרו. התוצאה של היעדר הפיקוח היא פגיעה ישירה ומתמשכת בתנאי חייהם ובזכויותיהם של אזרחים ישראלים המתגוררים ביהודה ושומרון. בעבר קראו לזה מיסוי ללא ייצוג: אזרחים שמשלמים מיסים, מצביעים בבחירות אבל הם מצביעים לכנסת ישראל ולא למי שמקבל את ההחלטות על החיים שלהם בפרקטיקה,

אחת הדוגמאות הקשות שצוינה בדוח מבקר המדינה שצוין פה היא שיש מחלוקות בין המינהל האזרחי, אדוני השר ביטון, למשרד המשפטים, שמונעות לקדם הסדרי רישום מקרקעין, מה שפוגע ביכולת של אזרחים ישראלים לרשום בעלות וזכויות על מקרקעין בספרי רישום המקרקעין באיו"ש. משטר הפקידים לא רק פוגע בזכויות של אזרחים המתגוררים ביהודה ושומרון, מדובר בפגיעה קשה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל כולה. כולנו מבינים איזו משמעות דיפלומטית ומשפטית, מבחינה בין-לאומית, יכולה להיות להחלטה של מדינת ישראל שלא לקדם רישום מקרקעין לישראלים ביהודה ושומרון. מדובר במחדל מרתיח, שההשלכות שלו הרבה יותר חמורות מהחלטות של פקיד זה

כבוד השר, זה כמו שלא יעלה על הדעת שאזרחי ישראל החיים ביהודה ושומרון יצטרכו לבוא ולקבל את שירותי משרד הפנים,

תעודות זהות ודרכונים, מהפקידים של המינהל האזרחי בבית אל. ובעצם, אולי האלוף יוציא גם תעודות זהות? חבר הכנסת סמוטריץ' גר בקדומים אולי שהאלוף יוציא לו תעודת זהות? אנחנו מבינים שלא כך הדבר ולא כך צריך להיות. הם אזרחים, ואזרחים צריכים לקבל זכויות שוות, לא רק בשירותי דרכונים ותעודות זהות אלא בכל יתר הדברים הנוגעים לחיי היום-יום. עוד דוגמה היא ההחלטה של קמ"ט תעסוקה במינהל האזרחי לא לאכוף שימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטיניים ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון, למרות הסיכון הביטחוני שנגרם כתוצאה מכך לתושבים ביישובים. מדובר בסכנת נפשות, אדוני השר. אסור לחכות לאסון כדי לתקן את הטעות הזאת.

ראוי שהכנסת תדון בהשלכות דוח המבקר בהקדם ותוודא שהכשלים שעלו בו ביחס לפעילות המינהל האזרחי יתוקנו, וכמה שיותר מהר. לכן אני מבקש שההצעה לסדר-היום תתקבל, ותעבור לדיון המשך בוועדת החוץ והביטחון.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. ניתן גם לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, דוח מבקר המדינה גילה את מה שאנחנו חווים ומכירים מהחוויה האישית כבר הרבה מאוד שנים, אבל אני חושב שהוא בעיקר גילה ליקויים אינהרנטיים, שלמעשה אי-אפשר היה בלעדיהם. האנומליה הזו, שבה צבא מנהל מערכת אזרחית, היא בלתי מתקבלת על הדעת, היא לא יכולה לעבוד. צבא עובד בשיטה מסוימת, יש לו תכליות מסוימות, הוא לא יודע לנהל מערכות אזרחיות. המינהל האזרחי מפגר בעשרות שנים אחרי משרדי הממשלה ברמת השירות, בטכנולוגיה, במחשוב,

בתודעת השירות. כל הליקויים זה סוג של איזה "קמחא טחינא טחינת" לגלות את המובן מאליו. עמד פה ראש הממשלה היום בנאום מלא פתוס, ודיבר בצדק על אותו שלטון שומרי סף של אפלטון אי שם לפני 2,500 שנה. זה מה שיש היום ביהודה ושומרון. אין גירעון דמוקרטי גדול יותר מ-400,000 איש שהולכים, פעם בכמה?

הולכים לקלפי, מצביעים לכנסת, ולא הכנסת ולא הממשלה מנהלות את חייהם אלא פקידים. אני לא חושב שבמינהל האזרחי יש אנשים רעים,

לצערי הרב, במערכת המשפטית,

אג'נדות שמאל, קשות אפילו, שעוינות את ההתיישבות, וזה מכביד מאוד. יש אנשים טובים, אבל הם אנשי צבא. הם יודעים לנהל מערכות צבאיות, הם יודעים להילחם, אני מקווה שהם יודעים להילחם, הם לא יודעים לנהל מערכת אזרחית.

עם ריבונות או בלי ריבונות, הוא לסגור את המינהל האזרחי. אדוני השר,

חבר הכנסת ארבל, תקשיב: בשנות השמונים, בהחלטת הממשלה שכוננה את המינהל האזרחי, נכתב מפורשות: המינהל האזרחי הוקם כדי לטפל באזרחים הערבים. נכתב מפורשות בהחלטת הממשלה, עוד דקה, אדוני, שהוא לא יעסוק בהתיישבות הישראלית, שתקבל את שירותיה ממשרדי הממשלה. כך החליטה הממשלה.

קמ"ט חינוך.

משרד החינוך מטפל מצוין באזרחי, תלמידי ישראל, וזה עובד מצוין. אין קמ"ט פנים. למה שיהיה קמ"ט איכות סביבה? למה שיהיה קמ"ט תחבורה? אגב, איש יוצא מן הכלל, עושה עבודה נפלאה. למה שמשרד התחבורה לא ייקח את האחריות? צריך לפרק. הגשתי הצעת חוק כזו בכנסת הקודמת, ואני מגיש אותה שוב. צריך את המינהל האזרחי לסגור בכל מה שנוגע להתיישבות הישראלית, להכפיף את ניהול ההתיישבות הישראלית למשרדי הממשלה ולשים סוף לאפליה ארוכת שנים של אזרחי ישראל. אני רוצה ברשותכם,

תן לי עוד חצי דקה, להגיב על דיון קודם שהיה כאן בין חבר הכנסת אלכס קושניר לסגן השר איציק כהן. כמובן, בעמדות הבסיסיות אני מאוד לא מסכים עם חבר הכנסת קושניר על הביקורת שלו על תלמידי הישיבות והאברכים והתקציבים שהמדינה צריכה לתת להם. אני כואב מאוד את דבריו, אבל אני כואב הרבה יותר, ואני לא יכול שלא למחות, על דבריו של סגן השר איציק כהן בפתח הדברים, שרמזו לעובדה שחבר הכנסת קושניר עלה מברית המועצות, על המבטא שלו. אני אומר לכם, ואני בוכה משמחה כשאני שומע ברחוב הישראלי את המבטא של עולי ברית המועצות ואת המבטא של עולי אמריקה ואת המבטא של עולי אתיופיה ואת המבטא של עולי ארצות המזרח ואת המבטא הרומני של המשפחה של אימא של אשתי.

ואני בוכה משמחה על התממשות החזון הגדול, הנס הגדול של קיבוץ גלויות למדינת ישראל,

אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות. חז"ל אמרו, אני מסיים, שקשה יום קיבוץ גלויות "כיום שנבראו בו שמיים וארץ", והוא קשה כי אנחנו מתקבצים מגלויות שונות ותרבויות שונות ודעות שונות וזהויות שונות. אנחנו מתגוששים כאן בינינו, ובבית הזה, מה לעשות, מתכנסים כל הקצוות ודנים ביניהם. בואו נעשה את זה באהבה. אני שמח. אני רוצה עוד המון חברי כנסת, אלכס קושניר,

ואני רוצה עוד המון חברי כנסת אשכנזים וספרדים,

ועולים וותיקים כי זה הנס הגדול של מדינת ישראל. ונתווכח ונחלוק בלי חס וחלילה לרמוז לאיזושהי פטרונות או התנשאות של מי שעלה כמה שנים קודם. מרוב שנתתי לו זמן, הוא לא מזכיר את הערבים. הוא מחכה לשמוע, חבל שנתתי לו.

חבר הכנסת ארבל, הגאולה וחזון הנביאים וחזון התורה מדברים על שיבת העם היהודי לארצו, ועל זה אני מודה לריבונו של עולם יום-יום, שעה-שעה.

לא ניקח את זה חלילה למקומות אישיים, ואני מתנצל בשם כל באי הבית הזה בפניו של חבר הכנסת קושניר. אני חושב שהדברים הם לא ראויים. תודה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. יעלה ויבוא חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. ישיב השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון. בבקשה. מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (תיקון), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת רם בן ברק, עוזי דיין ומשה אבוטבול בנושא: המשבר

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני סגן השר, השר.

תיקנתי את עצמי. במהלך הלילה הוא גם היה, השר הלא חבר כנסת. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת סמוטריץ', חבר הכנסת ארבל, כלל חברי הכנסת, אני דבר אחד יודע על חבר הכנסת סמוטריץ' כשהוא יודע מה הבעיה, הוא לא הולך סחור-סחור. וסוגיית האי-ודאות של מה עושים ביהודה ושומרון כבר קיימת מ-67'. רגע, רגע. לא הפרעתי לך. סליחה. לפעמים יש לך הזדמנות בהיסטוריה.

ראש המפלגה שלך היה שר הביטחון לזמן קצר, הייתה לו הזדמנות היסטורית לעשות סדר.

לא יכולנו לקדם את החוק הזה.

כנסת תמיד יש, ממשלה אין. היינו בממשלת מעבר. כנסת תמיד יש.

ממשלת מעבר העיפה 100 מיליארד שקל בקורונה, במעבר,

כשרוצים, אפשר. ופה יש מציאות מורכבת, ווטאבאוטיזם זה התשובה הכי קלה,

ווטאבאוטיזם זה, what about, מה זה? את זה הוא למד, גם אני לא יודע מה

זה במנהיגות במעוז, what about, ווטאבאוטיזם. זה משהו, שיסביר לנו. אני לא יודע מה הוא אומר, אבל הבנתי את האנגלית.

לבוא ולומר איפה בנט היה,

זה רק התחלה, חבר הכנסת ארבל. אנחנו גם מאוד מאוד, גאים בעבודתם של האנשים שלנו ביהודה ושומרון, מאוד מאוד גאים. אבל נתתי את זה כדוגמה. יש אנשים שעסקו בחוק שיאפשר להסדיר את כל הבתים ביהודה ושומרון, וידעו שהחוק הזה לא יעבור בבג"ץ. ואנחנו גילינו שמתוך 4,000 בתים לא חוקיים ששייכים ליהודים ביהודה ושומרון אפשר להסדיר 2,000 בתים. אבל צריך לעבוד על זה, והמינהל יכול לעבוד על זה. הוא צריך כוח אדם. הוא דל בכוח אדם. אתה צודק שקבוצה כזאת קטנה של אנשים לא יכולה לתת שירות לכל אזרח. יש עליה עומס גדול. המינהל האזרחי היה פעם גדול יותר, רחב יותר, עם יותר כוח אדם. חשבנו שאנחנו מקטינים פעילות ביהודה ושומרון. בסוף אנחנו אחראים שם. לפעמים אנחנו מגדילים פעילות בהתפתחויות מדיניות כאלה ואחרות. ולכן החוכמה בתוך האילוצים ובתוך האי-ודאות, בתוך מציאות שבה טרם הוגדר מה מעמדה של יהודה ושומרון לדורות בחוק במדינת ישראל,

שלנו והחוק הבין-לאומי מחייבים את קיומו של המינהל האזרחי,

יש סוגיות, רגע, רגע, שנייה. החלטת הממשלה משנות השמונים, שנייה, שנייה.

יש סוגיות, כל עוד אין קמ"ט חינוך ואין קמ"ט פנים,

אתה צודק, אני בדיוק מגיע לנושא הזה. כל דבר שניתן לנהל כשירות ממשלתי, ישירות מול משרדי ממשלה, ובתהליך טבעי, וראשי רשויות ביהודה ושומרון למדו לעבוד עם משרדי הממשלה, כמו הדוגמאות שנתתם בחינוך, אדרבה. בכל מה שהחוק מאפשר למשרדי הממשלה לפעול ישירות מול רשויות מקומיות על פי חוק ולתת שירות,

מצווה מהתורה. יש דברים שלעולם המינהל האזרחי יהיה חייב לטפל בהם: סוגיות הקרקע, מעמד הקרקע. זה מתוקף החוק הבין-לאומי. עכשיו אני רוצה להקריא לכם את הדברים באופן רשמי. כבוד יושב-ראש הכנסת, מכובדיי חברי הכנסת, מתוקף סמכותו פועל המינהל האזרחי בהתאם להנחיות ולדירקטיבת הדרג המדיני ובכפוף לחוק החל באזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן. כמו כן, סמכויותיו של המינהל האזרחי לקוחות מהמפקד הצבאי, אלוף פיקוד המרכז תמיר ידעי, ובהתאם לצווים החלים באזור זה. באשר לדוח מבקר המדינה, היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים פועלת בימים אלו למימוש מסקנותיו של הדוח ולתיקון הליקויים שעלו בו באופן המהיר והאיכותי ביותר. קציני המטה במינהל האזרחי פועלים מטעם יחידת המתפ"ש ליישום מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן, וקידומה בתחומים אזרחיים, בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה השונים, שכן הם מהווים את הנציגות המקצועית של משרדי האם באזור זה. באשר לטענות ביחס לבעייתיות הקיימת לאור כפיפות הקמ"טים, אותם קציני מטה שציינתם, המינהל האזרחי פועל בימים אלו, בשיתוף משרדי הממשלה, לטובת הסדרה וחידוד הגדרת תוכן ההנחיה המקצועית לקמ"טים,

אדגיש כי כיום אין משימה נפגעת מיחסים כאלה ואחרים בין המינהל האזרחי למשרדי הממשלה, כמו גם השירות לתושבי האזור. אבהיר שתוכניות העבודה של הקמ"טים, קציני המטה, כל אחד בתחומו, מאושרות על ידי המינהל האזרחי ומשרדי הממשלה כאחד. המינהל האזרחי ומשרדי הממשלה מקיימים מפגשים עיתיים בין גורמי המקצוע באופן שוטף, למטרת שיתוף פעולה ותיאום, לרבות קידום פרויקטים משותפים ותקצובם באזור יהודה ושומרון. דוגמה, למשל, שנעשית עכשיו, תוכנית אב לתחבורה יחד עם משרד התחבורה. היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים והמינהל האזרחי ימשיכו לבצע את משימתם במקצועיות ובשקיפות, תוך יישום מדיניות הדרג המדיני באזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן, ויוסיפו לפעול לשיפור מרקם החיים של תושבי אזור זה באמצעות כלל המשאבים העומדים לרשותם. והערה נוספת: לפעמים חסר כוח אדם במינהל האזרחי. לפעמים השירות לא יכול להיות מושלם כי חסר כוח אדם. איפה אני רואה את זה? עכשיו, בפעולה שאנחנו עושים לאשר כחוק לפי תקנת השוק 2,000 בתים, נדרש כוח אדם תכנוני, משפטי, ויש מחסור. לא מדובר במחסור. מדובר בפערים. זה אפילו לא מתחיל. ביהודה ושומרון חיים היום למעלה מחצי מיליון אזרחים ישראלים. הם לא, הם לא, אבל תתקצבו.

תביאו כסף.

פר חצי מיליון, מה אתה רוצה מהתושב בבית אל או בקדומים, כידוע לך, חבר הכנסת סמוטריץ', אנחנו עובדים על האפשרות שתהיה פה יציבות תקציבית עבור 2020

וכשם שתוכנית קרב עם אלפי עובדים לא מתפקדת,

ותוכנית היל"ה לא מתפקדת, והספרייה לאומית הוציאה 300 עובדים הביתה לחל"ת, ועוד ועוד פגיעה במשק, האם אדוני מוכן לומר פה על הדוכן, כשר שאחראי לזה, שבמידה שיהיה תקציב, 2020,

בתוך התקציב תהיה תוספת תקנים למינהל האזרחי,

את זה אני לא יכול להגיד. אני, כן, התשובה היא כן. אבל אתה יודע שיש איזה משרד אחד שצריך לתאם את המהלך, וזה משרד האוצר,

היית שר. מקסימום אדוני יהיה בזום בוועדת הכספים, היית שר, היית שר. אה, כן. מדי פעם. למען חיילים משוחררים, למען ציון.

למען חיילים משוחררים לא אחשה. כולנו היינו איתך בדיון הזה. עד רגע זה, אגב, לא עשו למענם משהו רציני.

יש כ-100,000 חיילים משוחררים שיוצאים לשוק בקורונה, אין להם עבודה, אין להם אבטלה. הצענו להם לשרוף את הפיקדון. זה העתיד שלהם, ההשכלה שלהם,

שלהם. לשם נועד הפיקדון, לחתונה, לבית, להשכלה, לעסק ולרכישת מקצוע.

בחקיקה פה בכנסת, אמרנו להם: תשרפו את זה על הקורונה. זאת אחת הקבוצות היחידות שעוד לא עשינו למענה משהו. אולי כי הם אנשים הגונים וישרים, ולא מפגינים, ואין להם לובי בכנסת. אז אני רוצה להיות הלובי,

מה פתאום, אבידר? אפילו במפגינים איתך יש אנשים ישרים. על מה אתה מדבר? כולם ישרים והגונים. צריך להשתדל יותר שם, בעולם.

עכשיו אני רוצה להגיד לך כמה דברים שאנחנו פתוחים להם: 1. כל מצב ממשלתי שבו נבנתה שיטת עבודה בין ממשלה ישירות לרשות מקומית ביהודה ושומרון, והעסק מתקדם, אדרבה, נבטל קמ"טים ותהיה עבודה ישירה, כמו בחינוך. הדבר הזה צריך להיות מתוקצב. אתה יודע, אם אנחנו לא, מישהו אחר צריך לטפל, איזו פונקציה ממשלתית, מחוז יו"ש לאיכות סביבה, מחוז יו"ש לעניינים אחרים. בסוגיות קרקע, בניהול הקרקע והיתרי בנייה, זה בחוק, לא יתאפשר שלא לנגוע. באכיפה. עובדים זרים, כמו שנותנים דרכונים לאזרחים ישראלים, סוגיית העובדים הזרים, המבקש גם כותב על זה, עובדים זרים פלסטינים. הייתה סכנה אמיתית לתושבים, המינהל האזרחי לא הצליח להגיע לטפל בזה. אנחנו דיברנו פה על סוגיות מערכתיות,

חבר הכנסת ארבל, אבל כשאתה מביא לי סוגיה ממוקדת מטרה, לא הרעשה ארטילרית, אלא נושא מדויק, אנחנו יודעים לטפל בה. אתה אמרת אמירה מאוד חשובה, אדוני השר. זאת אומרת, למעט סוגיות של מקרקעין. במה שהחוק הבין-לאומי והישראלי מחייבים אותנו להסמיך את אלוף פיקוד המרכז, ודרכו את המינהל האזרחי, רק בזה חייבים להמשיך במסלול של מינהל אזרחי. אם משרד האנרגיה לוקח אחריות, מבחינתכם אפשר לסגור, וניתן לעגן את זה בחוק הישראלי, והיועץ המשפטי לממשלה אפשר, ושיש אגף, זה הרבה יותר פשוט. תהפכו את האיש של משרד האנרגיה, תקראו לו, לצורך העניין, קמ"ט. תקראו לאיש מינהל מקרקעי ישראל, לא, אני לא רוצה. לא צריך. הוא מציע לך משהו אחר.

מינהל מקרקעי ישראל, תיקחו אחריות על הקרקעות שם.

יושבים שם ביורוקרטים שיורדים לנו לחיים. חבר הכנסת פינדרוס היה ראש עיריית ביתר עילית. חבר הכנסת פינדרוס יודע על מה הוא מדבר. יורדים לנו לחיים. חבר הכנסת פינדרוס היה ראש עירייה. הוא יודע על מה הוא מדבר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו בהגינות,

אני דיברתי עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון,

תקשיב לזה. יש ראשי רשויות ביהודה ושומרון שאמרו לנו:

שהנושא הוא אמיתי. הוא לא התרסתי. זאת בעיה אמיתית. ובאמת, המתווה הנכון זה היגיון בריא. איפה שרשויות מקומיות לוקחות את השרביט והעסק דופק, ללכת למסלול הזה, עם הגיבוי החוקי. לכן, תציעו באיזו ועדה הדבר הזה יתפתח, ולשם נקדם את זה.

לאן אתם ממליצים שזה יעבור? חוץ וביטחון. חוץ וביטחון?

למה לא נעשה בחוקה? זה עניין חוקתי.

זה אמיתי, זה בעיות שאף אחד לא רוצה לחיות איתן. לחוקה? חוקה זה מצוין. אנחנו בעצם נצביע להעביר את זה לוועדת החוקה. אוקיי. אתה סיימת? אז אנחנו עוברים להצבעה להעביר לוועדת החוקה את ההצעה לסדר-היום בנושא: הפסקת אפלייתם לרעה של אזרחי ישראל תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן, לאור ממצאי דוח מבקר המדינה על המינהל האזרחי.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה,

ומשפט נתקבלה. תגידו את השמות. אלי אבידר.

משה ארבל, בצלאל סמוטריץ', יצחק פינדרוס. משה ארבל, בעד, סמוטריץ' בעד, פינדרוס, בעד, קלנר, בעד, אזולאי, בעד, אורנה ברביבאי, בעד.

שבעה בעד. ההצעה עוברת לדיון בוועדת החוקה, בבקשה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: פגיעה אנושה של צוות קו כחול ביישוב תקוע, והצורך במענה מהיר,

חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, האם צוות קו כחול של המינהל האזרחי מצליח לגרום לנזק שלא הצליחו לגרום ארגוני החרם וה-BDS? בשנת 2011 קבע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד מייק בלס כי שטחים בנויים ומאוכלסים לא ייבדקו מחדש על ידי צוות קו כחול. למרות זאת, למרות ההנחיה, ביישוב תקוע נבדקו שטחים כאלה. כך מצאו עצמם בעליהם ותושביהם של כ-150 בתים הבנויים כבר למעלה מעשר שנים, שקיבלו את כל האישורים הנדרשים, במצב בלתי אפשרי, מצב שדוח אדמונד לוי הגדיר אותו "עבריינים בעל כורחם". עליהם נוספו עשרות משפחות שכבר קיבלו הקצאות קרקע בשכונה, שכבר אושרה בתב"ע ובוצעו בה עבודות פיתוח, וכמובן, הם כבר לקחו משכנתאות על מנת לבנות את בתיהם. עכשיו, רגע לפני בניית בתיהם בפועל, מגיע צוות קו כחול

זה מצב אבסורדי ובלתי אפשרי. לפי עמדת הממשלה שהוגשה לבג"ץ בפרשת חוק ההסדרה באוגוסט 2017, גרע צוות קו כחול עד לאותו מועד למעלה מ-1,000 מבנים בהתיישבות. למעלה מ-1,000 מבנים, ומסתבר שהיד עוד נטויה. הצוות ממשיך לעבוד ולפגוע פגיעות אנושות בהתיישבות. וממש כמו בסיפור על

גברתי היושבת-ראש, אין מי שיעצור אותו. בכל שנה ובכל חודש נגרעים משטחי היישובים עוד ועוד בתים בנויים ושכונות שהתב"ע שלהן כבר אושרה. ואין מי שיעצור את מצעד

והעוול הנורא. הם פשוט מגשימים את החלום של ה-BDS.

באמצעות הפעלת סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי ניתן לכל הפחות לתקן את העוול הזה שנגרם לתושבים. אלא שגם זה לא קורה. לפי הודעה משותפת לתקשורת של שר הביטחון ושר המשפטים מ-12 ביוני, רק לפני חודשיים, אמור היה לקום צוות שייתן מענה מינהלי ומהיר לאלפי המשפחות שניזוקו. כמה קיבלו מענה? עד היום לא ניתן מענה אפילו למשפחה אחת. חשוב להבין, צוות קו כחול לא מטפל בתלונות של פלסטינים, בתלונות של ערבים שנמצאים באזור, שטוענים שאדמותיהם נגזלו מהם.

צוות קו כחול פועל תחת איזשהו מעטה, טהור לכאורה, של בדיקת מה שהם מכנים הסטטוס הטהור של הקרקע, וזאת במנותק לחלוטין ממה שמתרחש עליה בפועל. הוא מתיימר לקבוע אם ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה לפני 40 שנה הייתה מוצדקת. 40 שנה. במשך שנים, ולפעמים גם עשרות שנים, אנשים בנו בתים, לקחו משכנתאות. אנשים נורמטיביים, שומרי חוק, חיים את חייהם, ואז הם מגלים שהם עבריינים. אני פונה מכאן לשר הביטחון,

באיחולי החלמה מהירה, ולאדוני השר, שנמצא כאן, מצד אחד, בדרישה כי יוודא שהוקם צוות לגיבוש פתרונות, שהצוות שהוקם אכן יעסוק בכך.

אני מבקש לפרוס לוח זמנים מחייב לעבודת הצוות על פי סעיף 5. אני דורש הנחיה חד-משמעית של הדרג המדיני להימנע לחלוטין מבדיקת צוות קו כחול במקומות בנויים או עם תב"ע. ואנו כאן, בכנסת ובממשלה, נדרשים לפעולות מהירות על מנת לסייע ככל שניתן לתושבים אשר נפגעו בעקבות פעולותיו של צוות קו כחול, ולעצור את עבודת קו כחול. זאת כדי למנוע מאזרחים תמימים להפוך לעבריינים בעל כורחם. תודה רבה, חבר הכנסת קלנר. חבר הכנסת אוריאל בוסו פה? בבקשה, יעלה וישיב השר מיכאל ביטון.

היום אתה נקרא גם ראש הממשלה החליפי, בעודך שר ביטחון? לא, רק בקושי, מספיק לי התפקיד.

גברתי יושבת-ראש הכנסת, חבר הכנסת, איך אומרים, קלנר?

קלנר.

חברי כנסת נכבדים, יש לי פה תשובה סדורה אליך, אבל רציתי כבר על ההתחלה לתקן אותך. אתה איש ההתיישבות. אני גם שמעתי את נאום הפתיחה שלך. אתה משתדל תמיד לשמור על דרך אבותינו של הצדק ואמירת האמת. הסוגיה הזאת של קו כחול, שעושה עוול להתנחלות, היא בת 20 שנה ומעלה. אתה מכיר את זה, נכון? אני מכיר, ויש דברים שהם הנחיות מ-2011. רגע, רגע. אנחנו נלך צעד-צעד. העוול הזה הוא 20 שנה. הסוף של הנאום שלי הוא שאנחנו נעשה מה שאף אחד לא עשה עד היום. אנחנו נסדר דברים שאף אחד לא סידר. זה הסוף.

אבל ראשית הדברים, זה 20 שנה של פעילות של קו כחול. בשביל שכל אחד יבין את המושג הזה שאמרת, קו כחול, ואיך העוול הזה מתרחש בתקוע ובעוד עשרות יישובים ביהודה ושומרון, בעצם, מה קרה? היו יישובים חוקיים, שהמדינה עודדה להקים אותם והגדירה עבורם את שטח היישוב. שטח היישוב נקרא קו כחול והקו הזה הוא אדמות מדינה לבניית יישוב. לימים, עם טכנולוגיות ועם בדיקות עומק, גילו שהקו הוא לא בדיוק אותו קו כמו שסימנו אותו בהתחלה. אותו אדם,

אם זה תום לב, רק על תום לב הדיון, קנה בית, כחוק, עם משכנתה, ביישוב ביהודה ושומרון, וגילה בסוף שעכשיו הבית שלו מחוץ לקו הכחול. הוא פעל כחוק, הוא רצה בית כחוק, הוא שילם כחוק ועכשיו ביתו אינו שוכן שם. בפתח הדברים הקודמים אמרתי שהייתה מחשבה לא מעשית, שידעו אותה, שיהיה איזה חוק שפוטר את הממשלה מלתת דין וחשבון בכלל על הנושא, ולאשר את כל הבתים כולם. הדבר הזה,

חוק ההסדרה או משהו בסגנון? הוא לא התממש, ובינתיים הפסידו זמן יקר. כשאתה אומר שקיבלת הודעה שביוני, אגב, נכנסנו לממשלה במאי. ביוני כבר הקמנו צוות, שר הביטחון בני גנץ ואני, צוות מיידי, לסדר כל בית שאפשר לסדר בחוק ביהודה ושומרון. רגע.

20 שנה, קלנר. 20 שנה עכשיו עברו. עכשיו דיברת על יוני, ועכשיו אוגוסט. אני לא יודע מאיזה רקע אתה, אבל הרבה מאיתנו מתכנון ובנייה, ומוניציפלי, אז אנחנו יודעים מה זה תהליך של היתר בנייה ותכנון, ובדיקות. זה לוקח שנתיים, חמש,

ככה עושים היתר של בנייה. אז אנחנו הקמנו צוות, ואנחנו מתכוונים לנסות להסדיר כמה שיותר יישובים, כולל את מה שחוקי ואפשר להסדיר ביישוב תקוע, והוא לא היישוב המרכזי בהיבט של היקף הבעיה. אנחנו נלך, ונהיה מגובים ביועץ המשפטי לממשלה בתהליך ההסדרה. אתה דיברת על 1,000 בתים, מעל 1,000 אמרת, מדברים על כ-4,000 בתים לא חוקיים ביהודה ושומרון, של יהודים, ומתוכם 2,000 עם פוטנציאל להסדיר כחוק באמצעות תקנת השוק ובאמצעות פתרונות משפטיים שיקבלו גיבוי מהמערכת המשפטית. תחשוב שאפשר לסדר חצי מהבעיה אם נתחיל לעבוד, ולכן הקמנו את הצוות. מה חסר לנו בצוות? תקנים. קצת תקנים במינהל האזרחי, דיברתי על זה קודם, בשאילתה הקודמת, וקצת תקנים משפטיים. אנחנו מתחילים לעבוד על זה בלי לחכות. נביא כמה תקנים. נאיץ את הפתרון. עכשיו אני אקריא לך את זה. אולי אתה רוצה להסתפק בתשובה הזאת? נראה לי שהוא הבין את התשובה. השאלה איך אתם רוצים להתקדם מכאן. מה אתם מציעים? אני חושב שצריך להעביר את זה לדיון בוועדת החוץ והביטחון. בחוץ וביטחון?

מקובל עליך, השר ביטון?

אם ככה, אני חושבת שהוא הבין. אפשר לעבור להצבעה אם להעביר את זה לחוץ וביטחון.

אנחנו עוברים להצבעה.

חבר הכנסת קלנר, בכל מקרה הצוות עובד, ואני מאמין שאם תהיה פה ממשלה שנה, אתה תעלה לדוכן ותגיד: ביטון הסדיר בתים על פי חוק ביהודה ושומרון. אבל אם תהיה פה ממשלה שנה.

תודה, השר ביטון. אנחנו עוברים להצבעה על הצעה לסדר-היום בנושא: פגיעה אנושה של צוות קו כחול ביישוב תקוע, והצורך במענה מהיר.

תכף אני אוסיף אותך. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.

ינון אזולאי, בעד, מאי גולן,

קלנר, בעד.

לא מצביע, השר.

בסך הכול חמישה בעד. ההצעה לסדר-היום תעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו עוברים הלאה בסדר-היום, לנושא: עשרות תוכניות של משרד החינוך הוקפאו בשל היעדר תקציב, הצעות מס' 1061,

שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת בראש, כבוד השר, השרים, חבריי חברי הכנסת, האמת, השבוע, אולי גם בשבוע שעבר, ובכל מיני ועדות,

רק הבוקר דנו בתוכנית היל"ה, קרב, מיל"ת, תוכניות שמשום מה, לצערנו, נסגרות. נסגרות בשל חוסר תקציב. חברים, אתם מפריעים.

בשל בעיית תקציב. ואני בטוח שהשר ביטון יוכל להעיד, בתור ראש עיר לשעבר בירוחם, עד כמה התוכניות האלה של החינוך חשובות. הבעיה הגדולה היא שאנחנו מסתכלים על התוכניות האלה אולי כתוכניות משלימות. אבל אם אני אספר לכם שתוכנית כדוגמת תוכנית היל"ה, אני רק עכשיו באתי מההפגנה, מהמחאה, אני לא קורא לזה הפגנה,

מהכאב שהתפרץ לאנשים, שהתוכניות האלה עלולות להיסגר. פה, ממש קרוב אלינו, באה אליי אישה, נראית נשואה, בוכה, עם דמעות. היא אומרת לי: תקשיב, אני בוגרת התוכנית הזאת, הם הצילו אותי מהרחוב. אני מכיר מקרים, גם במגזר החרדי ובכל המגזרים, אלו תוכניות שחוצות את כל המגזרים. החינוך יכול לפגוע, חלילה, בכולנו. כשהחינוך לא טוב, זה פוגע בכל החברה. לפני פחות מחצי שנה הזמינו אותי לבוא לברית. האימא שם באה אליי בדמעות ואומרת לי: זה הנכד שלך. הסתכלתי עליה, זה הנכד שלי? היא אומרת לי: הבן שלי היה אצלך לפני עשר שנים, כשהיית מרכז תוכניות של נוער בסיכון, ניהלת והקמת, הפכת את הסיכון לסיכוי. דרך אותן תוכניות, דרך היל"ה, הוא הבין וטעם מהו לימוד, איזה כיף זה ללמוד ולהגיע להישגים. קרן קרב, כן?

אמרתי בהתחלה: קרן קרב, מיל"ת ועוד ועוד. חוג לכל ילד, הכול. בפעם שעברה, לצערנו, התוכניות האלה, אני מסתכל עליהן והן הולכות ונסגרות. עוד מעט תעלה אחריי לדבר חברתי חברת הכנסת מאי גולן, והיא בוגרת תוכנית היל"ה, והיא תספר לכם עד כמה היא חשובה, ואני חושב שהיא יכולה להעיד על זה יותר מכולנו פה, כשכל אחד מדבר מהצד שלו,

היא תדבר מהמרכז. אבל אני אומר לכם: יש דברים שאסור לנו לגעת בהם. כאשר יש מלחמה, לא נוגעים בתקציב הביטחון,

עכשיו אנחנו נמצאים בנגיף, ואנחנו נוסיף ונוסיף עוד לתקציב הבריאות,

כי צריך עוד רופאים, עוד אחים ועוד אחיות. אבל התוכניות האלה הן לא סתם תוכניות.

בשבילם זה לא משלים, זה הלימוד שלהם, זה בית הספר שלהם, זה המקצוע שלהם, זה החיים שלהם. אנחנו צריכים להשקיע שם הכול, ולא משנה אם יש תקציב או אין תקציב. תמצאו את התקציב ותביאו אותו. עבר תקציב או לא עבר תקציב, אחד חלקי 12 או לא, מתוך הקופסה, זה לא מעניין אותנו. הילדים האלה ממשיכים. הם עלולים להיות ברחוב. זה לא מעניין אותם. הם רוצים ללכת בלילה לישון במיטה ולדעת שבבוקר יש להם למה לקום, כי אם לא, הם הולכים לישון ולא קמים. הם מגיעים לאובדנות. זה לא סתם. הורסים משפחות. זה הם ומשפחותיהם. לנו אסור לפגוע בזה. אנחנו צריכים לעשות הכול על מנת לעזור להם. זה הדור הבא, זה החיים של כולנו.

אני לא רואה את שר החינוך אבל אני מאמין שהוא ייכנס וישיב לנו על כך.

אומר: תעשו את הכול על מנת שהתוכניות האלו לא ייפגעו.

גברתי היושבת-ראש, ידידיי חברי הכנסת, שר הדתות, חבל, כמו שאמר ינון, ששר החינוך לא פה. התפקיד שלנו כאן, כנבחרי ציבור, כשרים וכאנשי ממשלה זה לא לתת לאנשים ליפול בגלל ביורוקרטיה או סעיף כזה או אחר. איך אנחנו נסתכל בעיניים? איך אנחנו נסתכל בעיניים בעוד שלוש, ארבע או חמש שנים? נגיד כך: כל הילדים שהיו להם תוכניות מחוץ לבית ספר, וכל אחד מסיבתו הוא, זה אפילו לא משנה מה הסיבה, והיו צריכים ללכת למוסדות חינוך בשנת 2020, בגלל שהיה ויכוח בין שני אישים פוליטיים הם יישארו ברחוב. איך אנחנו נסתכל להם בעיניים? איך נסתכל בעיניים לאנשים שיש להם תוכניות במעונות רווחה או תוכניות היל"ה לילדים?

ובצדק, ונכון שאני לא מכיר את זה מהצד של מאי אבל ב-1998 הייתי עוד מחזיק תיק הנוער בביתר עילית, וב-2001 כראש עיר, יש עשרות בני נוער שלא משתלבים בעדר של המערכת. במערכת החינוך כמו שהיא בנינו מסגרות כאלה שהכול עובד כמו עדר, הם לא מסתדרים שם. הם יכולים להצליח בחיים. אין שום סיבה בעולם שהם לא יצליחו בגלל שאיזו מועצה פדגוגית כזו או אחרת החליטה על סדרי לימוד שלא מתאימים להם. הם יכולים להסתדר. הם יכולים לקבל מקצוע, הם יכולים להתקדם בחיים, הם יכולים ללמוד בישיבה אחר כך, כל אחד במקום שלו יכול להצליח. נגיד לו: תקשיב, הייתה בעיה, השר הזה רצה תקציב תלת-שנתי, השר הזה רצה דו-שנתי וההוא רצה בכלל חד-שנתי, ולכן אתה, אדון ילד, יעקב או יצחק, תישאר דפוק כל החיים. איך נסתכל להם בעיניים? חבל לי ששר החינוך לא פה.

אנחנו מדברים על 1,000 מורים שקיבלו הודעות פיטורים, כשהילדים האלה, עזבו את המורים אפילו, אין להם עתיד, בגלל שמישהו רצה חד-שנתי והשני רצה דו-שנתי. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. אם ההצעה לסדר-היום לא תעזור, נעשה הצעה למשהו אחר. אני אומר לכם, ואני בטוח שגם חבריי איתי בעניין הזה: אנחנו לא נוותר. הילדים האלה, לא מגיע להם העונש בגלל המריבות הפוליטיות.

תודה רבה לך, חבר הכנסת פינדרוס. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, אני רוצה קודם כול להודות לחברי חבר הכנסת ינון אזולאי על ההצעה לסדר-היום החשובה הזאת. כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו, אמר הרב שלמה קרליבך, זיכרון צדיק וקדוש לברכה. אני יכולה להגיד לכם הרבה נתונים, ואני יכולה לספר לכם על מעל 1,500 מורים שיפוטרו,

8,000 תלמידים שלא יהיה להם מענה, על התוכניות ועל כל מה שקורה, אבל אני רוצה לספר לכם דבר אחר: חברת הכנסת מאי גולן, שעומדת וניצבת מולכם היום, היא בוגרת תוכנית היל"ה. תוכנית היל"ה היא לא עוד פרויקט והיא לא עוד איזה מערך חוץ, אקסטרני, שעוזר לילדים שכן סיימו בגרות או לא סיימו בגרות. זה הרבה יותר מזה.

זה היה מפלט. זו הייתה תוכנית הצלה אמיתית, שהביאה אותי להיות מי שאני היום. נערה בת 15, שנפלטה מכמה וכמה מערכות בית ספריות, שלא האמינו בה, לא האמינו ביכולת שלה אפילו להיות מסוגלת לשבת וללמוד, שלא לדבר על לעבור בגרות מלאה, ציפו ממנה לכמה שפחות ולא לכמה שיותר, גרמו לה לפקפק בעצמה, ביכולות שלה, ובמה שהיא אמורה להיות בחיים, איחלו לה וייעדו לה להיות המעט שבמעט.

באותו רגע שבר, כשאת יכולה להיות או נערה מרדנית ברחובות או מישהי שבעצם מחפשת את הפשוט והקל ביותר כדי לשרוד, תופסת אותי תוכנית היל"ה, ובתוך שנה אחת, אחרי 15 שנים קשות, אני מסיימת בגרות מלאה. אני נוסעת לגרמניה לייצג את ישראל אל מול ראש העיר. ומאז אני מי שאני. אני נזכרת ואומרת: אותה נערה שהייתה באותה נקודה כל כך קריטית בחיים שלה, הייתה יכולה לחיות חיים אחרים לגמרי היום, אני רוצה לא לומר אילו חיים. אני מסתכלת על הנערים והנערות היום, שכבר שלושה ימים כותבים לי מאות סמ"סים ומתקשרים אליי במאות טלפונים ואומרים לי: את, את בוגרת היל"ה, את צריכה להבין. אני אומרת להם: לא רק שאני מבינה, אני אילחם. זה לא עניין של תקציב דו-שנתי או חד-שנתי, אלה החיים של בני ובנות נוער, של העתיד של המדינה הזאת, של החברה הישראלית. מגיע להם שיאמינו בהם, כי כל אחד ואחת מהם הוא עולם ומלואו. אני קוראת מפה למקבלי ההחלטות מעלינו, שבסוף יחליטו ויכריעו בנושא הזה: תסתכלו על האנשים האלה. תסתכלו על האנשים הצעירים והצעירות האלה, כי הם כבר אנשים. איך שהם דיברו איתי בימים האחרונים, הם אנשים מלאים. הם העתיד של המדינה הזאת. המטרה העיקרית של תוכנית היל"ה היא לא רק להביא אותם לבגרות מלאה, היא גם להכין אותם לחיים, לתת להם כלים חברתיים, אבל מעבר מעבר לכול, לגרום להם להבין שהם שווים ומגיע להם בזכות ולא בחסד. אני מבטיחה לכם, תלמידי ותלמידות היל"ה, לכם ולמורים היקרים שעובדים אצלכם, שאנחנו כאן, חברי הכנסת, לא רק אלו שנאמו כאן היום אבל במיוחד ינון ופינדרוס היקרים, לא נפסיק להיאבק עד אשר אתם תקבלו את מה שמגיע לכם. הדורות הבאים ידעו שאם הם לא מסתדרים במערכות בית ספריות,

ומעבר לכול:

אני מאוד מקווה שהעניין הזה ייפתר,

תודה לך, חברת הכנסת מאי גולן. חבר הכנסת

הבוקר הגיעו שוטרי יחידת יואב, הידועה לשמצה בנגב, לשבט אל-אטרש כדי להדביק צווי הריסה ולעזור לפקחים להדביק צווי הריסה. היה ויכוח עם סאלם אל-אטרש, ראש המועצה האזורית אל-קסום. אחרי הוויכוח הוא נסע כדי להגיע לפגישה במשרדו. באמצע הדרך רדפו אחריו שוטרי יחידת יואב, הוציאו אותו בכוח תוך כדי שהם תוקפים אותו ומכים אותו, הוציאו אותו בכוח מהרכב שלו, עצרו אותו, לקחו אותו ליחידת יואב בבאר שבע ושם המשיכו להרביץ לו. הוא נלקח משם באמבולנס לבית החולים סורוקה בבאר שבע, אמבולנס של טיפול נמרץ. טענו שלא זיהו אותו.

ראש מועצת אל-קסום, אדם, נבחר ציבור בנגב, ראש מועצה של שבעה יישובים, באמצע הדרך השאירו את הרכב שלו עם מנוע פועל, באמצע הדרך ליד כביש 31. מכים ראש מועצה בישראל, בעבריינות, בפשיעה, ואף אחד לא הניד עפעף, וכאילו שהכול בסדר. רק אתמול או שלשום סיפרתי לכם שאנשי היחידה הזאת הגיעו לכפר רח'מה, נכנסו לבית של אישה וילדיה, התיישבו על המיטה בחדר השינה וחיכו שעה שלמה כשהיא יושבת בצד, מפוחדת, עם ילדיה, כדי לחכות לבעלה. זו הייתה הטרדה. הטרדה של אישה חסרת ישע.

התקיפה האומללה, התקיפה הברברית של ראש מועצה, של נבחר ציבור בנגב. חייבים לשים סוף ליחידה הזאת. הם חושבים שהם נמצאים במערב פרוע. במקום לטפל בעבריינים, במקום לטפל באלה שסוחרים בסמים, במקום לטפל באלה שמדרדרים את ילדי הנגב לתהום, הם נטפלים לאזרחים, הם נטפלים לנבחרי ציבור ונטפלים לנשים החלשות במדינת ישראל. חייבים לשים לזה סוף. חייבים לפעול נגד היחידה הזאת. אני קורא כאן לשר לביטחון הפנים ולממלא מקום המפכ"ל: תפעלו מייד, לפני שיהיה מאוחר ולפני שהתסיסה של התושבים תתפוצץ לכולנו בפנים.

היושבת-ראש. סעיד, איזה מילה על תוכנית היל"ה, משהו.

הוא ניצל את הזמן שלו לדבר על מה שהוא רצה. תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת נפתלי בנט כאן? אינו נוכח. ישיב השר לשירותי דת יעקב אביטן, בבקשה. ואחרי זה עמדה נוספת,

עמדה נוספת תהיה אחרי התשובה. הוא עונה בשם שר החינוך יואב גלנט, כן. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ראשית, לפני שאקרא מהכתוב אז אני חייב לומר לכם ששלמה המלך אמר "חנך לנער על פי דרכו", ואני אומר לכם, "מפי עוללים וינקים יסדת עז". כשאני אומר מפ"י, אז זה מאי, פינדרוס וינון, אה, יפה. שעשיתם כאן עבודה, יפה. למען העוללים והיונקים. אני רוצה לומר לכם, כמי שנמצא 30 שנה ברשויות: התוכניות הללו הן תוכניות מאוד מאוד חשובות. אני מכיר מקרוב את תוכנית קרב, הייתי שותף לה בעשייה הציבורית שלי. בכל התוכניות הללו של הנוער שנושר, הילדים האלה זקוקים שירימו אותם. אני תמיד אומר שברחובות מתגלגלות אבנים, וכמו שאת, מאי, לקחו אבן, אבל ידעו ללטש, למרק,

יהלום נפלא ויקר, שמאיר פה את ההיכל הזה, את המשכן הזה. זה רק ההשתדלות שלהם. הקדוש ברוך הוא, ודאי. בסדר, אבל זו עבודה של הדברים הללו. ולכן, בחינוך זו חובה מאוד מאוד עמוקה. אני גאה להיות בסיעה שנמצא בה חבר הכנסת ינון אזולאי, וכואב את הדברים הללו ומדבר עליהם מתוך הלב ומנהמת ליבו. אז באמת אתם צודקים בכול, ועכשיו ברשותכם, ברשות גברתי היושבת-ראש, אקרא את תשובתו של שר החינוך. אני חושב שתדעו להתגבר עליה, היא בסך הכול מכובדת, אני חושב שתעצור בשיא. לפחות אדוני השר בחר שלא להחרים את הכנסת. קריאה: איך אמרו? אוי לי מאוהביי, בבקשה. במשך חודשים ארוכים מתנהל משרד החינוך במסגרת תקציב המשכי, היוצר פער תקציבי עמוק, העומד בעת הזו על כ-4 מיליארד ש"ח. הפער נובע משלוש סיבות: 1. היעדר היכולת להשתמש בעודפים מחויבים בסך 1.44 מיליארד ש"ח, בשל הנחיות החשכ"ל בהיעדר תקציב מדינה מאושר, 2. תקציב עודפים אשר טרם התקבל בסך 1.1 מיליארד ש"ח, 3. הפער בין התקציב ההמשכי לתקציב 2019, הנמוך ב-1.5 מיליארד ש"ח. בשל מציאות תקציבית זו, ועד אשר יאושר תקציב המדינה, עומדות בפני סגירה כ-150 תוכניות חינוכיות הפועלות במערכת החינוך,

תוכנית היל"ה, שפועלת לשם השלמת השכלה, מתוקף חוק חינוך חובה לנוער בסיכון, נוער אשר נותק ממערכת החינוך,

תוכנית הכוללת תוכניות העשרה המופעלות בבתי הספר וגני הילדים, תוכנית למתן מענה חינוכי לילדים חולים בביתם, תוכנית המופעלת מכוח חוק, תוכניות רווחה לנוער בסיכון ברשויות המקומיות, סיוע פסיכולוגי לילדים ביישובי עוטף עזה, הפעלתם של כ-4,000 מתנדבי השירות הלאומי האזרחי, תוכניות העשרה ומצוינות: "אחריי" ותוכניות נוספות, הכנה לצה"ל, ועוד תוכניות רבות נוספות. מה שאני הולך לקרוא עכשיו, מודגש: חשוב להדגיש כי תוכניות אלה אינן פריבילגיה ואין מקום להעדיף אחת על פני השנייה. כולן נמצאות בסכנה. חלק מהתוכניות מתבצעות מכוח חובה שבדין וחלקן מהוות קרש הצלה בעבור מאות אלפי תלמידים, לצד העובדה שהן משמשות מקור לפרנסתם של אלפי עובדים. אני קורא לכל יושבי הבית, צריך לקרוא לכולם, ובפרט לחברי סיעת כחול לבן, תרחף לקרוא לכולם: אנא, קדמו את אישור תקציב המדינה, למען לא ייפגעו אלפי תלמידים ולמען לא יפוטרו אלפי מורים ואנשי חינוך. בתקופה סוערת זו על מערכת החינוך להיות עוגן של יציבות, רק למה הוא לא קורא לאנשי הליכוד? גם, אמרתי. הוא קורא לכולם. הוא קורא לכולם. כבוד השר, אני מציע שאתה בנפרד תקרא לכולם. אני קורא לכולם, לכל הבית. להתעלל בגוויות. אין לערער זאת בשל קשיים פוליטיים וביורוקרטיים אני בטוח שהוא מסכים לזה. עלינו לגלות אחריות ולהביא נושא זה לפתרון מיידי. כל זמן שתקציב המדינה אינו מאושר, הייעוץ המשפטי והחשב הכללי לא יאפשרו את תקצובן והפעלתן של תוכניות אלו.

מידע על אודות חוג לכל ילד בצפון: בינואר 2017 יצאה לדרך התוכנית לפיתוח הכלכלה והחברה בצפון מכוח החלטת הממשלה 2262. כחלק מהחלטה זו, החליטה הממשלה להקצות לילדי הצפון תקציב בעבור הפעלת חוגים. התוכנית חוג לכל ילד פועלת בצפון מזה כשלוש שנים ולוקחים בה חלק כ-33,000,

ילדים בכיתות ד'-ה' ב-93 רשויות. החלטת ממשלה נוספת, מיום 8 בדצמבר 2019, האריכה את הפעלת התוכנית גם למהלך שנת הלימודים תש"ף, בשל חשיבות הנושא והצורך להמשיך ברציפות המהלך. חוג לכל ילד בצפון תוקצב באופן חד-פעמי בתקציב 2019 בעבור תש"ף. זה אינו תקציב בבסיס.

היה להידון במסגרת דיוני תקציב 2020. מאחר שדיונים אלה טרם התקיימו, הנושא אינו מתוקצב לתשפ"א. מידע על אודות תוכנית כנפי רוח: תוכנית כנפי רוח הינה תוכנית מניעה לילדים ולנוער בסיכון הפועלת בישיבות ובאולפנות. התוכנית נותנת מענה גם לנוער הגבעות. התוכנית פועלת מזה שלוש שנים ומתוקצבת בסך של 8 מיליון שקלים בשנה במסגרת תקציב קואליציוני. מאחר שתקציב המדינה טרם אושר, התוכנית הופסקה. תודה רבה. תודה רבה. אני אאפשר עמדה נוספת של דקה. חבר הכנסת אבוטבול משה, בבקשה. משה, אתה בא מהם גם כן. אם אתה מדבר על היל"ה וקרן קרב, אז אתה בא מהם.

אתה המ"ם של מפ"י.

עוד מעט יש לי עשר דקות, אם אתה צמא לשמוע אותי. כן, דקה בבקשה.

אדוני השר היקר, תודה על הדברים. תודה קודם כול למציעים ולמגישים, חבריי מסיעת ש"ס ומכל הסיעות. אני אומר רק דבר אחד, עמדה נוספת. אני רוצה לומר ולהזכיר לאדוני השר: ודאי שהתוכניות האלה הן מאוד מאוד חשובות, בפרט לאותן משפחות שאני מכיר מהיותי ראש עירייה בעיר בית שמש, משפחות שאין ידן משגת לחוגים ולדברים מהסוג הזה. לכן, באמת, הן נהנו מאוד מאוד גם מקרן מקרב. אני עוד זוכר את חוג הדרבוקות שהיה לאותם ילדים, והחלילים, וכל מיני דברים שהיו מלמדים אותם. דברים שלא היו מגיעים אליהם בכלל. לא היה שום סיכוי להגיע אליהם אם אנחנו לא היינו אנחנו מנגישים להם אותם, אל אותם תלמידים. כמו כן היל"ה, הייתי קורא לזה בכלל "הצלה" לא היל"ה, כי היא לאלה שבאמת נשרו מהמערכות ונתנו להם זו הזדמנות של זמן ב' מועד ב' לנסות להציל אותם. ועל כך באמת תודתנו לאותם מארגנים במשך שנים רבות.

בבית שמש זה התחיל. לכן אני מבקש למצוא פתרון, אולי 1 חלקי 12, למצוא, כי הם חייבים היערכות לקראת הנושא הזה. תודה רבה. בכל דרך, שחלילה התוכניות הללו לא יגוועו.

חבר הכנסת יוראי להב, בבקשה, עמדה נוספת, דקה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, התשובה של שר החינוך שתווכה לנו על ידי שר הדתות לא מקובלת, לא מתקבלת על הדעת ומאוד מאכזבת. זריקת האחריות שהתשובה מגלמת,זה עניינים פוליטיים, זה קשור לכחול לבן, זה קשור לליכוד, זה קשור לתקציב,

חארטה, תסלחו לי על המילים הבוטות.

חארטה, חארטה. אומנם מדובר בתוכניות שנמצאות תחת הסעיף התוספתי, אבל מדובר בחוט השדרה של מערכת החינוך בישראל, ודאי כשמדובר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אני רוצה למסור פה בקול ברור ונוקב ליואב גלנט, שר החינוך: זה קורה במשמרת שלך. זו האחריות שלך. אם אתה לא מסוגל להיכנס למשרד ראש הממשלה,

ולהשיג את התקציבים הללו כדי שהתוכניות תמשכנה להתקיים,

זאת האחריות שלך. האחריות שלך היא על החינוך של תלמידי ישראל, שנפגע בצורה אנושה. היום היינו, חברי הכנסת כמעט מכל סיעות הבית, עם תוכנית היל"ה מחוץ לכנסת, שבאו להפגין.

הם צודקים. וצריך לוודא שהפרויקט החשוב הזה, ועוד מאות תוכניות, ממשיכים להתקיים. מדובר בחינוך ובעתיד של הילדים שלנו, תודה. תודה, חבר הכנסת להב. חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. קטי, את קָטי או קֶטִי? שאלה טובה, גם אני לא יודעת, פעם קֶטִי פעם קָטי, תלוי מי אומר. אז זו לא טעות. תספרי כמה דם נשפך בבית שמש בשביל תוכנית קרב. נכון. אני אומרת, יש אפשרות, מי שלא יודע אם זה קָטי או קֵטי, קטרין זה השם המלא. קטרין, אז זה מתחיל ב-קָ בבקשה, קָטי. אוקיי, חברים יקרים, תשמעו: בימים אלו, שעדיין המגפה נמצאת ואין תקציב, ויש עוד מיליון ואחת דברים למה לא לקיים את זה, בימים אלו מגייסים למעלה מ-7,000 עובדי הוראה כדי למלא את כל נושא הקפסולות וכו'. הצעה שלי: מורי קרן קרב, מדריכי קרן קרב, מורי היל"ה, מדריכי היל"ה,

כל כוח האדם המדהים הזה, והנהדר, להעביר אותו לעבוד עכשיו, ולא צריך לגייס מבחוץ. קטי, אבל מה עם הילדים? אבל רגע, לא סיימתי,

באמת, זה היה עד עכשיו הפתרון, מה שנקרא, אבל באמת ובתמים צריך להחזיר את המסגרות הללו. המסגרות האלה הן חשובות,

יושבת לפניי חברת כנסת מדהימה שאף היא הייתה בפרויקט היל"ה, היא בעצמה הייתה.

קודם כול היא הגיעה לתקרת הזכוכית, היא נגעה. הילדים האלה מקבלים את החינוך הטוב ביותר שיכול להיות, ואני חושבת שצריך להחזיר את המסגרות האלה. לחשוב על פתרון. אמרתי בישיבת סיעה שלנו פה בכנסת, בסיעת הליכוד: ראש הממשלה הוא אדם יצירתי, שר האוצר הוא אדם יצירתי, וגם גלנט הוא אדם יצירתי, כולם ביחד ישבו וימצאו פתרון לתוכניות המדהימות הללו.

אתם בעצם ממליצים להעביר את זה לדיון בוועדת הכספים? ועדת הכספים, כן. כן, אוקיי, זה על דעתכם. אז אנחנו נעבור להצבעה בנושא: עשרות תוכניות של משרד החינוך הוקפאו בשל היעדר התקציב, להעביר את הדיון לוועדת הכספים.

אני אאשר מכאן. אנחנו פה, המצביעים נמצאים למטה. אין בעיה, אנחנו נאסוף את ההתייחסויות. לא נורא. נתקן. על נושא חשוב כזה נתקן. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

אני אוספת פה את הקולות. היו פה שניים בעד בהצבעה. תבטלי את הצבעתה של גילה גמליאל, שהצביעה בטעות מאי גולן. נרשם שההצבעה של גילה גמליאל בוטלה. תכף נספור גם אתכם. חבר הכנסת יוראי,

חבר הכנסת אלי אבידר, בעד, תגידו בבקשה את השמות, ואני אחזור.

פינדרוס, בעד. קטי, בעד.

ראש אכ"א מכירה את כל השמות. סליחה? ראש אכ"א מכירה את כל השמות.

לאט-לאט אני אדע, היא לאט-לאט מגייסת את כולם. את כולם, את כולם. משה ארבל, בעד, ינון, בעד, אבוטבול, בעד. מישהו לא אמרתי כאן? בסך הכול אנחנו תשעה בעד, והנושא יעבור להצבעה בוועדת הכספים. בהחלט נושא ראוי וחשוב. אנחנו עוברים הלאה בסדר-היום. הצעה בנושא: ענישה דרקונית, מוסדות שאיחרו במעט הגשת "ניהול תקין" בתחילת 2020 הפסידו את התמיכה לכל שנת 2020, מס' 1196. חבר הכנסת משה אבוטבול יציג את זה,

היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אדוני סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, שנמצא כאן וגם ישיב בהמשך. ההצעה שלי היא בעצם על ענישה קשה ביותר, כפי שהגדרתי את זה, על מוסדות שאיחרו במעט בהגשת "הניהול התקין" שלהם בתחילת שנת 2020, ובכך הפסידו את כל תמיכתם לשנת 2020. זה דבר שהוא באמת מאוד מאוד עצוב. אני רוצה קודם כול לגשת לנתונים: הרי מדובר במאות מוסדות תורניים שיש בארץ, בכל רחבי הארץ. ופה בסך הכול מדובר בשישה מוסדות, ואני גם אקריא את שמותיהם: שלהבת הדרום, מוסדות חוכמת שלמה, בית חינוך יתומים כללי לעדת הספרדים, קהילות יעקב בראש העין, ברכת מתתיהו ושמחת דוד חיים, נחלת בית יעקב, מדרשה לבנות. כל המוסדות הגישו, הכול בסדר, הכול פועל. המדובר פה באחוז קטנצ'יק מאוד, שישה מוסדות שלא הספיקו להגיש את זה, מסיבות מוצדקות. כל אותם מוסדות בשנים עברו, אדוני כבוד סגן השר, נתנו "ניהול תקין" בצורה סדירה. הם גם דאגו לשלוח לי את "הניהול התקין" שלהם משנים עברו. ולא רק זו, אלא גם הסיבות שלהם הן סיבות מהמוצדקות ביותר. רואה החשבון היה חולה בבית חולים, מצרפים לי אישורים רפואיים שאותו רואה חשבון לא יכול להגיש את זה, ולכן הם איחרו בחודש או בכמה ימים. פה נעשית ענישה קשה ביותר, דרקונית: ללכת ולהעניש את כל אותם מוסדות, שלא יקבלו שנה שלמה תמיכה ממשרד החינוך, לא לקבל שנה שלמה תמיכה בגלל זה שהם איחרו ולא הביאו את ה"ניהול התקין". הרי מוריי ורבותיי, למה המדינה נותנת כסף לכוללים? אני חושב שיש הערכה מאוד עצומה במדינה שלנו לערכו של לימוד התורה, לערכו החשוב ביותר של העם היהודי שלנו, לימוד התורה. "לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה'". יש עניין של לימוד התורה: "אם לא בריתי יום ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי". יש לנו ערך גדול בלימוד התורה, והבין את זה ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, לאחר הביקור המפורסם שלו אצל מרן החזון איש. הוא הבין בדיוק שערכם של לומדי התורה הוא ערך עליון ביותר, לא יסולא בפז. ולכן באמת התאמצו וקם עולם התורה לאחר השואה: הכוללים, הישיבות, תלמודי התורה. לכן, היום מגיע מצב שמוסדות לא הספיקו להגיש "ניהול תקין". זה לא נעשה מרשעות, זה לא נעשה מרשלנות, זה נעשה בגלל שהייתה להם סיבה מוצדקת. אני בכוונה לא מזכיר את הקורונה, כי היום כל דבר רגיל מדביקים לקורונה, בגלל הקורונה. זה היה לפני הקורונה.

אבל היו להם סיבות מאוד מוצדקות, רואה החשבון היה חולה, או שלא הסתדר להם להגיש בגלל איזה מסמך מסוים. על כמה ימים מענישים שנה שלמה? שלא יקבלו תקציב בכולל? קראתי את מכתבם של אותם אברכים בראש העין. אני אומר לכם, הרבה זמן עיניי לא זלגו דמעות כמו בקריאת מכתבם של אותם אברכים תמימים, שבסך הכול מה הם מבקשים?

שלמו לכולל, למרות שהייתה פה איזו טעות קטנה, טעות טכנית. הוגש באיחור. אפשר להשאיר עשרות אברכים? אנחנו בקואליציה תורנית, בקואליציה שלנו משמשים גם שרים חרדים, גם שרים דתיים, משמשים גם ח"כים בתוך הקואליציה הזאת. בואו נחשוב לרגע אם היה מקרה כזה דומה במכון להשכלה גבוהה, האם היו יושבים פה כל החבר'ה ושותקים? הם היו שתדלנים. היו באים והופכים משרדים. משרד התרבות היה משרד החרבות ומשרד החורבות. היו הופכים שולחנות כדי לתת להם את זה פה. אז בגלל שמדובר פה באברכים צדיקים, שיושבים ולומדים, אחד בנתיבות, אחד לומד בראש העין, כל אחד לומד במקום אחר בארץ, אין מי שיבוא ויילחם את מלחמתם? אז נכון, גם אם טעו ורוצים להוריד בגלל הדבר הזה חודש, בגלל שלא הגישו בזמן,

תנו ענישה לאותו זמן שהם לא הגישו, דיפרנציאלית. תנו איזו ענישה קלה, אבל מכאן לבוא ולא לתת כלום? מה זה, מידת סדום? שנה שלמה לא לתת בגלל איחור של כמה ימים? אני מכאן דווקא חושב שבגלל שיש לנו עסק עם אנשים שיודעים מה זה לימוד התורה, נמצא פה גם שר הדתות, שהוא בעצמו כל היום מחזיק תורה, כל היום הוא נמצא בסיורים בכוללים בישיבות, במוסדות חינוך, ויודע מה ערכה של תורה. בשבוע שעבר הוא גם היה ברמלה, אצל רבי יחיאל אבוחצירא, וקיבלו אותו כל האברכים שם. גם שר הדתות מבין, כל שר מבין שאם חסר "ניהול תקין" לתקופה קצרה, אי-אפשר בגלל זה להעניש שנה שלמה ולא לתת את אותו מענק שהמדינה משתתפת בו. אני רוצה לגלות סוד לכל החברים שלא יודעים מה זה עולם הכולל. עולמם של הכוללים, עם כל הכבוד למדינת ישראל, לא מושתת רק על המלגה של מדינת ישראל. מדינת ישראל נותנת חלק מתוך אחזקת התורה. מי שרץ ומתרוצץ יום ולילה אלה אותם מנהלי כוללים היקרים וראשי הכוללים, שהם צריכים לרוץ,

להשלים לאותה מלגה של 2,000 שקלים או 2,500 שקלים שאותו אברך מקבל, והם צריכים לכתת את רגליהם מעבר למדינות הים. והיום, בשנה האחרונה, מי יודע בכלל מה זה ארצות הברית? מי יודע מה זו אירופה? מי בכלל ניגש לחוץ-לארץ לאסוף כספים, לעשות איסוף כספים? כלומר, הכול נשאר פה במצב קשה על קשה. וגם המדינה לא נותנת את חלקה הקטן הזה לאותם כוללים, שבסך הכול איחרו, איחרו את "הניהול תקין", אוי ויי. במקום להעניש אותם על אותה תקופה שבסך הכול איחרו, נותנים להם עונש שנה שלמה לא לקבל תמיכה? לא יקום ולא יהיה. קודם כול, אני לא מגיש לבימת הכנסת לפני שאני עושה עבודה קצת קשה: פניתי למשרד החינוך, למר עמוס צייאדה, בנושא הזה, ולאחר מכן לגב' קדם במשרד האוצר, ואני מבין שאחרי כן זה גם התגלגל לרשם העמותות, אבל על דבר אחד לא קיבלתי תשובה: למה על איחור של ניהול תקין של פחות מחודש מענישים בשנה שלמה את אותם אברכים צדיקים, שיושבים ושוקדים באוהלה של תורה? זה דבר שהוא לא הגיוני. אין פה אפילו שכל והיגיון. לכן אני מאוד מאוד מצפה שמשרד החינוך, שבעצם כל עניין הכוללים נמצא דרכו, יקבע ועדת חריגים לנושא הזה. גם אם חייבים במידה מסוימת להעניש, כדי שאנשים יזדרזו בהגשת "ניהול תקין", אז להעניש בצורה מידתית. מה זה מידתית? איחרתם חודש, לא תקבלו את אותו חודש או חודש וחצי. יש פה איזה שכל והיגיון. אבל מכאן לבוא ולהעניש שנה שלמה לא לקבל, אותו אברך שיושב ולומד לא יקבל את המלגה הקטנה הזו, בגלל זה שבסך הכול אותו מנהל מוסד איחר בכמה ימים, זה דבר שלא יעלה על הדעת. לסיום דבריי, אינני יודע מה תהיה תשובת משרד החינוך,

שבעזרת השם,

יואב גלנט, שהוא באמת אוהב תורה, וכמובן סגנו, שתכף יענה, יעשו כל מאמץ לפתור את הבעיה הזו. אבל עד שיעשו את המאמץ, אני קורא לכם, אותם אברכי משי היקרים: אהוביי, אחיי ורעיי האברכים היקרים, שבזכותכם המדינה קיימת, כן, בזכותכם המדינה קיימת, תמשיכו ללמוד תורה כאילו קיבלתם. ואני בטוח שבעזרת השם, התורה הזאת שאתם לומדים אותה, למרות שאתם עדיין לא קיבלתם את השכר, היא התורה המובחרת ביותר בידי בורא עולם. בזכות לימוד התורה שלכם גם תתרפא מחלת הקורונה, ובעזרת השם בקרוב נזכה לגאולה הקרובה.

אני מבקש שוב, להודות למשרד החינוך על עבודתו הטובה כל השנה, אבל מצפה לראות שהם פותרים את הבעיה הקשה הזאת, ובהקדם האפשרי ביותר. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול, גם על העמידה המדויקת בזמנים. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש, בבקשה.

כבודו. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת,

מכובדי הרב משה אבוטבול ראשית,

פעם ראשונה שאני מדבר כשאת מכהנת כיושבת-ראש הישיבה. תודה רבה. היטיב להגדיר את המצב הלא-נוח והלא-נעים המציע, חבר הכנסת הרב אבוטבול. כאשר אתה אומר לי ששוחחת עם מנהל האגף למוסדות תורניים מר עמוס צייאדה, בוודאי שמעת ממנו את מה שהוא אומר. ידוע לך, ואם אתה עדיין לא יודע אז הרי אני מתאר לעצמי שאתה מתאר לעצמך שהדברים האלה הם לא חדשים בעיניי ובעיני כל מי שעוסק

אני לא מסכים עם העובדה שיש מציאות כזאת שכאשר מישהו לא הגיש את הבקשה לקבל אישור לניהול תקין עד 28 בפברואר, אז כל השנה הלכה והוא לא יקבל כסף, אבל עוד מעט נדבר על זה. אני בוודאי לא מסכים. אני עוד מעט אקריא את מה שהמשרד ביקש למסור. עם זה, אני אמשיך לחלק אחר: בתקופה כזאת של קורונה, כשהמדינה משקיעה כמה שהיא יכולה, משקיעה מאמץ, פותחת פלונטרים ומנסה להקל, אולי גם יש מקומות שמחליטים לא לגבות כסף שאפשר לגבות, כי כולנו במצב כזה, והמדינה נמצאת במצב קשה. אז הטענה שלי היא שבוודאי ובוודאי שבתקופת קורונה לא יכול להיות מצב שאם מוסד איחר בהגשת המסמכים כדי לקבל "ניהול תקין", אז כל השנה הוא לא יקבל כסף. מה גם שאני מדבר איתך על מוסדות שלא יכלו להגיש מבלי לפרט מה,

תן לחבר שלך, הרב אבוטבול, לשמוע תשובות, שלפעמים הן גם מותאמות למה שהוא ביקש. מה גם שיש מוסדות שלא יכלו להגיש עד 28 בפברואר.

כי רשויות המדינה ביקשו לפזר את העמותה הקיימת ולהקים ועד עמותה חדש. אז הרי אין מציאות להגיש בקשה. צריכים לארגן את העמותה הזאת, צריכים להגיש את הניירות, והכול לוקח זמן. עכשיו לעצם הדבר. כיום ההנחיה היא שכל מוסד, ואני רוצה שגם היושבת-ראש תדע באיזו סיטואציה נמצאת האוכלוסייה הזאת. ניקח את גילאי היסודי והעל-יסודי.

משרד החינוך נותן 9,000 רישיונות להפעלת בתי ספר בארץ. שני-שלישים מהם הם מהמגזר החרדי. אבל תן לי, אני רוצה שגם חברת הכנסת ברביבאי

שליש אחד הוא של הערבים והדרוזים. הם לא יכולים לקבל אגורה אחת מהמדינה מבלי שהם יגישו את טופסי העמותה, וביחד עם זה את מה שכולנו מדברים עליו והוא המצרך הכי חשוב: אישור ניהול תקין של רשם העמותות. ההנחיה היום היא שאם אתה לא הבאת את המסמכים שלך, נגיד לשנת הלימודים תש"ף, שאנחנו כבר בסיומה, אנחנו ב-2020, עד 28 בפברואר 2020 אם לא הבאת את המסמכים, אתה לא מקבל כסף לכל השנה. זה דבר שכאשר הוא נקבע, הוא נקבע ללא היגיון שאנחנו יכולים להבין. הרי לא יכולים לומר לבן אדם: תפעיל מוסד,

אצל פרעה אומרים: "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו". פרעה ביקש: תביאו לי, תעבדו, תקימו בתים, פיתום ורעמסס, תקימו אותם. אבל הם אומרים: תבן לא ניתן לעבדיך, אין לנו שום כלים כדי לבנות. אי-אפשר לקיים מוסדות לימוד אם אין תמיכה, ואת התמיכה אי-אפשר לקבל אם לא הבאת את כל הניירות. אז נגיד אם מישהו לא יכול היה, הוא איחר, אז אם הוא לא הביא עד תחילת מרץ, הוא מאחר לכל השנה? אז תמיד אני אומר: זה לא בסדר, ההחלטה הזו. אני אומר: אני שמח על כך שנתנו לי לענות פה, למרות שמי שצריך לענות על זה זה משרד האוצר, משרד המשפטים. הרי בתקופתה של השרה לימור לבנת, וציפי לבני אחר כך, כשציפי לבני הייתה שרת המשפטים והם היו צריכים להביא הנחיות למשרדי ממשלה איך לנהוג, אחרי שהיו ביקורות, באו והחליטו את ההחלטה הזו מבלי לבדוק, מבלי לחשוב. הרי אני אומר: גם אם מוסדות התורה, מוסדות החינוך של הציבור החרדי, לא היו מוקמים על ידי מנהלי העמותות, לא היו מוסדות לציבור החרדי. אנחנו צריכים להגיד תודה רבה למנהלי המוסדות שהקימו מוסדות. הם מקימים את המוסדות. הם מקימים את המוסדות, והמדינה עוזרת קצת.

אם לא יוקמו המוסדות האלו, לא יהיו מוסדות לציבור החרדי, כי המשרד הרי לא יכול, רק אם יש עמותות, והעמותות האלה, אי-אפשר לתת להן כסף, מי אלו העמותות האלו? אז במקום לראות כל דרך מה לעשות עם אלה שיש להם מוסדות, אז החליטו את ההחלטה הזו. וההחלטה הזו היא, אני אומר לך על דברים שאני פניתי גם בשנה הזו, גם אם אני מקבל את ההסכמה של עמוס צייאדה, מנהל אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך, שגם הוא משתכנע וחושב שצריכים לעזור, יש בעלי בתים לכל המדינה ולכל משרדי הממשלה, והם נמצאים גם במשרד האוצר וגם במשרד המשפטים. אז התשובה הרשמית של המדינה, של משרד החינוך, אני אקרא אותה: אישור ניהול תקין הוא תנאי מהותי לכל מוסד ציבור, הן להתקשרויות עם המדינה והן לקבלת תמיכה מן המדינה, לפי החלטת ממשלה 291. זאת, על מנת להבטיח כי מוסדות הציבור המקבלים תקציב מהמדינה יתנהלו באופן תקין ומסודר. בהתאם לנוהל התמיכות של שר האוצר מחויב מוסד ציבור המבקש לקבל את תמיכת המדינה להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף לתחילת שנת התקציב שבעדה מבוקשת התמיכה. יצוין כי העמותות נדרשות על ידי רשם העמותות להגיש את כל המסמכים לצורך קבלת ניהול תקין חודשים רבים לפני מועד זה, על מנת להבטיח כי האישור יינתן בזמן. לגבי שנת התמיכות 2020, נקבע כי המועד האחרון להגשת אישור ניהול תקין בתוקף יהיה 28 בפברואר 2020. מתוך קרוב ל-1,800 בקשות תמיכה של מוסדות תורניים שהוגשו, מוסדות בודדים לא עמדו במועד זה.

כי נוהל זה נקבע בידי שר האוצר וכלל משרדי הממשלה פועלים בהתאם להנחיותיו לגבי כלל המוסדות הנתמכים בכל מבחני התמיכה. זו התשובה של המדינה. היא לא מספקת אותך והיא לא מספקת את כל, אתם מציעים שזה יעבור לוועדת הכספים לדיון? אמרתי קודם לחבר הכנסת הרב פינדרוס שאני הולך להציע להעביר את ההצעה הזו לוועדת הכספים, שיבואו פקידי האוצר לשם ויסבירו. אם אתה טוען שהפתרון הוא כספי, אני חושב להעביר את זה דווקא לוועדת הכספים. אני חושבת שהוא צודק, כי יש לך פה, הרב פינדרוס, אמרתי לך קודם שאני רוצה להעביר את זה לוועדת הכספים? כן, כן. היושבת-ראש כיוונה לדעתנו, לצורך העניין. לדעת גדולים כיוונתי. גדולי הדור. יכול להיות שוועדת החוקה, יותר נכון. אם הטיעון הוא כספי,

אני מציעה שזה יעבור לכספים. הוא לא תקציבי, הוא חוקתי. הרב פינדרוס, אני לא הייתי מציע לך להיכנס בין ראשי ההרים הגבוהים האלו. אני יכול לפרש זרמים תת-קרקעיים בתוך דגל התורה? משה, אתה תכריע: מה עדיף בדבר כזה, ועדת כספים? זו החלטת ממשלה. חבר הכנסת אבוטבול, מה אתה רוצה? אני חושב שבכספים יש, הרב פינדרוס והרב אבוטבול, תשמעו את מה שאני מציע לכם. זה נושא שוועדת כספים יכולה להקדיש לו את הזמן, ולבקש את פקידי האוצר: אנא,

תסבירו למה אתם עושים את זה. חבר הכנסת אבוטבול, מאחר שאתה הגשת את ההצעה,

אני שואל שאלה, מכיוון שאני די חדש: לא עדיף, אותה הצעה לסדר-היום, במקום להפוך אותה בעוד שבוע,

לשלוח אותה למשרד האוצר? כי אתם אומרים שזה רק האוצר, שיעלה שר האוצר ושהוא יענה על זה.

אני לא יודע. הרי התשובה של האוצר תהיה דומה בערך למה שאני עניתי. זה, המשרד הממשלתי יענה. לא, הם לא יגידו שאתם אשמים. כאשר אתה מביא את הפקידים לוועדת כספים, שם יש ועדה, בוועדת כספים יתקיים דיון עקרוני,

אני רוצה רק להעיר את תשומת ליבך. כן, בבקשה. לפי התקנון, אני מתקן אותך על מה ששאלת את חבר הכנסת הרב אבוטבול: לפי התקנון, חבר כנסת שמציע הצעה לסדר-היום,

כוונתו בזה היא לקיים דיון במליאה.

כן, אבל ברור לנו שהדיון לא נעשה כאן. ממילא לא הרב אבוטבול יכול לקבוע. הוא רצה מליאה. אני מציע לוועדת הכספים.

אבל ברור שהדיון לא התקיים כאן היום, ולכן השאלה לאן הוא עובר. אם כך, נעבור להצבעה שעוסקת בסוגיה, אני מזכירה לכולנו, חברים, ההצבעה היא בנושא ענישה דרקונית. הוא מבקש להצביע שהדיון יתקיים במליאה. שייכלל בסדר-היום במליאה? אני מבקש בוועדת הכספים, אני מבקש את זה. למה אני אומר שאני מבקש את זה? כי אני רוצה גם להיות שם, ואני מבקש ממנהלי המוסדות, אם אתה המציע, אתה תוזמן לוועדת הכספים. חברים, בואו נתקדם בבקשה בסדר-היום. אנחנו הולכים להצביע על ההצעה לסדר-היום שעוסקת בענישה דרקונית, מוסדות שאיחרו בהגשת "ניהול תקין" בתחילת 2020 הפסידו את התמיכה לכל שנת 2020. חבר הכנסת משה אבוטבול הציע. ההצבעה תהיה על העברה לוועדת הכספים. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. תכף אנחנו נאסוף את הקולות מכאן. חבר הכנסת מרגי,

ינון אזולאי, בעד, ארבל, בעד, אבוטבול, בעד, פינדרוס, בעד, קטי שטרית, בעד, יוראי, בעד, אלי אבידר, בעד, הוא לא מצביע? ואני הייתי בעד. סך הכול שמונה. הבקשה להצעה לסדר-היום תעלה ותידון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים לשאילתות לשר לשירותי דת. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית מעלה את שאילתה מס' 142, בנושא הנגשת מערת המכפלה. יש לך דקה, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, השרים, כי יש פה עוד שרה, אורית היקרה, חבריי חברי הכנסת, זה זמן רב אנחנו דנים בנושא של הנגשת מערת המכפלה ואני רוצה לשאול את כבוד השר: בישיבת ועדת החוץ והביטחון ב-10 בפברואר 2020 סקר יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות את שלב ההנגשה הבא: תקציב לפרויקט הוא כ-5 מיליון שקלים, אשר מאוגמים ממשרדי התיירות,

מורשת, ירושלים והביטחון. הביצוע הוא באחריות משרד הביטחון. אגב, שאילתה זהה נשלחה גם לשר הביטחון וגם לשר לענייני ירושלים ומורשת. ברצוני לשאול, אדוני השר: מתי בכוונת משרדך להעביר את מימון הנגשת המערה כדי לקדם את ההנגשה? מתי משרדך מתכוון להעביר את המימון על מנת לקדם את הנגשת מערת המכפלה?

בבקשה, השר. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, קטי שטרית, את רוצה שטר, נכון? העלות המזערית לכאורה עומדת על 1.4 מיליון ש"ח. בשעתו כשהנושא עלה השר היוצא הרב יצחק וקנין סיכם מול החשב הכללי כי משרד האוצר יעמיד את הסכום לטובת המשרד, ועל בסיס אמירה זו השר קיבל על עצמו להשתתף.

לא הגיע בסופו של יום, למרות הסיכום. בדיוני התקציב שהחלו ונפסקו המשרד הכניס את הסכום האמור במסגרת דרישותיו התקציביות. יצוין, למעלה מן הצורך, כי למרות מקומה ומרכזיותה של מערכת המכפלה, המשרד לשירותי דת הוא היחיד שמתקצב את המערה בסכום שוטף של למעלה ממיליון ש"ח בשנה, משקיע השקעות בשיפורים פיזיים ומתקצב אירועים במערה ובסביבתה. המועצה הדתית קריית ארבע היא הגורם המתפעל של המערה לאורך כל השנה, ברמת תפעול ותחזוקה גבוהה גם בימים מורכבים אלה, ימי הקורונה. אנחנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת המערה, זה דבר שחייב להיות, ומודים לך על השאלה וההעלאה של הנושא לסדר-היום. זה מאוד חשוב, וזה דבר שאנחנו נפעל למענו. אנחנו מדברים על מערת המכפלה. האבות והאימהות קבורים שם. לצערי הרב, בשתי עמותות שמאל מעכבים את הביצוע. אני רוצה לדבר רק על אחת מהן, "עמק השווה". עמק השווה בא מהמילה "שוויון", נכון?

אין אצלם שוויון. יש אצלם שמאל וימין. הנגשה, אנחנו מדברים על מעלית מהמדרגות, מהכביש עד למערה עצמה.

זה בין המקומות הקדושים היחידים בעולם, לעם ישראל זה המקום השני בקדושתו, ואין מעלית שמנגישה. שרי ביטחון לשעבר הצטלמו ליד המערה ואמרו: תכף,

לצערנו הרב, חברת הכנסת קטי, העמדה ברורה.

אני אגיד לך משהו, ברשותך, גברתי היושבת-ראש. חבר הכנסת ארבל, אנחנו נכנסים לערב ההילולה של רבי דוד בוזגלו. הוא אומר: "עוד שפרה לנו נחלה בחברון המהוללה, / מערת המכפלה, שמה מצבת רחל אם הסגולה, / עם יוסף רב המעלה, כותל מערב לתפילה / עוד יקים בית זבול,

אל גדול נורא עלילה.

אני לא מתכוונת לרדת מהנושא, אם מישהו חושב. זה לא יקרה, זה לא יקרה. תודה רבה.

השר, אני מציעה שתישאר כאן. יש לך שאילתה נוספת, של חבר הכנסת יוראי להב, מס' 154, בנושא אפליית נשים בכותל. בבקשה, יש לך דקה, יוראי. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, השאילתה שלי עוסקת באפליית נשים בכותל, וזאת השאילתה: בעזרת הגברים בכותל יש קרוב ל-200 ספרי תורה. בעזרת הנשים אין ולו ספר אחד. על פי נוהלי הכותל אסור להכניס למתחם ספרי תורה מבחוץ. ברצוני לשאול אותך: 1. מדוע לא ניתן להכניס ספרי תורה לעזרת הנשים, שאין שם ולו ספר אחד? 2. האם אין בכך אפליה כלפי נשים?

תודה, חבר הכנסת יוראי. יישר כוח.

חברי הכנסת, יהי רצון שגם אתה תזכה להכניס ספר תורה לתוך הבית, בעזרת השם. לשאלתך, בנוהל המאושר על ידי משרד המשפטים נאסר על הכנסת ספרי תורה לכותל המערבי, עזרת נשים ועזרת גברים כאחד. גם אני לא יכול להכניס ספר תורה. בכותל המערבי עשרות רבות של ספרי תורה, ובכך מתייתר הצורך בספרים חיצוניים. מיותר לציין כי נוהל זה נאכף באופן רוחבי מול כל אדם, בלי שייכות להשקפת עולמו או לחוג שאליו הוא משתייך. בכותל המערבי יש,

למעלה מ-100 ספרי תורה מהודרים, הנותנים מענה ראוי לכל העדות והחוגים. מנהג המקום בכותל המערבי הוא כפי שנקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל ובהתאם למורשת ישראל. תודה רבה. אני רוצה לשאול שאלת המשך, בבקשה. קצרה? כן, ברשותך,

בבקשה. אדוני השר, הכותל אינו רק של היהדות האורתודוקסית אלא גם של שאר זרמי היהדות, גם של החילונים, גם של האורתודוקסים, גם של הקונסרבטיבים וגם של הרפורמים. האם אין לדעתך מקום לאפשר לכל יהודי באשר הוא יהודי להגיע לכותל ולממש את יהדותו בהתאם לצו מצפונו, וגם לנשים שמבקשות להתפלל באמצעות ספרי תורה?

"כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים". כולם מוזמנים לבוא להתפלל בכותל, ותפילתנו תתקבל ברצון. אמן, כן יהי רצון. אך ללא ספרי תורה, אדוני השר? כמנהג המקום. למה לא צריך לנהוג כמנהג המקום והחוק?

אנחנו עוברים לשאילתה נוספת, של חברת הכנסת תהלה פרידמן, מס' 157. חברים, אנחנו רוצים להתקדם בסדר-היום, בבקשה. חברים. אבוטבול, היו לך עשר דקות. בבקשה תאפשר לחברת הכנסת תהלה פרידמן גם להגיש שאילתה, בנושא הקלה לעסקים קטנים בתחום הכשרות. מס' 157, בבקשה. בעקבות משבר הקורונה עסקים רבים בתחום המזון בוחנים את יכולתם הכלכלית לשמור על תעודת הכשרות. לעיתים מחליטים העסקים לוותר על התעודה, וכך נמנעת מצרכני כשרות האפשרות לצרוך מזון כשר. ביקשתי לשאול: אילו הקלות מתכוון השר להציע בתחום הכשרות לטובת העסקים הקטנים?

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, יישר כוח על השאלה היפה והטובה. זה מסוג השאלות שנעים לשמוע. תקופת משבר הקורונה הביאה לפתחנו אתגרים רבים הדורשים פתרונות יצירתיים גם בעולם הכשרות, בד בבד עם אחריותנו להבטחת מזון כשר לצרכנים אשר ייתן מענה הולם לנדרש על פי ההלכה. עניינה של השאילתה, חברת הכנסת,

מאוד נהניתי בשיחה, היה בסדר גמור,

הובא אל שולחני ביום הראשון שנכנסתי לתפקיד כשר לשירותי דת. על אתר, מיידית, במקום, הוצאתי הנחיה לכל הנוגעים במשרד, למנכ"ל, למועצות הדתיות, להחזיר את אגרות הכשרות. לדוגמה, בית עסק שנסגר לפרק זמן מסוים וחזר לפעול, תושב לו אגרת הכשרות, או לחלופין יוארך תוקף תעודת הכשרות לאותה תקופה יחסית, כשהבחירה בין החלופות נתונה להחלטת בעל העסק. בית אוכל שנסגר ולא חזר לפעול, יושב לו חלקה היחסי של האגרה מאז שנסגר. כך גם עבור אגרת שכר משגיחים המועסקים על ידי המועצות הדתיות.

כל תקופה שהם לא עבדו הם קיבלו את ההחזרים על כך. כדי לפשט את הדברים ובלי להיכנס לביורוקרטיה מיותרת, הסיבה שבגינה נסגר בית העסק ובאיזה מועד, האם כתוצאה ישירה מהנחיות משרד הבריאות ורשויות השלטון האחרות או כיוזמה עצמאית של הבעלים, אינה רלוונטית לעניין זה. ההוראה היא חדה,

ברורה: כל עסק במצוקה בתקופה הזאת, תהיה הסיבה אשר תהיה, יקבל החזר אגרה. בהיבט העתידי הרבנות הראשית לישראל בוחנת בימים אלה אפשרויות לשילוב אמצעים טכנולוגיים מגוונים העשויים לתת מענה הלכתי חלופי ראוי, בתקווה כי זה יוביל להפחתת היקף שעות ההשגחה הנדרש בבית העסק, וכפועל יוצא, גם להפחתה בתשלום האגרה. אני מקווה שזה יותר מדי טוב. אז קודם כול תודה, אני רוצה רק להוסיף שאלה אחת. לפעמים בתי עסק מחליטים לוותר על התעודה או שמאיזושהי סיבה טכנית החליטו להסיר אותה, לא בגלל כשרות. ההודעה על ההסרה, האם אפשר שתהיה באופן יותר פורמלי ולא באופן שעושה שיימינג לבעל העסק ואומר: הוא לא כשר. הרבה פעמים זה לא שהוא לא כשר, זה שהוא החליט שהוא לא משלם יותר. דיברתי ברור, הוא יקבל את הכסף שלו בחזרה. אמרתי: נוסח ההודעה. נוסח ההודעה? את רוצה שאדם שאין לו כשרות, נשאיר אותו כשר? לא, אני רוצה שיהיה כתוב: העסק הזה החליט להסיר. אם הוא הסיר בגלל כשרות, אז כשרות, ואם מבחינה כלכלית, שיכתוב מבחינה כלכלית. זאת הנקודה, אבל אתם אומרים: הוא לא כשר יותר, והרבה פעמים זה לא בגלל שהוא לא כשר. אז את רוצה שנכתוב את הסיבה.

אכן, את הנימוק.

יישר כוח, אין בעיה, בלי נדר. תודה רבה לשר יעקב אביטן, השר לשירותי דת.

כן, תודה רבה, היו שלוש שאילתות, הן הסתיימו. אנחנו עוברים לקריאה שנייה ולקריאה שלישית של הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש,

תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), התש"ף 2020, בכפוף לקבלת פטור מחובת הנחה ובכפוף להנחה על שולחן הכנסת, שהוא התקבל. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. מאחר שחברי תנועת ש"ס הם החלק המכריע פה, אני מבקש לשמור קצת על השקט. הכול תלוי במציע. אין מחמאה שלמה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה. תוריד את המסכה. אדוני, אני אדם מרדן. כשאומרים לי מה לעשות, אני מוכיח שאני יכול אחרת. זה לא מצטלם טוב לאתר.

גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (תיקון), התש"ף 2020, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. הצעת החוק מבקשת לתקן הוראת שעה שאושרה בכנסת לפני כחודש, ואשר צמצמה את זכויותיהם של נוסעים בטיסות בתקופת משבר הקורונה במטרה לסייע לחברות התעופה להתמודד עם המשבר החמור. הוראת השעה, שתיקנה באופן זמני את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב 2012, חלה על כל טיסה מישראל ואליה שמועד המראתה היה מ-1 במרץ 2020 ועד 31 באוגוסט 2020, וכן על טיסות שמועד המראתן המתוכנן קדם לתקופה האמורה אם היו ליעדים או מיעדים שחלה לגביהם חובת בידוד בשל נגיף הקורונה. בין היתר, לגבי טיסות אלה הוארך המועד להשבת התמורה, כלומר המועד שבו על חברות התעופה להחזיר לנוסעים את הכספים ששילמו בעד כרטיסי הטיסה אם טיסתם בוטלה או שחל שינוי במועד המראתה. לפי הוראת השעה, חברות התעופה יוכלו להשיב את התמורה תוך 90 ימים ממועד ההמראה המתוכנן במקום תוך 21 ימים מיום פניית הנוסע בכתב לחברת התעופה, כפי שקובע החוק לפני שתוקן בהוראת שעה.

לגבי חלק מהטיסות במועד אישורה של הוראת השעה כבר חלפו 90 הימים להשבת התמורה, למשל אם מדובר בטיסות שהיו אמורות להמריא בחודש מרץ השנה, ולכן נקבע כי במקרים אלה מועד השבת התמורה יהיה עד 14 באוגוסט 2020, או תוך 90 ימים ממועד ההמראה המתוכנן, לפי המועד המאוחר ביניהם. ברקע הדיונים בהוראת השעה נשמעו הצהרות מנציגי הממשלה לגבי הכוונה לסייע לחברות התעופה עקב המשבר, בין היתר באמצעות מתן ערבות מדינה להלוואות וכן צעדים נוספים. לצערי, מאז שאושרה הוראת השעה, ועל אף ההצהרות שהושמעו אז בוועדה לגבי התקדמות מתווה הסיוע, סיוע שחלק ממנו אמור להיות מיועד להשבת כספי הנוסעים, לא חלה התקדמות משביעת רצון בקידום המתווה.

אנחנו נתונים היום במציאות שבה נראה שלחברות התעופה אין אפשרות מעשית להשיב את כספם של הנוסעים גם במועדים הנקובים בחוק. לפיכך, מוצע לדחות את המועד להשבת התמורה לנוסעים שחלפו יותר מ-90 ממועד ההמראה המתוכנן של טיסותיהם, בכפוף לתנאים הבאים: ראשית, מוצע שהדחייה במועד השבת התמורה תחול רק על חברות תעופה שמחזור ההכנסות שלהן ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לפחות בהשוואה למחזור ההכנסות המקביל שלהן בשנת 2019,

רק על חברות תעופה המצויות בקשיים תזרימיים משמעותיים.

חברת תעופה המבקשת שדחיית המועד תחול לגביה תידרש להגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הודעה על ירידה בהכנסותיה, כאמור עד 14 באוגוסט 2020. חברת תעופה שעמדה בתנאים אלה תוכל להשיב את הכספים עד 1 באוקטובר 2020, במקום עד 14 באוגוסט 2020, או תוך 90 ימים ממועד ההמראה המתוכנן, לפי המועד המאוחר ביניהם. כדי שהנוסעים הנוגעים בדבר ידעו על דחיית המועד לקבלת כספם, מוצע לקבוע כי חברות התעופה הרלוונטיות, אבוטבול, אתה מחזיר לי?

זה התלמידים שלך, כן? התלמידים שלי, לא, לא, זה לא התלמידים שלו. את מייחסת לי תלמידים כאלה? לא, אתה אומר ש"ס. הם חברים טובים, לא תלמידים טובים.

הלוואי הייתי תלמיד.

אנחנו גם מרדנים. כשלא דיברת, צעקת עליי, מה היה קורה אם הייתי מדבר? כדי שהנוסעים הנוגעים בדבר ידעו על דחיית המועד לקבלת כספם, מוצע לקבוע כי חברות התעופה הרלוונטיות יפרסמו הודעה על כך באתר האינטרנט שלהן, וכן רשות התעופה האזרחית תפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה של חברות אלה. חברי הכנסת, ההסדר המקורי שהביאה הממשלה לאישור הוועדה לא היה מגובש דיו, והיה ברור כי לא ניתן ליישמו באופן ראוי בלוחות הזמנים הקצרים מאוד שעמדו לרשות הוועדה. גיבשנו הסדר קוהרנטי ופשוט יותר ליישום, והצלחנו להשיג לכך הסכמה מצד נציגי הממשלה. ולמרות זאת, ברור שעדיין מדובר בהסדר הפוגע בזכויות הצרכנים, המובא כחודש בלבד לאחר שהוועדה אישרה הוראת שעה.

דרשתי כי לדיון בהצעת החוק בוועדה יגיעו נציגים בכירים ממשרדי האוצר, התחבורה והבריאות, כדי שיציגון בפנינו את פעולות הממשלה לסיוע לחברות התעופה וכן להיערכות לקראת פתיחת השמיים. אני מקווה כי לא נתבדה וכי אכן יש אפשרות סבירה שחברות התעופה יעמדו בהוראות החוק, כך שלא נידרש לדחייה נוספת במועד להחזרת הכספים לנוסעים. חברי הכנסת, אני חושב שבדיונים בהצעת חוק זו הוכחנו פעם נוספת כי ועדת הכלכלה לא עובדת אצל אף אחד, אני מוסיף ביטוי לא פרלמנטרי שלי. ועכשיו למישור הרשמי: היא איננה חותמת גומי של הממשלה, ולא נאשר כל הצעה שתובא אל פתחנו בלי לשאול את השאלות הנדרשות ולהפעיל פיקוח פרלמנטרי, כמתחייב מתפקידנו. ליפעת שאשא ביטון זה היה מחיר כבד. אני מציע לכם לא לאתגר אותי, כפי שלא הצליחו לאתגר אותה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות, שחלקן הסתייגויות תקציביות, ולפיכך נדרש רוב מיוחד של 50 חברי כנסת כדי לאשרן. אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את כל ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק, ואני אומר עכשיו,

אנחנו מבקשים לדחות את ההסתייגויות המהותיות. היו הסתייגויות פיליבסטריות כאלה, אבל המעט שהוגשו, מתוכן יש הסתייגויות מהותיות, ואם לא צוק העיתים ולא השיקולים שהמדינה חייבת לשקול, כי מצד אחד היא רוצה בטובת חברות התעופה, מצד שני היא תומכת וערבה להן, אבל יש גם שיקולים עסקיים, והמדינה עלולה ליפול בשיקולים האלה, הייתי תומך בהסתייגות האלה. אבל זו לא העת. אני מבקש מכם לדחות את כל ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

אני רוצה להודות למנהלת הוועדה המיתולוגית של ועדת הכלכלה הגב' לאה ורון. לא נקדים את המאוחר, ואנחנו שמענו זאת שנים רבות פה במליאה: הקול, הצליל הדהד,

מה לעשות, אנחנו מצד אחד שמחים שהיא מאריכה ימים ושתאריך ימים, אבל בסוף החודש היא פורשת. אני מבטיח לה שעד סוף החודש הזה נוציא ממנה את המיטב ואת המרב, ולא נחוס עליה ולא נעשה לה הנחות, כפי שהיא יודעת, וכל מי שייהנה מניסיונה ומשירותיה ייהנה מאותו ערך מוסף רב וערך סגולי רב שיש לגברת הזו, גב' לאה ורון. ולעו"ד איתי עצמון, היועץ המשפטי של הוועדה, אני מאחל לך שתאריך ימים כאן בכנסת כדי שיאמרו עליך,

את אותם דברים בפרישה, איתי עצמון, היועץ המשפטי של הוועדה, לעו"ד נעמה דניאל מהלשכה המשפטית, לעו"ד, אני רוצה לעשות איתה חסד, כי לא עשינו לה חיים קלים בוועדה, ומי שמכיר אותי, כשאני לעיתים שואל שאלות ולא מקבל תשובות, אני עדין, שלא בלשון המעטה, לעו"ד רננה שחר מרת"א, מרשות תעופה אזרחית, כאן המקום להודות לה על העבודה המקצועית, על ההתמדה, על זה שהיא סבלה אותנו והייתה סובלנית אלינו, וסבלנית גם, לגב' פנינה שלי, ראש הלשכה שלי, אני לא רוצה לומר מיתולוגית, יחשבו שאני פורש עוד חודש, וינון מחכה לשמוע את זה, אז לגב' פנינה שלי איפרגן, ולצוות שלי, שמלווה אותי עם כל הקריזות ועם כל המרץ ועם כל תדירות העבודה. שוב, תודה רבה לכולם. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק, לתמוך בהצעת החוק ולדחות את כל ההסתייגויות. תודה רבה לך, גברתי. צריך להגיד תודה, תודה. תודה לך. אנחנו עוברים להסתייגויות ולרשות דיבור. קבוצת הרשימה המשותפת, לא נוכחת כאן. קבוצת ישראל ביתנו הגישה גם בקשה להסתייגות וגם לרשות דיבור. יבגני סובה, בבקשה, עשר דקות.

סליחה? כן. אנחנו נאסוף את ההצבעה מכאן. בבקשה. באווירה אינטימית זו, יבגני סובה (ישראל ביתנו): אוכל גם להגיב לדברים.

יבגני סובה, בבקשה, עשר דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מייד אתייחס לחוק, שהוא חשוב מאוד, כי אלפי אזרחים מחכים להשבת כספים, והחוק הזה, לטעמי, לא נותן פתרון, ופה אני חולק על ידידי יעקב מרגי, שהוא יושב-ראש ועדת הכלכלה מצוין, אני חייב להגיד. ותכף אני אתייחס לחוק. אבל אני רוצה להתחיל ממשהו שהיינו עדים לו פה באולם הזה היום. בבוקר ראש הממשלה נותן לנו שיעור היסטורי ומספר על יוון העתיקה, מדבר על דברים שהיו לפני 2,500 שנה. כנראה מישהו סיפר לו, כי הוא לא היה שם, כן? לא שמעון פרס המנוח. שמעון פרס ידע היסטוריה. אבל הוא מדבר על דמוקרטיה, על דברים שהיו לפני 2,000 שנה, כשהוא שוכח בכלל מה היה לפני 12 שנה, כשהוא והליכוד וכל צמרת הליכוד הצביעו על חוק, למעשה אותו חוק שהופל היום בכנסת, שהוגש בזמנו, ב-2008, כשראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט היה תחת חקירה. בנימין נתניהו, אז יושב-ראש האופוזיציה, הצביע בעד החוק, וכל צמרת הליכוד הצביעה בעד. בהמשך היום שמענו עוד דבר שמאוד, בואו נגיד ככה, דבר שמקומם אותי, ופה אני מתחבר לשיעור ההיסטורי של בנימין נתניהו. שמענו פה מסגן שר האוצר, שכנראה הפריע לו שיש פה אנשים שמדברים במבטא רוסי, הוא ניסה לחנך פה את חברי אלכס קושניר, חבר כנסת מסיעת ישראל ביתנו, שלא רק שהוא גם תושב אשקלון, הוא גם מדבר במבטא רוסי.

זה נקרא לרדת לרמות הכי נמוכות לא רק של גזענות, גם של בורות. כי באולם הזה, ב-72 שנה של מדינת ישראל, ישבו ראשי ממשלה שלא רק שדיברו במבטא רוסי אלא נולדו באימפריה הרוסית. דוד בן-גוריון, איזה מבטא היה לדוד בן-גוריון, איזה מבטא היה לו? כמו של גולדה.

עוד לא הגענו לגולדה, אתה קופץ ישר לגולדה. משה שרת דיבר במבטא. לוי אשכול דיבר במבטא. אני מדבר במבטא. אתה לא מדבר במבטא רוסי.

אבל את עמדתך אני יודע ומקבל, ותאמין לי, הלוואי שהיו כולם כמוך. שמעון פרס,

אני חייב להגיד על כולם "זיכרונם לברכה", חשוב לציין. אפילו אריאל שרון דיבר במבטא,

ההורים שלו משם, ההורים של יצחק רבין משם.

אם אתם תספרו כמה ראשי ממשלה היו בהיסטוריה של מדינת ישראל שדיברו במבטא רוסי, אז זה השיעור ההיסטורי האמיתי שראש הממשלה צריך לתת לכל הח"כים ולכל עם ישראל. יבגני, יש לך סיכוי להיות ראש ממשלה. יש לי מבטא רוסי כבד? דווקא לי אין. אני יכול לעשות מבטא רוסי, אבל דווקא לי אין מבטא רוסי. מה אכפת לך, יש לך סיכוי להיות ראש ממשלה. אבל אם אני אתחיל לדבר במבטא רוסי,

לא רוצה, אתה יודע, לחזור, מה שנקרא, למקורות.

חבר הכנסת אזולאי, אתה יודע שאני 23 שנה בארץ, ואתה יודע כמה פעמים אמרו לי: למה לא החלפת שם? אמרתי: למה אני צריך להחליף שם, למה אני צריך להתבייש בשם שקיבלתי מלידה?

בגלל שהשם יבגני הוא לא שם שמתאים לישראליות?

זה מה שאני שומע מהאנשים החשוכים והגזענים ביותר.

כי המרוקאים, ככה עשו להם.

מדינת ישראל זה קיבוץ גלויות.

לנו החליפו בלי לשאול. אני חייב להגיד שגם לחלק מאיתנו. היו כאלה שהחליפו להם בלי לשאול, כשילדים באו. יבגני, במקום יבגני, עין גדי?

חבר הכנסת אבוטבול, אני אוהב להתווכח איתכם, אבל אני רוצה שאתם תגנו את המעשה הגזעני הזה ותפסיקו לדבר במושגים של מבטא רוסי, מבטא צרפתי, מבטא מרוקאי, מבטא ערבי. מדינת ישראל זה קיבוץ גלויות. וכשמצטטים את ראש הממשלה מ-2003, כשהוא היה שר האוצר, הוא לא היה אז ראש הממשלה, אתם אפילו לא נתתם לסיים לדבר, וישר קפצתם. וגם כשאנחנו מצטטים את נגיד בנק ישראל, שמדבר על המצב הכלכלי ומדבר על התעסוקה במגזר שלכם, אתם קופצים. ישר נשרף לכם הפיוז. תתמודדו עם העובדות, לא עם המבטא, לא עם ארץ מוצא ולא עם ארץ לידה. תתמודדו עם העובדות. והעובדות, מה לעשות, מדברות בעד עצמן, העובדות מדברות בעד עצמן. והעובדות הן קשות בשביל המגזר שלכם.

ולכן כשאנחנו מצטטים את נגיד בנק ישראל, זה לא בגלל שבא לנו לריב עם המגזר החרדי, ממש לא. וכשאני פונה אליך, חבר הכנסת פינדרוס, ואני אומר שהילדים שלך, אני רוצה שהם ילמדו מקצועות, שיקבלו מקצועות כמו מתמטיקה, אנגלית ומחשבים, לא ילמדו. לא ילמדו. לא ילמדו אנגלית. לא אתן להם.

בזה שאתה לא תיתן לילדים שלך ללמוד מתמטיקה, אנגלית ומחשבים, אתה זה שפוגע בהם ולא אני.

זה שאתה לא תיתן, יבגני, אני רוצה שהבנים שלך ילמדו בכולל.

זו הטעות שלך.

אתה מבין מה הבעיה?

אני רוצה שהבנים שלך, כי אתה בונה את הגדרות, לא אני. לא אני.

יבגני, גם הבנים שלך, אני רוצה שהם ילמדו בכולל. למה הם לא לומדים בכולל, יבגני? אני הייתי בבוקר, הייתי היום בבוקר, למה הם לא לומדים בכולל? למה, גברתי, את מוסיפה לי עוד דקה, נכון?

אני הרוסי האינטליגנטי, בנימוס מחכה, דקה נוספת. כדאי שתדבק במילים שלך.

חברים, בבקשה. אז בוא תתמקד במה שתכננת, בבקשה. אני תכננתי בדיוק מה שתכננתי.

אני רק רוצה להגיד לכם, ובזה אני אסיים את הסיפור הזה: כשאתם לא תיתנו, אתם רק פוגעים בכם, זה הכול. וכשאני אומר שכל ילד בישראל צריך לדעת מה זה תורה ולדעת מה זה מסורת, אני מתכוון לכולם. ואני רוצה שגם הילדים שלכם יקבלו כלים להתמודד בשוק העבודה, כלים לקבל מקצוע, כלים גם לעבוד ולא רק ללמוד,

ללמוד ובסופו של דבר בגיל 16-15 הוא לא יודע מתמטיקה ולא יכול לעבוד, מה לעשות, כי אלה הנתונים של התעסוקה. אבל מה שרציתי להגיד, לסכם את הנושא הזה, ובשלוש דקות להספיק לדבר על התעופה: לפי החוק שעבר היום אנחנו עדיין לא בבחירות,

דחיתם את התקציב. אז אל תתחילו בינתיים את מערכת הבחירות, כי עוד לא הגענו לבחירות. ועכשיו לשאלה של חוק התעופה.

אני חייב להגיד לכם שהיום בוועדת הכלכלה היה דיון חשוב וסוער, ואני לא השתכנעתי שלמשרד האוצר יש תוכניות להצלת הענף. אני גם לא השתכנעתי שמשרד האוצר רוצה לעזור. כי מצד אחד, מה באים ואומרים באוצר? אלה חברות פרטיות, שלוש החברות הישראליות הן חברות פרטיות. זה בסדר, וזה לגיטימי, והן מעסיקות אלפי עובדים, ואני חושב שצריך לעזור לחברות, כמו שממשלת גרמניה עזרה ללופטהנזה, וכמו שממשלת בריטניה עזרה לחברות בריטיות, וכמו שממשלת רוסיה עזרה לחברות רוסיות. חשוב מאוד. אבל כשזה נוגע לחוק ולרגולציה פתאום משרד האוצר מתנער ואומר: אתם תחכו. חיכיתם 120 יום, תחכו עוד שלושה חודשים. חברים, אנחנו נבחרי הציבור, צריכים לדאוג לצרכנים. קודם כול שאנשים יקבלו את הסעד שלנו כמחוקקים. כשכנסת ישראל מתקנת את "חוק טיבי",

החוק של פיצוי בשירותי התעופה, ולכל העולם מודיעה שאלה ה-30 יום שבהם חברות התעופה צריכות למצוא פתרון, ורוב חברות התעופה טסות, אז אל תעשו מעצמכם צחוק ואל תעבירו את זה לעוד שלושה חודשים. הצעתי, ובזה גם נוגעות ההסתייגויות שלי, אמרתי: תדחו את זה בחצי שנה, אבל תקימו קרן לפיצוי לאנשים שכבר מחכים למעלה מארבעה חודשים לכסף.

תפצו, תיתנו ערבות של המדינה וכך גם תעזרו לחברות בזה שתדחו את הזמן ותיתנו להן יותר זמן וגם תיתנו מענה לאזרחים, כי בסופו של דבר אנחנו פה באנו ונבחרנו לשרת את האזרחים, ולא באנו לשרת פה כוחות בשוק, עם כל הכבוד. ולכן אני חושב, גברתי היושבת-ראש, שההסתייגות הזאת היא חשובה. לצערי הקואליציה לא תעביר את ההסתייגות.

צר לי שזאת ההתנהלות של הממשלה והקואליציה. צר לי שככה מתייחסים לנושא התעופה, ואני כמעט בוודאות בטוח שלקראת 1 באוקטובר, אני לא יודע אם חבר הכנסת מרגי יהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה, אם נלך לבחירות,

אתה תישאר,אני כמעט בטוח שיחזרו אליך, יקטרו לך, יתקשרו אליך ב-02:00, יגידו לך: בוא נעשה דיון מהיר. יגייסו את הקואליציה בדקה האחרונה, כשכל חברי הקואליציה שהיום גויסו, בכלל אין להם מושג מה זה תעופה, ואני בספק גדול אם החוק הזה שאתם מקבלים היום ייתן מענה אמיתי גם לצרכנים וגם לחברות התעופה. ולכן אני מבקש לקבל את ההסתייגויות, אני מבקש לחשוב במונחים של טובת הצרכן. אני מבקש לקבל את ההסתייגויות, כי ככה לא מנהלים את המדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת יבגני סובה. אני מציעה לחברי הכנסת לעלות למקומותיהם כדי להצביע על ההסתייגויות בהמשך. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. יעקב, אני לא אדבר על איציק כהן. אתה יכול לדבר, מותר לך על מי שאתה רוצה. אני לא אדבר על איציק כהן. אתה מדבר עם אחד שיודע לסבול הכול, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה עם מי שאתה רוצה. הוא מדבר בשם עצמו. אני לא אדבר עליו. הוא עושה נזק לעצמו. חבר הכנסת אלי אבידר, עשר דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, נתניהו היסטרי למנות מפכ"ל משטרה. הדרישה של נתניהו לשנות את ההסכם הקואליציוני ולבטל את מנגנון הוועדה המשותפת למינוי בכירים באה כדי לאפשר מינוי מפכ"ל מבלי שכחול לבן תפריע. יש שיאמרו שזה הכדור האחרון במחסנית, אבל בעיניי זוהי חרב תחפושות פורים שאיתה הוא רוצה להילחם במחאה. כבר שבועות שנתניהו רוצה לצאת לבחירות. הכלכלה מתרסקת, המחאה מתרחבת וליכודניקים מצטרפים למחאה נגדו. אבל אותו זה לא מעניין, מעניין אותו אך ורק נתניהו. הוא לא יכול לצאת לבחירות מבלי שימנה מפכ"ל, אחד שידכא את המחאה ויכפה תקנות קורונה מפוברקות שבעזרתן ישאיר את כולנו בבתים. זהו עוד מהלך בסדרה ארוכה של כישלונות של מי שמתיימר להיקרא "הקוסם". הוא נכשל במינוי ממלא מקום פרקליט המדינה. מנדלבליט לא התפטר. השב"כ לא נכנע. החוקרים לא נחקרו. הפרקליטים לא הופללו. ההליך המשפטי שלו פשוט נמשך. הוא אפילו ניסה, ונאלץ להתיישר עם השר אדלשטיין ולמנות את פרופ' גמזו לפרויקטור. הוא יודע מה מחכה לו. לא פשוט להחליף חליפות בריוני איטלקיות בחליפות אסיר כתומות. וגם לא סנדוויצ'ונים קטנים, אלגנטיים, בבלקון של הקינג דיוויד, בלחם פרוס עם ריבה בפינת הקפה של כלא מעשיהו. אלה הם מעשיו וזוהי אחריותו.

מבשל את הדייסה של עצמו. רק שזו גם הדייסה שלנו. כל יום שעובר הורס עשרות אלפי בתי אב, הופך אלפי עצמאים לפושטי רגל ומחזיר אנשים צעירים ומשפחות לחדרי הנעורים אצל ההורים. כל עוד הוא ראש ממשלה זה לא הולך להשתנות, כי אין לו תוכנית ואין לו גם יכולת. הוא ימשיך לקרטע ולהשתמש בכסף של כולנו רק כדי להרוויח זמן. האזרחים, אנשי העסקים, הליכודניקים אפילו לא מעניינים אותו, מעניין אותו אך ורק נתניהו. לא ניתן לו למנות שכיר חרב ולקרוא לו מפכ"ל. נגיש בג"ץ כדי לעצור את תהליך המינוי שמקיים השר אוחנה, לאחר שהוא הצהיר ופעל למצוא מועמד שיודע לדכא את המחאה. תהליך המינוי זוהם פוליטית וערכית, ואין מנוס מהעברתו לוועדת איתור בלתי תלויה. אחיי ואחיותיי שוחרי הדמוקרטיה, חייבים להגדיל את המחאה, מחאה של כל האזרחים, מחאה של שמאל, מחאה של ימין, לכולנו מטרה אחת, לשמור על מדינת ישראל. במוצ"ש הקרוב נעלה לבלפור ונקיים את הגדולה שבהפגנות. כל אחת והמחאה שלה, כל אחד והכאב שלו. כולם עם שלטים שהכינו בעצמם בבית. חברותיי וחברי הכנסת, נתניהו ימשיך לקרטע ולהרוס אם אנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שהוא יתפטר. תודה רבה, גברתי. אתה תבוא עם המיצגים המיניים או בלי? קבוצת המשותפת, הסירה. חבר הכנסת טופורובסקי, אינו נמצא כאן,

אינה נמצאת כאן, אני רואה שגם מרב מיכאלי, חברת הכנסת, אינה נמצאת כאן. המשותפת הסירה את ההסתייגות שלה, את כל ההסתייגויות. ישראל ביתנו, אלי אבידר, אתם דבקים בהסתייגויות? כדאי שתהיו כאן. הם עולים למעלה.

השאלה אם אתם דבקים בצורך להצביע על ההסתייגויות שלכם. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות שלכם? אתם עולים למעלה.

חבר הכנסת סובה, אם אתם לא כאן אנחנו לא מצביעים על ההסתייגויות שלכם. אתם עולים למעלה, אנחנו נמתין.

יעלו למעלה, ואנחנו נעבור להסתייגויות שלהם, כפי שהן מופיעות בסעיף 3, 4 ו-5. נמתין להם. הם יגיעו למעלה ואז נפתח את ההצבעה. אלי גם מגיע? הוא לא בא. אוקיי.

אתה מייצג את ישראל ביתנו. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות לסעיף 3. המשותפת איננה, ולכן אנחנו לא מצביעים על סעיף 1, הסתייגות 1 לחלופין והסתייגות 2 לחלופין, ואנחנו עוברים להסתייגויות של חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה,

יוליה מלינובסקי קונין, חמד עמאר ואלכס קושניר, להלן: קבוצת סיעת ישראל ביתנו: 3, 4 ו-5.

כרגע אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 3. בבקשה. ההסתייגות (3) של

הסתייגות 3 הוסרה. בעד, שלושה, נגד 17. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 4. ההסתייגות (4) של קבוצת סיעת ישראל

לסעיף 1 לא נתקבלה. התוצאה של ההצבעה על הסתייגות 4 היא שלושה בעד,

לפיכך ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על 5. ההסתייגות (5) של קבוצת

בעד, 18, נגד, שניים. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית, כנוסח הוועדה. בבקשה. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי